הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 149)

התש"ף 2020, הצעת חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התש"ף 2020, הצעת חוק הגז הפחמימני המעובה, התש"ף 2020, הצעת חוק מקורות אנרגיה (תיקון מס' 2),

הצעת חוק ההוצאה לפועל (נגיף הקורונה החדש, תיקון מס' 67 והוראת שעה), התש"ף 2020, הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 3); הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש, מענק חד-פעמי) (הוראה שעה), התש"ף 2020. לדיון מוקדם, החל מהצעת חוק שמספרה פ/1600/23 וכלה בהצעת חוק שמספרה פ/1671/23: הצעת חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון (תיקון, פרסומות מנע של חברות מוצרי טבק ועישון), התש"ף 2020, מאת חברת הכנסת תמר זנדברג, הצעת חוק הספקת החשמל (הוראת שעה) (תיקון, הארכת תוקף), התש"ף 2020, מאת חברי הכנסת איימן עודה, עאידה תומא סלימאן,

כסיף,

הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון, דיווח השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל לוועדת הכלכלה), התש"ף 2020, מאת חבר הכנסת יעקב מרגי, הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון, החרגת הפרשי גובה וצפיפות הבנייה בחישוב דמי הקמה של מערכות מים וביוב),

מאת חברי הכנסת ע'דיר

רבה. חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים כמנהגינו להצעות אי-אמון בממשלה. ההצעה הראשונה, הצעת סיעת יש עתיד-תל"ם, שכותרתה: ממשלה המשתקת את הכנסת, פוגעת בדמוקרטיה ורומסת את זכויות אזרחיה. יציג את ההצעה חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בתקופה האחרונה אנחנו עדים לתופעה שלא ידענו כמותה מאז קום המדינה, ספק אם תופעה כזאת מוכרת בעולם כולו. עומד ראש ממשלה במסיבת עיתונאים ומסביר לציבור שהסיבה שהוא לא מצליח, או יותר נכון נכשל, בטיפול במשבר הבריאותי והכלכלי שהקורונה יצרה היא הכנסת, היא ולא אחרת, היא האשמה העיקרית. כנסת ישראל, שהיא הריבון, שהיא העם, מגבילה אותו וגורמת לו לא להצליח בתפקידו. אנחנו התחייבנו ועמדנו בהתחייבות שלנו, לא עיכבנו ולא מנענו שום חוק, צו או תקנה שהממשלה הייתה צריכה לקדם על מנת לטפל במשבר הבריאותי והכלכלי החמור ביותר שנראה פה מאז קום המדינה. אבל ביבי בשלו, אם רק היו נותנים לו לנהל את המשבר הזה לבד אז מזמן כל הבעיות שלנו היו נפתרות: לא הייתה קורונה,

לא היו מובטלים, הכול היה דבש. הפרלמנט הוא מכשול, פקידי האוצר הם מכשול, הפרקליטות, מכשול, הביורוקרטיה, מכשול. כולם מפריעים לו. מבחינתו, הכול היה טוב אם רק לא היו פה אזרחים ולא הייתה קורונה, אז הכול היה סבבה. חבריי חברי הכנסת, אם אמירות כאלה מזכירות לכם משהו מהעבר,

כבר היו בהיסטוריה אמירות מהסוג הזה שהובילו מדינות דמוקרטיות להיות דיקטטורה. לא צריך ללכת רחוק בהיסטוריה. מספיק להסתכל לשכנתנו טורקיה, שהפכה ממדינה דמוקרטית למדינה שבה הנשיא מחליט כמעט הכול לבד. אף מדינה לא קמה בבוקר ואומרת לעצמה: בואו נהפוך לדיקטטורה, כי דמוקרטיה כבר לא מתאימה לנו. זה לא קורה ככה. זה קורה בהידרדרות איטית אבל מתמדת של פגיעה בערכי היסוד הבסיסיים של החברה הדמוקרטית וזכויות האזרח. יותר ממדהים לראות איך חברינו בכחול לבן, שעד לא מזמן יצאו נגד התהליכים האלה, מרימים את ידם בעד חוק שבעצם מבטל את יכולת הכנסת לפקח על עבודת הממשלה. הרי הסבירו לנו החברים מכחול לבן שבתקופת ממשלת מעבר כל הכוח אצל הממשלה ולכנסת אין באמת יכולת לפקח ולבקר את החלטותיה, ואם רק ניכנס מתחת לאלונקה, כן, אותה אלונקה שעליה שוכב לו בנחת ביבי נתניהו, אזיי נוכל לחזק ולבצר את הדמוקרטיה ולתת לכנסת את הכוח להפעיל את הכלי הבסיסי של עבודתה, שהוא היכולת הפיקוח. באחד הנאומים הקודמים שלי השוויתי את חוק הקורונה במתכונתו הנוכחית, שבו קודם מחליטים ומבצעים ואחרי זה דנים, למעמד הר סיני, שבו בני ישראל אמרו: "נעשה ונשמע". האמת, לא כל כך מוצלח. במעמד הר סיני הכוונה הייתה שמאחר שה' אומר, אין סיבה ואין יכולת לערער. ואני שואל אתכם, חברים: האם חברי הבית הזה חושבים שביבי משול לה'? האם כל כך הרבה אנשים פה מקבלים את הרעיון שראש הממשלה, האחראי לחוק,

איפה נראה שהכנסת מקדמת בעצמה את היכולת לפגוע במעמדה? הרי זה טירוף מערכות מושלם. בכל המקומות שבהם הממשלה החליטה והדיונים עברו לכנסת,

בדיון מעמיק, תוך כדי הבאת גורמים אזרחיים ויועצים מקצועיים, היטיבה את ההחלטות, גם בנושאים של בריאות וגם בנושאי כלכלה. אין תוכנית אחת של הממשלה שהגיעה לכנסת ולא יצאה טובה יותר. התוכניות הכלכליות של העצמאים, של השכירים, אילולא היו עוברות בכנסת, בוועדת הכספים, המצב היה גרוע פי כמה. שינוי החוקים שנוגעים לתכנון ובנייה, אילולא היו עוברים בכנסת, היו בכייה לדורות. חוק הקורונה הגדול,

אדוני ראש הממשלה, את אנשיך שלך איך הוא היה נראה אם הוא לא היה עובר בכנסת. לאן הוא היה לוקח אותנו? מה שמעלה, אדוני ראש הממשלה, את החשש ואת החשד שאולי השיקולים שלך אינם שיקולי בריאות הציבור או הבראת הכלכלה. אולי השיקולים שלך נגועים בשיקולים אישיים כאלה שיאפשרו לך לאסור הפגנות, כאלה שיאפשרו לך לפגוע בפעולות בתי המשפט. הרי בחוק המקורי,

אדוני ראש הממשלה, גם להפגין היה אסור. אילולא עבודת הכנסת זה היה החוק שמאושר. אזרחי מדינת ישראל צריכים להבין שהחוק הגרוע שנקרא "חוק הקורונה" היה יכול להיות גרוע יותר אילו יצא מלשכתך בלי לעבור בכנסת. היה ניתן להיכנס לכל אזרח הביתה ללא צו, היה ניתן לאכן אזרחים ללא אישור בית משפט ועוד ועוד דברים שהכנסת, כולל חברי כנסת מהרשימה שלך, ברוב חוכמתם, ובעקבות דיון מעמיק, שינו. אז אני מבין, אדוני ראש הממשלה, שזה לא מוצא חן בעיניך. אני מבין שאתה מאוד היית רוצה שתהיה המחליט היחיד, להיות מופקד על החוק, להיות מופקד על אורחות החיים. ברצותך, המנהיג הדגול,

ברצונך תפתח, כשיהיה לך נוח פוליטית ומשפטית תאפשר וכשלא יהיה לך נוח לא תאפשר. בממשלת הבובות והיס-מנים שמקיפים אותך ילכו וידבררו אותך, לא משנה איזו החלטה תקבל. אתה, שיצרת לגיטימציה ללכלך על מי שלא חושב כמוך,

שיצרת דה-לגיטימציה לפרקליטות וליועץ המשפטי לממשלה שגובלת בהסתה,

שעסוק בהכפשה בלתי נגמרת של התובעת שלך במשפט, כולל שליחת כל עושי דבריך לשסע אותה בשיניהם,

שקורא למפגינים שאיבדו את האמון ואת הפרנסה "אנרכיסטים" ולוחץ על השר לביטחון פנים להפעיל יד קשה נגדם,

שמקבל בשלוות נפש קריקטורה של הבן שלך משתין על בית המשפט העליון, אולי בכלל נשלחה בשמך,

שרוצה שהמדינה תממן לך את כל הוצאותיך הפרטיות באופן מלא מלא,

שלא מתבייש לבקש החזרי מס על הוצאות פרטיות שהיו לך, כולל על רווחי הון בעסקאות מפוקפקות, שהגיע הזמן שייחקרו לעומק, אתה, שעומד למשפט על שוחד, אתה, שעומד למשפט על הפרת אמונים,

שעומד למשפט על מרמה, אתה זה שתקבע לנו במה נדון ובמה לא נדון? אדוני ראש הממשלה, מ-6 בדצמבר אתה, שתתחיל להתייצב שלוש פעמים בשבוע בבית המשפט המחוזי, תגיד לנו, חברי הכנסת, נציגי העם, שאנחנו לא יכולים לסייע לממשלה, לבקר את הממשלה ולהיטיב את ההחלטות שלה, לשפר את המצב במדינה, כי זה לא בדיוק מתאים לך כרגע? האם יש לך בכלל הזכות המוסרית והערכית, לך או לכל מישהו אחר, לפגוע בדמוקרטיה ולבטל את עבודת הכנסת? לא הספיק לך שאין ראשי ועדות חשובות מהאופוזיציה וכולם מהקואליציה? אפילו בוועדות שעומדים אנשים מהמפלגה שלך הם כבר לא סומכים על שיקול הדעת ויכולת קבלת ההחלטות שלך. לא הספיק לך שבוועדה לבחירת שופטים אין שום נציג לאופוזיציה כפי שהיה נהוג כל השנים? לא מספיק לך שאתה משתמש ברוב של הכנסת בצורה ברוטלית, ובעזרת החוק הנורבגי דואג להכניס אנשים שיעשו בדיוק מה שתגיד להם ללא שום חשיבה עצמאית? עכשיו אתה גם רוצה לבטל את עבודת הכנסת כולה? אדוני יושב-ראש הכנסת, אני פונה גם אליך. אני יודע שיש לך ביקורת לגבי מעמדם של חלק ממוסדות המדינה, אבל אני מכיר אותך כדמוקרט. אתה ביקשת את תפקיד יושב-ראש הכנסת והעדפת אותו על תפקיד שר. רק לתקן: לא ביקשתי. הוצע לי ולא סירבתי. שמחת לקבל את תפקיד יושב-ראש הכנסת,

והעדפת אותו על תפקיד שר. ככה אני הבנתי, אבל אולי אני טועה ועוד דאגת לשריין את המינוי לאורך כל הקדנציה של הממשלה. גם את זה לא עשיתי. אז איך ייתכן, כאשר חתמנו על הסכם קואליציוני זה היה הרבה לפני שידעתי מי יאייש איזה תפקיד, לרבות התפקיד הזה. אגלה לך יותר מזה: לא העליתי בדעתי בכלל שאמצא את עצמי כרגע בתפקיד הזה, אבל כך קרה.

בוא נגיד שלפי התקשורת, אל תייחס לי מה שלא מגיע לי.

אומר שכולנו ידענו שזה הולך לקרות, אז כנראה זה לא היה סתם. בכל אופן, איך ייתכן שיושב-ראש הכנסת לא מזדעק מול הפגיעה במשכן הזה, המעוז האחרון שאמור לשמור על הדמוקרטיה וערכי הדמוקרטיה? חבריי חברי הכנסת, איך אתם נותנים יד לאיש הזה להתנהג בצורה הזאת כאשר כולנו יודעים מה המניע שלו? ביבי זה לא ז'בוטינסקי, ביבי זה לא בגין, ביבי זה גם לא שמיר. אתם הרי יודעים שהוא רחוק מהם שנות אור. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מניח שאתם מכירים את הגדרת האקדמיה ללשון עברית למילה "אמון": אמון שווה רגש ביטחון כלפי אדם ויושר,

שני הדברים שאין לציבור הישראלי בממשלה הרעה והגרועה הזאת. בתקופה האחרונה אנחנו רואים את עם ישראל מתפכח, וגם אנשים שנתנו לך את קולם והאמינו לך, גם הם כבר לא מאמינים לך. גם הם מבינים שהשיקול האישי גובר אצלך על השיקול הממלכתי. ואתה יודע מתי זה קרה, אדוני ראש הממשלה? זה קרה ביום ששלחת את ממלא מקום מנכ"ל המשרד שלך ואת מזכיר הממשלה מגובים בחבר הכנסת מיקי זוהר לבוא לוועדת הכספים בזמן המשבר הכלכלי החמור ביותר שידעה מדינת ישראל, וכאשר מיליון אנשים נזרקו לרחוב אתה מצאת את העוז, את היהירות ואת הריחוק לבוא ולבקש פטור מכל הוצאה פרטית בביתך הפרטי בקיסריה. העזת ממרום תפקידך ומשיכרון הכוח שאתה נמצא בו לבוא ולהגיד: אני ומשפחתי מורמים מעם, אנחנו לא בני אנוש רגילים, אנחנו השליטים ואתם הנתינים, ולכן מגיע לנו ומגיע לנו ומגיע לנו, ואתם כולכם תשלמו על כך. מגיעה לנו בריכה מלאה במים בקיסריה על חשבונכם, מגיע לנו להזמין ארוחות שף על חשבונכם, מגיע לנו שלילדים שלנו יהיה רכב על חשבון המדינה, על חשבונכם, מגיע לנו שתתקנו לנו את המזגן, תחליפו לנו את השטיחים, תעשו הכול בכל הבתים, בכל מה שאנחנו רוצים, כי מגיע לנו. אדוני ראש הממשלה, אז זהו, לא מגיע לכם כלום. הסיבה שיש לראש הממשלה מעון רשמי על חשבון משלם המיסים הוא כי מגיע לך, אבל זה נגמר בבלפור, לא מגיע לקיסריה ולא מגיע לחשבון הפרטי שלך. אם אתה רוצה לקבל את מה שאתה טוען שראשי ממשלה אחרים קיבלו, והם לא קיבלו ולא דרשו, לפחות תעשה רבע ממה שראשי ממשלה קודמים עשו למען המדינה. מגיע לך כל מה שהיה לקודמיך, לא פחות ולא יותר, והכי חשוב, לנו מגיע שתתחיל לעבוד בשבילנו, ולא בשביל משפחתך או חשבון הבנק שלך. ומגיע לנו, אזרחי מדינת ישראל, כנסת חזקה, מתפקדת, עם ועדות שדנות ומיטיבות את ההחלטות שיוצאות מהממשלה, כמו שהיה תמיד וכמו שצריך להיות הלאה.

ההפגנות שאתה רואה מחוץ לבית שלך ומתפרסות בכל הארץ, מצפון לדרום, חבר הכנסת בן ברק, אנחנו כבר לפחות דקה אם לא שתיים מעל הזמן. אני כבר מסיים.

ההפגנות שאתה רואה מחוץ לבית שלך ומתפרסות בכל הארץ מצפון לדרום כמו פטריות אחרי הגשם הן מהמוצדקות שבהפגנות, ואומרות לך: עד כאן. נשבר לנו ממך.

תתפטר. אתה נטל על מדינת ישראל. אנחנו רוצים משהו אחר, אנחנו רוצים מנהיגות ערכית, מנהיגות קשובה, מנהיגות שעובדת בשביל האזרחים ולא בשביל עצמה, רוצים ממשלה מחוברת ולא מנותקת, רוצים ממשלה שאכפת לה מהתושבים שלה ולא מנוכרת אליהם, רוצים להביט למעלה ולראות שיש שם מישהו שחושב ודואג להם,

אני קורא לחברי הכנסת לתמוך בהצעת האי-אמון, כי זה מה שהעם מבקש. תביאו לעם ממשלה שתוכל להחזיר את האמון במערכת הפוליטית.

תודה רבה. אנחנו עוברים להצעת האי-אמון הבאה, מטעם סיעת הרשימה המשותפת, שכותרתה: ממשלת נתניהו-גנץ היא ממשלה גזענית ומסיתה הפוגעת בזכויות הפרט. תנמק את ההצעה חברת הכנסת היבה יזבק, בבקשה. כבוד היושב-ראש,

האזרחים הערבים, הרשימה המשותפת, המפלגות הערביות, מוחים וזועקים כאן מזה שנים רבות של מצור על דיכוי, על מצור ועל כיבוש, על כך שהמשטר אינו דמוקרטי, ואף אחד לא מבין על מה אנחנו מדברים. הינה קמה לה ממשלה לא עם אחד אלא עם שני ראשי ממשלה, וכל אחד מהם דוחף יותר מהשני את הערכים המיליטריסטיים שחושפים את פרצופה הגזעני, המסית והדכאני של ממשלה שבזה לזכויות אדם. ודווקא משבר בריאותי, פנדמיה עולמית, שעימו בא משבר כלכלי עמוק, מבהיר פתאום על מה אנחנו מדברים לאורך כל השנים. אנחנו עדים בימים האחרונים לדיכוי אלים וכוחני של ביקורת ומחאה, עד כדי כך שהשר לביטחון פנים ניסה באופן לא חוקי למנוע הפגנות בבלפור מול מעון ראש הממשלה. אנחנו רואים שחברי הממשלה ובהם אותו שר לביטחון פנים, כמו גם קציני משטרה, משתמשים בטרמינולוגיה שהייתה שמורה לירי או פגיעה אנושה בחיים של מפגינים בשטחים הכבושים ולהוצאות להורג בהפגנות השיבה בגבול עזה. מה זה אם לא הסתה? חברי הממשלה טוענים שהמוחים מחוץ למעון ראש הממשלה הם אנרכיסטים, הם פורעי חוק. הם מכנים אותם צעירים משולהבים ואף טוענים שיש בקרבם מסיתים, כך שאם המפגינים היו ערבים אולי הם גם היו יורים בהם. ואם לא הצליח ראש הממשלה מספיק בניסיונו להפוך את המחאה נגדו ונגד ממשלתו לבלתי לגיטימית, הינה הוא גם נתלה בדגל הלאום הפלסטיני כדי להצביע על המפגינים כאויב. אנחנו מכירים את זה היטב. אנחנו הפלסטינים מוגדרים כאויב מהיום שבו נולדנו ודרשנו את זכויותינו הקולקטיביות והלאומיות. אנחנו אויבים מהשנייה שבה התחלנו לדבר על שוויון ועל צדק. אנחנו יודעים עם מה זה לחטוף מכות בהפגנות ומה זה להיחשב כחשודים מעצם היותנו ערבים. המשטרה משוכנעת שהיא לא צריכה לתת דין וחשבון על מה שהיא עושה כעת, כי ככה הורגלתם כשדיכאתם ערבים. אתמול התקיים דיון מיוחד על שימוש במכת"זית, אותה משאית ארורה שמתיזה מים על יהודים וכימיקלים מצחינים על ערבים. הם הזדעזעו לפתע מהתוקפנות האלימה של מי שתפקידו היה להגן על הציבור. חשוב להדגיש שמדובר בהמשך ישיר ואפילו מתון של המעשים שהצבא והמשטרה מפנים כלפי העם הפלסטיני. אלפי בני אדם שכל חטאם היה שהביעו מחאה בלתי אלימה כבר ספגו לא רק מכת"זיות אלא כדורי גומי וירי חי ואיבדו עיניים וגפיים ואת חייהם.

כאשר רבבות אזרחים כבר לא מאמינים לכם, הפקרתם את ביטחונם הכלכלי ואת בריאותם, האינסטינקט המיידי שלכם הוא להציג את האזרחים האלה כאיום על ביטחונה של המדינה,

למשטר הזה יש דנ"א של ממשל צבאי, ואצל הממשלה הזאת הוא מתפרץ כמחלה ממארת של דיכוי. אומרים שכשיש לך פטיש ביד, כל דבר נראה כמו מסמר.

הפרקטיקות ששימשו לכיבוש של עם אחר מגיעות בחלקן גם אל כלל האזרחים. אנחנו לא מהססים לומר לכם את האמת: הממשלה הזו מנצלת מזה חודשים את משבר הקורונה כדי לזרוע פחד, בלבול וכאוס המאפשרים לה לבסס שליטה דורסנית באמצעים צבאיים על כולם. ועל איזה ממשל צבאי של הקורונה אני מדברת? בואו נתחיל מתרבות הניהול המיליטריסטית השולטת כאן. מאז שהתחיל המשבר הזה, מי שמנהלים אותו הם גברים וגנרלים מהמועצה לביטחון לאומי. שרים כאן מציעים את עצמם כמושלים וקומיסרים של אוכלוסיות שנראות להם בעייתיות. מילא עלינו, הערבים, אבל עכשיו גם על החרדים, שלכאורה מיוצגים בממשלה זו. אם לא די בכך, כולנו היינו כאן כשהעבירו חוק המאפשר לשב"כ לעשות שימוש בטכנולוגיות שלו על מנת לעקוב אחר אזרחים. אין דמוקרטיה אחת בעולם שפוגעת באופן אנוש כל כך בזכויות הפרט והאזרח, אבל תחת הממשל הצבאי הזה שלכם כנראה מותר הכול. ניצלתם באופן ציני ואכזרי את המשבר הזה כדי לשלול מאסירים ועצורים את הזכות להליך הוגן, ומנעתם ביקורים של עורכי דין בכלא. מנעתם באופן מוחלט מאסירים פוליטיים את הגישה לערכאות, אבל התקנות האלה לא

חוק הקורונה הגדול שעבר כאן בשבוע שעבר, או חוק הממשלה שעושה כל מה שעולה על רוחה, מאפשר לממשלה לקחת לעצמה סמכויות בלי שום רסן ולפגוע בסמכויות שלנו, חברי הכנסת, ובעקרונות הכי בסיסיים של הדמוקרטיה, כמו הפרדת רשויות. לא הצלחתם להמשיך ולנצל את מצב החירום הנהוג כאן מ-48', אז עכשיו הפכתם את כל עבודת הממשלה לתקנת שעת חירום אחת גדולה. ראינו איך אתם משתיקים כמו מאפיה כל ביקורת פרלמנטרית נגד ההתנהלות המחפירה והמקוממת שלכם. ראינו את ההתנפלות על יושבת-ראש ועדת הקורונה יפעת שאשא ביטון, אחת משלכם, רק כי היא העיזה שלא ליישר קו עם מדיניות שנראתה לה שרירותית. ככה אתם מתנהגים כלפי ביקורת שמגיעה מאצלכם, בתוך הקואליציה, וכולנו יודעים באיזו כוחנות אתם מתנהלים מולנו, המשותפת, או מול כל מי שמתנגד למדיניות הממשלה הזאת. הסובלים הראשונים מהמדיניות שלכם הם תמיד הקבוצות המוחלשות של החברה, מי שאין להם גב ושזכויותיהם גם ככה נרמסות בימי שגרה. המיליטריזם שכוון נגד הערבים עכשיו פוגע בכל אלה. את כל המוחלשים אתם זונחים לטובת התנהלות מיליטריסטית, דכאנית וכושלת. מה לא היה כאן בחודש האחרון? שירותי הרווחה קרסו, עובדות סוציאליות היו צריכות לשבות למעלה משבועיים כדי שמישהו יטרח להיענות לדרישותיהן המוצדקות, אחיות בבתי החולים שבתו כי העמיסו עליהן, מערכת החינוך נמצאת במשבר נוראי, יום סוגרים, יום פותחים, והילדים של כולנו סופגים את הקשיים של ההתנהלות הזאת, אחוזי האבטלה בשמיים, אף אחד לא דואג באמת לעצמאים, בעלי עסקים מקבלים מסרים סותרים מדי יום, מדיניות ההגבלות והסגרים לא מבוססת על נתונים אלא רק על גחמות. ובחברה הערבית,

הפגיעה היא בעוצמה כפולה: עלייה מטאורית בעוני, בפגיעה בביטחון התזונתי ובשירותים החברתיים. הרשויות הערביות במצב מתמיד של סכנת קריסה. אנחנו תמיד האחרונים לקבל מזור, בין שמדובר בטיפול בקורונה ובין בקבלת מענה לצרכים הקיומיים הבסיסיים שלנו. אין לכם פתרונות כדי לעצור את התפשטות המגפה ואין לכם מה להציע כדי להבריא את הכלכלה הקורסת. אתם יודעים, אנחנו לא מופתעים מהסרטונים המזעזעים המופצים ברשתות החברתיות שבהם נראים שוטרים משתמשים באלימות קיצונית גם נגד מי שכל חטאו הוא אי-עטיית מסכה, מהעדויות המצטברות על אלימות משטרתית ועל מעצרים ברוטליים. המשטרה רק עושה את מה שלימדו אותה לעשות לאורך שנים, להתנהל כזרוע של משטר כוחני. זו גם המשטרה שהממשלה מבקשת להעניק לשוטריה סמכויות רחבות באופן קיצוני ושמכסה על חבריה גם כשהם מבצעים פשע של ממש. כולנו ראינו את מה שקורה עם התיק של איאד אלחלאק, הצעיר בעל המוגבלויות מירושלים המזרחית שנורה על לא עוול בכפו, שרדפו אחריו כדי לירות בו גם כשהיה ברור שהוא לא חמוש. כולנו רואים איך עד עכשיו לא מצליחים לקבל ולחשוף את התיעוד של הרצח הנורא הזה. אנחנו לא שומעים על אף אחד במשטרה שלוקח אחריות על מוות של פלסטיני חף מפשע. השוטרים שירו באיאד אלחלאק חסינים לחלוטין מפני החוק, כי ככה הם הורגלו. זה מה שמשטר הכיבוש עשה לאותם אנשים שתפקידם היה להגן על הזכויות של האזרחים, ועד שהדיכוי והעליונות שמשטר הכיבוש הזה מכפיף על הפלסטינים לא יתפרקו, אנחנו צפויים לראות עוד שימוש באמצעים צבאיים תחת הממשל הצבאי שהממשלה הזאת מנסה להטיל על כולם. בגלל זה הממשלה הזאת צריכה ללכת, ובגלל זה חייבים כולנו לפעול לכונן משטר צודק לכלל האזרחים.

תודה. אנחנו עוברים להצעת האי-אמון הבאה, שכותרתה: כישלון הממשלה בניהול משבר הקורונה והרס הכלכלה הישראלית. ינמק את ההצעה חבר הכנסת עודד פורר. ההצעה היא מטעם סיעות ישראל ביתנו, את זה אני רואה, ומטעם ימינה, כך על פי השמועה, כי שוב אין כאן אף אחד מטעם סיעת ימינה, וראוי ונכון שהוא ישב כאן כאשר מנמקים הצעת אי-אמון בשם הסיעה שלו, אז שוב אני מבקש, חבר הכנסת פורר, להעביר את המסר הכל-כך פשוט הזה. אני אעביר את המסר. תודה.

אני חושב שהיה נחמד אם חברי כנסת, גם מסיעות הקואליציה מעבר למשה אבוטבול, היו נוכחים במליאה ומאזינים קצת.

אולי היו מקבלים קצת, אני לא רוצה להגיד השראה.

בוודאי אני לא הייתי רוצה לחזור על הדברים שהיא אמרה על פעילים אחרים, כמו סמיר קונטאר ודלאל מוגרבי.

שבעניין הזה דנתי מספיק כבר כשהייתי חבר ועדת בחירות מרכזית וביקשתי לפסול את מועמדותה לכנסת. לעניין עצמו, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני חייב לומר, דווקא בגלל שהשר זה אתה, ואני יודע כמה אתה קרוב למקורות, פשוט קראתי עכשיו משהו מעניין שכתב הרב בני לאו, והוא כותב על סיפור שהיה נוהג רבי חיים מצאנז לספר לתלמידיו בימי אלול, כשהיו באים לדרוש ממנו שיראה להם את הדרך לתשובה ולהתחדשות. וכך הוא אומר: "אדם אחד היה הולך ותועה ביער זמן רב, ולא מצא את דרכו. פתאום ראה איש הולך ביער לקראתו. באה שמחה בליבו, כי עתה ידע מהי הדרך הנכונה. כאשר נפגשו שניהם, שאל: אחי, אמור לי מהי הדרך הנכונה, כי הינני תועה כאן כבר כמה ימים". אומר לו ההלך: "אינני יכול לומר לך מאומה, כי גם אני תועה כאן ימים רבים. יכול אני רק לומר לך כי בדרך שהלכתי אני, אל תלך, בדרך זו תועים. וכעת נחפש דרך חדשה".

כפי שמספר רבי חיים מצאנז לתלמידיו, היה אומר להם: "רבותיי, יכול אני לומר לכם רק זאת, בדרך שהלכנו עד עתה לא נלך עוד,

כעת נחפש דרך חדשה". והסיפור הזה על ימי אלול מתאים מאוד אולי לממשלת ישראל, אדוני היושב-ראש ואדוני השר, בערב תשעה באב. אתם הולכים ותועים ביער פעם אחר פעם, בשביל כזה ובשביל אחר. אני חייב לומר לכם שבניהול המשבר הזה, אולי הגדול ביותר שידעה מדינת ישראל מבחינה כלכלית, בריאותית, ובוודאי הגדול ביותר שידעה מדינת ישראל מבחינה ניהולית, ממשלת ישראל נראית כמו ילד שהולך לאיבוד ביער: פעם פותחים, פעם סוגרים, פעם הולכים ימינה, פעם הולכים שמאלה, פעם זה הריבונות, אחר כך זה לא הריבונות,

כן חדרי כושר, לא חדרי כושר, גני האירועים נעולים, אולמות התיאטרון סגורים, עולם התרבות כולו נעול, ושר התרבות חילי טרופר גם הוא נראה כמו ילד שהלך לאיבוד במשרדי משרד התרבות ולא מוצא מהיכן יצליח לפתור את הפלונטר הזה. ענפים שלמים בכלכלה קורסים, וכל שרי הממשלה, אלה שיודעים על מה המשרד שלהם מופקד ואלה שלא יודעים על מה המשרד שלהם מופקד, כולם נראים כמו אותו ילד שהולך לאיבוד ביער ולא יודע מה לעשות, כי אין לי הסבר אחר חוץ מאותו סיפור כדי לנסות ולהסביר איך אתם מביאים תוכנית סיוע כלכלית למשק ואתם שוכחים 300,000 סטודנטיות וסטודנטים שלא קיימים מבחינת הממשלה, פשוט לא נמצאים, הם בכלל לא על השולחן, אין שום פתרון לאותה קבוצה. הם שירתו בצבא, הם יוצאים למילואים, הם נרשמו ללימודים ומשלמים שכר לימוד, והם גם עבדו בחצי משרה או בשליש משרה, והתגלגלו איכשהו עם עבודה מזדמנת, ואתם פשוט זורקים אותם מתחת לגלגלים. אין לי הסבר אחר, חוץ מאותו ילד שתועה ביער, למה שאתם עושים לחיילים המשוחררים שעד אתמול סיכנו את חייהם למען העם והמדינה, והם גם יהיו הראשונים שיתייצבו לסכן את חייהם מחר אם תהיה התחממות בגזרה הצפונית או בגזרה הדרומית. וכל מה שאתם הצעתם לאותם חיילים משוחררים כסיוע זה שהם יוכלו לפדות חלק מכספי הפיקדון שלהם עכשיו, חלק, לא את הכול. הפיקדון שלהם, אדוני השר, זה כסף שלהם, זה לא סיוע שאתם נותנים או מחלקים. ועל מי מדובר? על השכבה הכי חלשה מבחינת היכולות שלה להתמודדות עם המשבר הכלכלי הזה. אתם לקחתם הלוואות כמדינה כדי לממן את השיירות שלכם, את הרכבים שלכם, את האתננים הפוליטיים שלכם, את החזרי המס המופרכים שלכם, הלוואות שמי שיצטרך להחזיר אותן בסופו של דבר הם אותם חיילות וחיילים, אותם סטודנטיות וסטודנטים דורות קדימה, כשאנחנו כבר לא נהיה כאן. כי ברור לחלוטין שהכספים שמתפזרים עכשיו בלי שום פרופורציה ובלי שום הבנה לאן הם צריכים ללכת, ואני לא אומר שלא צריכים להוציא את הכספים האלה, השאלה היא לאן מוציאים את הכספים האלה. אתם לא תצליחו למצוא את הפתרון איך לצאת מהיער, איך לצאת מהמבוך הזה, אם לא תחפשו דרך חדשה. תמשיכו ללכת באותו מסלול שאתם מסתובבים סביבו כבר חודשים ארוכים, תגיעו לאותו מקום, ואתם תמשיכו ותעשו את זה, לצערי, לא בגלל שהממשלה הזאת גדולה ואז היא מושחתת, כי יש בה 30 ואני לא יודע כבר כמה שרים שאינם נחוצים, אלא כי אי-אפשר לנהל ממשלה כזאת. אי-אפשר לנהל ממשלה עם כל כך הרבה שרים ומשרדים שאתם בכלל לא יודעים על מה כל משרד אחראי, ואי-אפשר לנהל או להשיט את הספינה הזאת שנקראת מדינת ישראל כשעל הסיפון ועל הגשר יש כל כך הרבה קפטנים שכולם רבים לאן הספינה הזאת תפליג. לצערי, המתכון הזה מוביל את הספינה הזאת לעלות על שרטון. אנחנו ממש מטרים בודדים ממנו. צריך להסיט את ההגה הזה כדי שלא נעלה על השרטון. ושוב אני נותן לכם כמה הצעות לפתרון שאתם יכולים לממש אותן כבר השבוע. אדוני, אתה השר המקשר בין הממשלה לכנסת, החוקים האלה יבואו לכנסת, הינה, תעשו את זה: בתוכנית המענקים שאתם מביאים לכנסת תנו לכל חייל משוחרר, תנו לכל משרת מילואים פעיל, אותם חיילים משוחררים הרי הם חיילי המילואים של מחר, תנו להם את אותו הסכום כמו שאתם נותנים לזוג עם שלושה ילדים. הרי הם לא קיבלו שום סיוע, הם לא קיבלו דמי אבטלה, כי הם לא נמצאים בפרמטרים, המעסיקים שלהם לא צריכים להחזיר אותם לעבודה, כי בחוק סיוע למעסיקים שמחזירים עובדים לעבודה פסלתם את המענק למי שיחזיר עובדים כמו העובדים האלה. את דמי האבטלה שדנים בהם כעת בוועדת הכספים ובהם, אדוני היושב-ראש, מי שמתחת לגיל 28 מופלה לרעה, אז תקבעו שמי ששירת שירות צבאי או לאומי יהיה זכאי לדמי אבטלה מלאים כאילו הוא מעל גיל 28. גם ככה השארתם את האנשים האלה הרבה מאחור. גם ככה הם אלה שהולכים כל פעם בחזית. מה יקרה אם בתוך האירוע הזה תיתנו להם להרגיש פעם אחת שלא רק הם חושבים על מדינת ישראל אלא גם מדינת ישראל חושבת עליהם? ולמען השם, אדוני השר, אני כבר לא יודע למי להתפלל כדי שתעשו את הדבר הכי מתבקש ותפעילו את חוק מס רכוש וקרן הפיצויים. כמו שפיציתם בלבנון השנייה, כמו שפיציתם בצוק איתן, תפצו את העסקים היום. אף אחד מהעסקים האלה לא בא ומבקש לעשות קופה על המדינה ולהרוויח כסף לא לו, אבל אם לא תאפשרו להם לחיות עם ההוצאות הקבועות שלהם, על פי מנגנונים שאתם קבעתם כבר בעבר, לא תצליחו לצאת מהאירוע הזה. והדבר האחרון, שאולי הכי מתבקש: תפסיקו להשתמש בגלולת הרעל הזאת שנקראת "חל"ת באופן גורף" בלי לחשוב על אותו חל"ת גמיש, כפי שנהוג במדינות רבות באירופה. המנגנון צריך להיות כזה שלא שולח את העובדים לביטוח הלאומי. העובדים שיצאו לחל"ת הם לא מובטלים, יש להם מקום עבודה, יש להם מעסיק. המעסיק גם הוא רוצה לשמור עליהם, הוא לא רוצה שהעובדים האלה ילכו. הוא הכשיר אותם במשך שנים, הוא מכיר אותם, בוודאי בעסקים הקטנים, תאמינו לי, בהרבה מהם זה חלק מהמשפחה, גם אם זה לא עם קרבת דם. תנו למעסיק את התשלום בדיוק כמו שהייתם משלמים דרך הביטוח הלאומי ותגידו למעסיק: תעסיק אותו כמה שאתה יכול. אתה יכול להעסיק אותו 10%, אתה יכול להעסיק אותו 20% תאמינו לי שזה יהיה מה שייתן את האינטרס למעסיק להוציא את העסק הזה מהבוץ ולהפעיל אותו גם ב-10%-20%. בפורמט שאתם פועלים היום, מדינת ישראל, ממשלת ישראל, משרד האוצר מעודד את המעסיקים לא לחזור לעבודה ולא לפתוח את העסק, כי אם הם יפתחו עסק שעובד ב-20% תפוקה הם יפסידו כסף, ולשלוח את העובדים לחל"ת, שאותם הוא מעודד לא לחזור לעבודה. אז לסיכום, אדוני, ובזה אני אסיים, אני אחזור לאותו משל של רבי חיים מצאנז: תפסיקו להסתובב מסביב לעצמכם בתוך היער. תחפשו דרך חדשה, כי בדרך הזאת שבה גם נתניהו וגם גנץ שניהם מסתובבים ביער כמו שני ילדים תועים וחוזרים כל פעם על אותו מסלול ואותו מסלול, כשתחזרו על אותם המסלולים לא תצאו מהיער. צאו לדרך חדשה, תשנו את הכיוון, תאמינו לי,

כשתביאו את ההצעות כפי שאנחנו מדברים עליהן כבר תקופה ארוכה, גם מהאופוזיציה, הראינו את זה בזמן ממשלת המעבר וגם בממשלה הזאת,

גם מהאופוזיציה: בהצעות טובות נתמוך. תודה רבה. מי זה "הזאבים ביער"?

ישיב בשם הממשלה על שלוש הצעות האי-אמון השר המקשר חבר הכנסת דוד אמסלם. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, קודם כול, לפני, לזכות חבר הכנסת אבידר ייאמר שבעניין הזה הוא לא מפלה. הוא נמצא כאן ונוכח ושומע את כולם, וזה בהחלט טוב. דרך אגב, לפני שאני אענה על הצעות האי-אמון אני רוצה להתייחס לאנרכיה שקורית במדינת ישראל בשבועות האחרונים, לדעתי אנרכיה שמסכנת באופן ממשי את הדמוקרטיה במדינת ישראל. אתה יודע, אתמול בערב שלח לי מישהו סרטון,

מה באמת קורה בקינג ג'ורג' פינת

ובן מימון. העליתי אותו לפייסבוק שלי. אני מזמין אתכם לראות את האלימות הבלתי-נתפסת: אנשים עוקרים שלטים, זורקים לרחובות בריירות, אבנים. כאוס אמיתי, מלא. אני כמעט לא זוכר דבר כזה בהפגנות בירושלים, לא ראיתי דבר כזה. עוד מעט נדבר על הסיפור הזה של

פתאום צצו לנו היום המכת"זים, כאילו רק היום הבנו מה זה המשאיות האלה, היום הביאו אותם לארץ, רק בשבוע שעבר. לא משנה שהפעילו אותם על החרדים, על הימין, שנים על גבי שנים. ואיך אמרה חברת הכנסת יזבק? הם הזדעזעו. את צודקת, השמאל הזדעזע: נגדנו מכת"זים? זה לימין, גם לערבים, בעיקר לערבים. לחרדים, על בסיס כמעט יומי, כולל פציעות. זה, הכול בסדר. אניני הטעם? זה לא קשור אליהם, להפך. פורעי חוק? נגדנו? השתגעתם? הרי אנחנו אדוני הארץ. המכת"זים הם שלנו, איך אתם מפעילים אותם נגדנו? אני רוצה לספר לך משהו, אדוני היושב-ראש: יש פה בכיכר בכניסה לכנסת

פסל מגן דוד ומנורה. דרך אגב, מי שהציב אותו שם זה עבדך הנאמן, לפני כמה שנים טובות. יש לי חבר טוב שנפטר, דוד סוזנה, זיכרונו לברכה, הוא היה אומן מוערך והוא יצר את הפסל הזה, ואנחנו הצבנו אותו כאן בכניסה לכנסת בגלל שיש פה שני אלמנטים מרכזיים: המנורה בשילוב מגן דוד, שאלה סמלי המדינה, בוודאי המרכזיים. מה אנחנו רואים לפני כמה ימים? בחורה עולה למעלה, מתערטלת על הסמלים, והכול בסדר, כפיים מלמטה. אני רואה במוצאי שבת, וירא כי טוב, מה שנקרא ויראו כי טוב, בדיוק. וממשיכים. זה נקרא חופש ביטוי, השר אמסלם. דרך אגב, זה נקרא, זה אצלכם, ביזיון, אמרתי, זה הביזיון,

זה הביזיון שלכם. סמל המדינה.

אני מניח שלא ירחק היום ותגיד, חבר הכנסת להב הרצנו. חבר הכנסת להב הרצנו, אני רוצה לשאול אותך,

אני רוצה לשאול אותך, חופש הביטוי, יש גם גבול לטמטום, חופש הביטוי, אבוטבול.

חופש הביטוי, תראה לאיזו רמה ירדתם. חבר הכנסת אבוטבול.

חבר הכנסת להב הרצנו, אני באמת באמת שואל אותך, ואני אפילו לא מצפה שתענה לי: לו חס וחלילה דבר כזה היה קורה בבית תפילה,

יהודי או מוסלמי, גם היית אומר שזה חופש הביטוי? זה קרה מול הפרלמנט, אז זה לא קרה בבית תפילה. זאת אומרת שמבחינתך בית תפילה זה דבר שצריך לשמור על כבודו, וסמלי המדינה זה דבר שאפשר לבזות. זה מה שמזעזע אותך, כבוד היושב-ראש? אתה מבין איפה הכשל? חבר הכנסת להב הרצנו, אותי זה מזעזע, ואומר לך יותר מזה: אני חושב שבאף מדינה בעולם, אף מדינה בעולם, תנסה לדמיין אדם שיעשה דבר כזה בארצות הברית או במדינה אחרת, דמוקרטית לחלוטין,

אני חושב שהוא היה מקבל עונש, ועונש כבד, ובצדק. רק כאן נוצר מצב, מה כל כך זעזע אותך? שרשויות אכיפת החוק לא,

ואותה מי שעושה את זה עוד רצה מאולפן לאולפן וגם בחוצפה מתראיינת מה כל כך זעזע אותך? אני שואל אותך, ואני חושב שאנחנו צריכים כולנו להתקומם כנגד זה, חד-משמעית,

כולנו, דרך אגב, אני חושב, מה

מדברים על הלהט"בים, אתה לא רואה את חופש הביטוי, אל תבלבל את המוח. יש גם גבול לכל דבר. יש גבול לכל דבר.

אני מבין שבסטנדרטים שלכם ובנורמות שלכם, לכם הכול

שארצות הברית בכלל, הפנטגון מאשר שהוא, תשמעו, אם לא הייתי מכיר אתכם הייתי חושב שאתם עב"מים. הרי הלכנו, שלוש שנים למערכות בחירות על מה שאתם אמרתם, אני יכול להגיד לך באחריות, תן לי רק שנייה. בממשלה שלכם כמה עב"מים, עודד.

אין לי ספק, עודד, תן לי רק שנייה לדבר. וגם אתה תסכים איתי, הלכנו שלוש מערכות בחירות על השלטים של ההפגנות.

הציבור במדינת ישראל חושב שתופרים לראש הממשלה תיקים.

2.5 מיליון איש הצביעו עבור ראש הממשלה. הוא חושב שזה המצב, אבל מה זה חשוב מה הציבור חושב? מה שחשוב זה מה אתם בשמאל צועקים.

אתם אדוני הארץ, אתם מעל החוק. זה לא חשוב שיש בחירות. אצלכם הבחירות זה המלצה, רק בתנאי שאתם, מה זה קשור, עכשיו אני שואל: על מה הם מפגינים? מגנים את זה, מה הקשר? הרי בכל הפגנה יש איזו מטרה. על מה אתם מפגינים בשלטים האלה, לא הבנתי. הרי ראש הממשלה נבחר על ידי הציבור ברוב עצום, לא נכון. אז על מה אתם מפגינים? אני מבין שאתם קיבלתם יותר.

אבל אין לי מושג על מה אתם, אנחנו נישאר כאן עד שהוא ילך. מי אתם שתחליטו מתי הולכים ומתי לא הולכים? אבל אתם אדוני הארץ, הרי, בסך הכול אזרחים. השמאל מעל הכול. בסך הכול האזרחים. אתם מזכירים לי את איראן. אם לא מקבלים את תעודת ההכשר שלכם אי-אפשר להתמודד, בסך הכול אזרחים, זה הכול. וזה מזעזע אותי כל פעם מחדש. מכנים אותם שמאל, אני לא מבין. באים שם, לכאורה אצטלה של הורים, הם עשו את זה כאילו עולים משפחה לשיעור אזרחות בדמוקרטיה. האימא באה, והאבא, עם שני ילדים קטנים. רבותיי, אתם פועלים נגד הדמוקרטיה במדינת ישראל באופן מובהק. אתם לא מקבלים את הכרעת הבוחר, בגלל שאתם בבסיס אנטי-דמוקרטים, אתם יודעים את זה.

אתם יודעים את האמת, אבל מה זה מעניין אתכם? דרך אגב, גם אם מחר יהיו בחירות, אחרי יומיים, תשבו ותנוחו יומיים, תחזרו עוד להפגין שראש הממשלה ילך הביתה, בגלל שלא מתאים לכם. ככה אתם עובדים. זה הדנ"א שלכם. הוא פשוט לא יהיה, לא נצטרך להפגין. היום שמענו את שר המשפטים אומר שבעצם ישנו ניסיון לעקם את הזכות להפגין, וזה ניסיון לעקם את זכויות האזרח.

אני חושב שמה קורה כאן זה דבר, כפי שאמרתי, אנחנו נמצאים בעיצומה של אנרכיה

בממשלה. בעיצומה של אנרכיה. איש הישר בעיניו יעשה. יש פה אנשים שעולים מתי שהם רוצים,

סוגרים רחובות בטבורה של עיר, ועוד עיר הבירה. אני לא זוכר דבר כזה מעולם בירושלים. מחליטים שסוגרים ארבעה רחובות, סוגרים ארבעה רחובות. אתה יודע כמה דברים לא היו מעולם בירושלים?

זרקו בקוביות, יצא להם שישה רחובות. שישה רחובות. רגע, לא הייתה בירושלים, אנשים אלימים. דרך אגב, אני מזכיר לכם, בתקופת הגירוש היו כמה עשרות בנות בנות 13, 13, שחסמו איזה רחוב,

ירדו לכביש, בגלל שהן באו מדם ליבן לזעוק על זה שהרסו את ביתן על ראשן, זרקו את הוריהם כמו חתולים בחורף ביד מרדכי. אתה יודע מי הצביע בעד זה? מה עשו? חשבתי שאתה מדבר על הנגב. מה עשו השמאל? הביאו אוטובוסים, בהובלת שי ניצן, הדמוקרטי הגדול, ועצרו אותן. למעלה מחודש ימים, ילדות בנות 13, 14, מלח הארץ, זה לא חוקי. אסור לעשות להן משהו. פתחו להן תיקים. וכאן, מה אנחנו שומעים? שאנחנו מנסים לעקם את זכויות האזרח.

אתם מעקמים את זכויות האזרח שלנו, של תושבי העיר ירושלים וכל אזרח רגיל ששומר חוק. אתם מגינים רק על אנשים אנרכיסטים שפועלים בניגוד לחוק. התייחסת לסביבה, כאילו זכות ההפגנה זו הזכות היחידה הקיימת ביקום. אין הזכות לחיות, למשל, לכאורה. אנחנו לא נמצאים במצב של קורונה, חס ושלום.

אדוני היושב-ראש, זה מדע בדיוני. זה לא אמיתי, אין קורונה באמת.

אסור להתפלל, ובוודאי צריך לצמצם את זה, אסור להתחתן, בוודאי אסור,

בקושי במניין, אולי בשתי מרפסות. אבל להפגין? 2,000, 3,000 איש בלי מסכות? השתגעתם? בוודאי. אסור חס ושלום לעצור את זה. כמה שקרים אתה יכול, לא משנה שאתמול שמעתי את אחד מקציני המשטרה שאומר שנדבקו בערך 160 או 120 שוטרים בקורונה, בוודאי חלקם בהפגנות. אז תנו להם להפגין בחופשיות. אתה הבנת את זה, מה שנקרא, את זה היה אומר הגשש: אתה הבנת את זה, מר נחמיאס? אתה מבין את האבסורד? וכל זה יוצא, וגלגל השיניים מתחיל להניע את כל העסק הזה, את האבסורד הזה, את ליקוי המאורות הזה. הכול מתחיל בבית המשפט העליון, ששם זכות ההפגנה יותר חשובה מזכות החיים, כנראה. איזה

זו המציאות הלכה למעשה.

ומשם זה משורשר לאותה שופטת בבית משפט השלום בירושלים, כמדומני, כשעצרו את מר השכל, שחסם רחוב. הרי אני מניח שאם אני אחסום פה את הרחוב יעצרו אותי, וכך צריך להיות, בכל מדינה זה כך. אבל השתגעתם, אם אתם, השמאל, דודי, אתה לא יודע אם

ראיתי את זה בעין. לא, אני רואה שהוא מדבר איתך.

כן, גם זה נכון.

הרגשנו בחסרונך. הרגשנו בחסרונך. היינו בבידוד, מה לעשות. בסדר, ברוך השם. ברוך השם שאתה בריא.

אתה צריך להיות בבידוד, אבל אם היית בהפגנה הכול בסדר. בהפגנות אין בידודים. אז לכן אני אומר: אתה יודע מה? לפעמים אני מסתכל מהצד, אני מנסה להסתכל, ואני צובט את עצמי להאמין שאלה האירועים שבאמת קורים פה במדינת ישראל. הכול הפוך, הכול הפוך. קדושת החיים כבר לא שייכת. אבל מה שבעצם אני רוצה לומר לכם: אני מדליק את ערוץ 12, לא רואה את כל מה שאני אומר, לא רואה את הסרטון שהעליתי.

אני רואה שם ערוץ של תעמולה סובייטית.

שנייה. תשמע, זה היה גדול, ערוץ של תעמולה סובייטית.

לא משנה שבשוטף הוא מתפרנס מהדלפות, הוא הרי דובר המשטרה שם, אבל פתאום כנראה מישהו בערוץ אמר לו, או יכול להיות שזה באופן עצמאי,

שיש שם את מלח הארץ, מפגינים קצת ביופי וזה, ובאמת הכול בעדינות. רק שראיתי את הסרטון שלי, שמישהו שלח לי, אמרתי: תגיד,

עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא יאזינו. אלה הערוצים שבעצם ערוצי התעמולה. איפה הדף של השב"כ? תגיד, סובייטית או קומוניסטית? כי ברית המועצות התפרקה, הקומוניזם עדיין נשאר,

אני מבקש לדחות את הדיון הזה,

הייתי קורא לזה הפראבדה, בוא נגיד, רק שם זה עיתון, פה זה הערוצים. אתה יודע שגם העיתון הזה יוצא, אמרתי. והוא תומך של הקרמלין. זו דוגמה לא טובה, מה שאמרת. העיתון הזה ממשיך לצאת, אמרתי. לכן אני מציע למר נוסבאום, שכנראה לא רואה 20 ס"מ מטווח הראייה שלו, שייכנס לפייסבוק שלי, יצמיד את זה בערך עשרה ס"מ, יפעיל את הסרטון של ההתפרעות, ויבין באמת מה קורה סביבו. כנראה הוא תלוש מהמציאות.

אנחנו מדברים בכלל על מלחמה ביולוגית. אז תפצו כמו במלחמה, דודי. תפצו כמו במלחמה. תספר לנו יותר. אנחנו בעצם נמצאים בסוג של מלחמה ביולוגית, חבר הכנסת פורר. זה מה שאני אומר.

לכן אני לא כל כך מבין אותך. באמת. אמרתי, כל ערוצי התעמולה,

לא מעניין אותם קורונה. שימו לב, ערב-ערב, שלושת הערוצים, מה שהם רוצים להראות, שיש איזה התקוממות עממית. שבעצם נגד ראש הממשלה. איך אמר לפיד? איך אמר ליברמן? תחליפו את נתניהו והכול בסדר.

כאילו אין קורונה, אין כלום. אתם מבינים שהמרצע יוצא מהשק בסוף? הרי בסוף השנאה שלכם היא בלתי נתפסת, הפילוג שאתם לוקחים את העם הוא בלתי נתפס, בגלל שזה מחלחל למטה. אתה יודע, רק אתמול ראיתי איזה מישהו מתראיין, אחד ממחוזות השמאל, והוא התראיין עם העיתונאי בני ציפר באולפן. אני אומר לכם, הזכיר לי, למד מעפר שלח. לא היה חסר הרבה שהוא קם ומרביץ לו על כך שהוא בעצם ביקר אותו על כל האנרכיה שהם עושים וגורמים במדינת ישראל ועל כל ההפגנות הלא-חוקיות שהם מבצעים.

בגלל שאמרתי, לשמאל במדינת ישראל, מותר לו הכול מכול כול. אני רוצה לומר משהו, ברשותכם. הם מסרבים לכינוי הזה, שמאל. לפני כשנה, שנה וחצי, אדוני היושב-ראש, היה לי איזשהו ריאיון באחת מתחנות הרדיו. לשמאל אין קשר לליברמן. שנייה, אתה מפריע לי. בחייאת, דודי, בבקשה. אבל אתה מפריע לי. בבקשה, לא.

לפני כשנה וחצי, שנתיים, אולי קצת יותר, היה לי ריאיון שהתייחס, דודי, אתה הולך להתייחס לעניין או שאני אשתה קפה?

פטור בלא כלום לא תצא.

בסוף אני עונה לכולם, גם לך, בוודאי לך,

חבר הכנסת פורר, לשאלתך, עוד לא התחלנו בתשובה, כפי שאני מבין.

השר אמסלם, אני בכל זאת מציע ככה להתכנס. כפי שאנו יודעים, תהיה לך עוד הזדמנות, אז תשמור משהו להמשך. אז אני רוצה לומר לכם, לפני כשנתיים ראיינו אותי על כל סוגיית תפירות התיקים של ראש הממשלה, ואני אמרתי באחד הראיונות: תראו, רבותיי, בחוץ יש אזרחים. אני בטוח שאתם חושבים שכולם טיפשים שם, בוודאי אם הם שייכים לאוכלי העשב, שזה 2.5 מיליון אנשים בימין, אוכלי עשב, אנשים פרימיטיביים, אנשים לא מבינים. תזכרו, לא ירחק היום וגם אתם, הערבים, תהיו שם, שעוד השמאל יעביר הצעת חוק שהחברים, האנשים בפריפריה, אין להם שיקול דעת, ולכן הם לא יכולים להצביע, והם לוקחים אפוטרופסות על זה. הם יגידו: עזוב, זה בשבילכם, אנחנו יודעים מה טוב לכם. ואני בעצם התראיינתי ואמרתי שהציבור בחוץ, הציבור הימני בחוץ, לא יקבל את זה, ומיליון איש, אולי אפילו, אמרתי שיכול להיות שמיליון איש יצאו להפגנה. יצאו 200. אספר לך מה קרה. אחרי כמה שעות מנדלבליט ידידנו ושי ניצן עושים מסיבת עיתונאים ואומרים שחבר הכנסת אמסלם אומר אמירות לא אחראיות ומסוכנות. למה אתה "חבר הכנסת" והוא "מנדלבליט"? אמסלם, אמסלם, מר מנדלבליט. לא. מה אתה רוצה שאני אגיד? אני אגיד לך, אם אתה אומר על עצמך, ובצדק, "חבר הכנסת אמסלם", תגיד על אביחי מנדלבליט "היועץ המשפטי לממשלה". היועץ המשפטי לממשלה מר מנדלבליט, בסדר? עכשיו אתה מרוצה? אני, כן.

ככה צריך. אבל זו לא הפואנטה. אתה עצרת אותי בטיעון. דודי, תתחיל מהתחלה. אבל בגדול היום אתה רואה שקורית אנרכיה מוחלטת.

יוצאים אנשים פורעי חוק. דרך אגב, חלקם עושים ונדליזם: שוברים זכוכיות, חנויות

אתם בלחץ, אתם משדרים לחץ, אתם בהיסטריה מההפגנות. מה אתה בלחץ?

סמוך עליי.

אנחנו מכירים את זה עוד, כשהיינו הולכים למגרשי הכדורגל. אנחנו מכירים את האמירות האלה, כולל ה-2.5 מיליון שזה לא,

אתה מבין? 2.5 מיליון זה הסכום של כל המפלגות,

היום,

תן לי רק שנייה, אתה מפריע לי. אנחנו שומעים חברי כנסת, כולל מכחול לבן, כולל יאיר לפיד, שבתחילת הדרך בכלל חשב שהקורונה זה המצאה, כפי שאמרתי, אמר: מה פתאום צריך לשמור על הממשלה, דודי, כחול לבן זה בקואליציה. רק שנייה, אני מדבר כרגע אוקיי, אז אנחנו מדברים על יש עתיד, יש עתיד,

אתה יודע על מה אני מדבר. מה ההבדל, אתה יכול להזכיר לי? אנחנו שומעים עוד חברי כנסת אצלם שגם לפני כמה שבועות, או אפילו בשבועיים-שלושה האחרונים, אפילו רמזו: אולי אפשר גם לא לשלם מיסים, למרד גלוי. לא שמענו לא את מנדלבליט, יש לך שר שאמר לא לציית לבג"ץ.

היועץ המשפטי מר מנדלבליט, לא שמענו אותו מצייץ.

בגלל שזה בשמאל, זו החבורה שהוא כבר נמצא בה, עטפו אותו. איך עשה גנץ? מה

כאילו: אנחנו אחריך, אנחנו הגב שלך. בושה וחרפה. דרך אגב, עוד לפני שסגרו את התיק של גנץ בכלל. בושה, פשוט. בושה. אתה יודע, אני לא מאמין. לכן, כפי שאמר היושב-ראש,

יש לי עוד סשן אחד כשאני אסכם, אז אני שם אענה על הצעות האי-אמון באופן קצת יותר מפורט.

עוברים לדיון. חבר הכנסת עופר כסיף. דודי, מתמטיקה, זה מדע מדויק. למה אתה אומר 2.5 מיליון כשזה בקושי 2? 2, ופחות ימינה, זה פחות מ-2 מיליון.

לפחות תדייק במספרים. תגיד 1.9 מיליון אז אנחנו נאמין לך, אבל 2.5? איך הגעת למספר הזה? עיגול לטובה, מה שנקרא. אז עיגול לטובה זה לא נכון, כי ילדי ישראל עוד יחשבו שאנחנו לא מבינים מתמטיקה. זה לא טוב. גברתי היושב-ראש, חברי הכנסת, הלל הזקן אמר: מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, זוהי התורה כולה, ו"חברך" הכוונה איננה רק לחבר אלא לכל זולת באשר הוא,

עלינו ללמוד ממה שעשו לנו ולנהוג באחרים כפי שהיינו רוצים שינהגו בנו. נושאי שם היהדות לשווא, אלה שבפיהם תפילה וברכה ובליבם ומעשיהם שנאה וקנאות, הקימו ממשלות ההולכות ומתעמרות בעם הפלסטיני שוב ושוב, כאילו לא ידעו היהודים עצמם אלימות ופרעות גזעניות. שורש כל רע היה בנכבה: גירוש המוני, הרג, אלימות. אבל גם מאז, שלטון צבאי, נישול מאדמות, אפליה בכל תחומי החיים, גזענות אלימה. יהודים אשר הגיעו לכאן כמהגרים, חלק ניכר מהם מארצות שלא ראו בהם שווים בין שווים, שכחו את הציווי הנושן. את ששנוא עליהם עשו גם עשו לבני המקום המקוריים, בני העם הפלסטיני. בקרב העם הפלסטיני ישנה קבוצה גדולה של אזרחים ערבים-בדואים בנגב. נראה שבכל הנוגע ליחס אליהם הלכה מדינת ישראל ועשתה בדיוק, אבל בדיוק, את ההפך מדברי הלל הזקן: כל מה ששנוא עליה, עשתה להם. שנים עברו מהנכבה, ממשלות התחלפו, אך היישובים הערביים-הבדואיים בנגב הושארו מאחור. עשרות מהם נחשבים על ידי המדינה בלתי מוכרים, והם אינם מחוברים למים ולחשמל ואין להם כבישים ומרפאות ובתי ספר. תחת ממשלות נתניהו הם סובלים עוד יותר מפינויים אלימים שוב ושוב ומגזל רכושם המועט בידי השלטונות. אפילו בתקופת הקורונה הקשה גורמים מטעם המדינה באו והרסו גידולים חקלאיים. בולט בשטח הכפר אל-עראקיב, שנהרס על ידי המדינה קרוב ל-200 פעמים ומציין ממש היום עשור להריסות האלימות. אנשי הכפר האמיצים לא מתכוונים לוותר. לא הם באו להתיישב על אדמות מדינה אלא המדינה באה, התיישבה על אדמותיהם וגירשה אותם. יש להם בית קברות עתיק המוכיח את טענתם והם לא מתכוונים לוותר, ובצדק. היה לי הכבוד גם לקחת חלק באירוע במלאת עשור לגירוש. כל דבר שהוא פחות מהכרה בכל הכפרים הלא-מוכרים והפסקת ההתעמרות וההתעללות יהיה רק עוד נדבך בגזענות המתמשכת נגד המיעוט הילידי הערבי-הפלסטיני בישראל. ההתעללות בערביי הנגב איננה הביטוי היחיד לגזענות ממשלות ישראל לדורותיהן, ובעיקר של זו הנוכחית, אבל היא חלק מאוד משמעותי ממנה. ממשלה שאיננה מכירה בכל הכפרים בנגב, אתה צריך לסיים. אני מסיים. ופועלת בהתאם היא ממשלה גזענית שלא ראויה לשום סוג של אמון.

תודה רבה, חבר הכנסת כסיף. חבר הכנסת אוריאל בוסו. גברתי היושבת-ראש, נכבדיי השרים, חבריי חברי הכנסת, ביום רביעי הקרוב נשב כל עם ישראל יחד על הארץ ונתאבל על חורבן בית המקדש השני. כידוע, בית המקדש השני נחרב רק על דבר אחד, על שנאת חינם. בית המקדש הראשון נחרב על כל העבירות האמורות, אבל אחרי 70 שנה הוא נבנה מחדש, אבל בית המקדש השני נחרב רק על שנאת חינם, וכבר 1,950 שנה הוא לא נבנה. אין מה לעשות, אבל בימים הללו נכפה עלינו גם לקיים את מליאת הכנסת, שלא כמו בכל שנה בתשעת הימים, את הדיונים הללו, אבל עלינו כנבחרי הציבור להוריד את השנאות, להוריד את המחלוקות ולהראות לעם. הרי אומרת הגמרא ואומרים החכמים: דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. מה אנחנו עושים בשביל לתקן, את הפך השנאה, אם לא באהבת חינם? בימים הללו אנחנו רואים את ההפגנות חסרות התקדים. חלקן אולי מוצדקות, אבל אנחנו יודעים כמה אנשים רוכבים על ההפגנות הללו בדברים שאינם קשורים, ובשם חופש הביטוי. ואז אני שואל: הרי אנחנו יודעים שאם כרגע הייתה איזו החלטה שכולם חלילה נכנסים למקלטים, ואי-אפשר, ויש מצב חירום, גם אם יבקשו להפגין 5,000 איש או 1,000 או 2,000, יגידו להם: מסוכן,

לא מפגינים. אבל בימים הללו, בשם חופש הביטוי, הפגנות, אין להן הגבלה. אם הנגיף הזה מסוכן, למה אין הגבלה? אבל בבית הכנסת כן יש הגבלה. אנחנו יודעים מה זה ערך חיים, ונשמרתם לנפשותיכם, ומקבלים עלינו את הדין. יש אנשים שמעולם לא הפסידו מניין אבל בימים האלה מבינים שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה ומקבלים. אז בתשעה באב, כשאנשים ירצו לשבת בבית הכנסת, איך הם יבכו על החורבן כשהם יראו שיש אלפים שאין להם שום הגבלה בריאותית ותברואתית. וכשאנחנו רואים,

בעיתון ידיעות אחרונות, תמונה עם כותרת שיש לחץ במחלקות הקורונה, אבל שם מתנוססת לה תמונה של אישה חרדית, כאילו הן היחידות שנמצאות במחלוקות הקורונה, מה אנחנו נגיד? ולפני יומיים דיברתי גם על התוכנית שמלבה אש, התוכנית היהודים באים, תוכנית טלוויזיה ב"כאן", אבל נחרדתי לראות, והעברתי מכתב לשר החינוך, שבאתר משרד החינוך, כשרוצים ללמד מורים מיהן דמויות התנ"ך, יש שם לינקים ששולחים אותם ללמוד את התוכנית היהודים באים. אז לכן עלינו, חברי הכנסת, לומר: די לשנאה, די לפלגנות. בוודאי בימים אלה צריך לדחות את כל הצעות האי-אמון, בשביל להגיע יותר משולבים למען עם ישראל.

תודה רבה לך. חבר הכנסת אליהו חסיד.

היושבת-ראש,

אנחנו,

בהצעת האי-אמון, אנחנו נגד הצעת האי-אמון. הממשלה עושה דברים טובים ודברים פחות טובים, ובשביל זה אנחנו פה, לתקן. אנחנו לא נדבר על זה. אני גם לא אתייחס למה ששמענו פה מהשר, שהמכת"זיות של המשטרה עובדות בעיקר בציבור החרדי. טוב שהשר לביטחון פנים ישב פה, אבל לא נתייחס לזה כעת. הוא אמר את זה בנימה של הסכמה, וכמובן שאני בטוח שרוב בני הבית פה לא מסכימים. אבל ניגש לדבר על משהו אחר: אנחנו בחודש אב, ערב תשעה באב, יום שכל עם ישראל יושב ובוכה ומתפלל לבניין בית המקדש. בדורנו בית המקדש חרֵב. נשארו לנו בתי מקדש מעט. בתי מקדש מעט בדורנו זה בתי הכנסת. בתי הכנסת הם מקום התפילה, זה השריד שנשאר בדורנו לעם היהודי לעמוד ולהתפלל ולהתחנן. מה חשוב בזמן כמו היום, זמן של נגיף, זמן שהוא עת צרה, זמן שיהודים מתים מהנגיף, שעצמאים, שכירים, כולם נשארו ללא פרנסה, זמן של צרה, מה חשוב יותר מלעמוד ולהתפלל ולבקש רחמים על כלל ישראל? רבותיי, לא יכול להיות מצב שישבו שעות על שעות לדיונים על מועדונים, על מסעדות, על בתי מלון, על חדרי כושר, על כל הדברים החשובים, כל דבר חשוב כשלעצמו, ואת בתי כנסת ישאירו עם עשרה מתפללים בלבד. לא יכול להיות שיזרו חול בעיני הציבור, יציגו מצג שווא לציבור, יציגו את כל מוסדות הדת יחד,

מקווה מציגים בוועדות כ-4.8% תחלואה. מה הקשר בין ישיבות לבתי כנסת? בישיבות התלמידים חיים מהבוקר עד הלילה ולבתי כנסת נכנסים לתפילה ויוצאים עם מסכה. זה להציג לציבור שקר גס. זה כמו שנבוא ונציג בשורה אחת חדרי כושר, מסעדות ומלונות. זה שקר גס לציבור. זה מזכיר את האגדה שמספרים על רב-החובל שספינתו נקלעה לסערה בלב ים והוא החליט לזרוק את הכבודה ללב הים. פנה אל היהודי הבודד שישב בקצה הספינה ואמר לו: בבקשה, תזרוק את התפילין ואת הטלית שלך. רבותיי, לא יכול להיות שבמדינת ישראל, מדינת היהודים, הדבר הראשון שאנחנו זורקים זה את בתי הכנסת, מקום התפילה, מקום הישועה של כלל ישראל, המקום שמאחד את כל היהודים, ימין ושמאל, קואליציה ואופוזיציה. כשאנחנו קוראים על קדושת בתי הכנסת לא קוראים ליהודים חרדים בלבד, זה חרדים וחילונים. כל אחד שיש לו נשמה יהודית יודע מה חשיבות בתי הכנסת, וצריך לקרוא מכאן לממשלה בשם כל באי הבית הזה. בית הכנסת כמובן צריך להיות בשמירה. אנחנו בעד שמירה. אנחנו מצווים על "ונשמרתם מאד לנפשתיכם"; אנחנו מצווים, התורה קבעה: "וחי בהם", ולא שימות בהם. כל דבר שמביא פיקוח נפש אנחנו בעד, ואנחנו נצביע על שמירה, אבל לבוא ולהגיד שבמסעדה אפשר לשבת כך ובבתי מלון בחדרי האוכל אפשר לשבת 35% תפוסה או 30% תפוסה ובבתי כנסת בסך הכול עשרה איש, אין בזה שום צדק, אתה צריך לסיים. בפרט שבבתי כנסת יושבים עם מסכות. אני קורא מפה לראש הממשלה ולחברי הממשלה לשנות את ההחלטה ולתת לבתי כנסת, לפי הגודל,

עם תו סגול מיוחד לבתי הכנסת.

תודה רבה לך. חבר הכנסת אביגדור ליברמן. גברתי היושבת-ראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, זה לא משנה במה אנחנו כרגע עוסקים, דבר ראשון צריך להגיד תודה לחיילי צה"ל, לכוחות צה"ל שנמצאים שם בצפון, נכון. ועושים את עבודתם נאמנה. אני חושב שבנקודה הזאת כל הבית הזה מאוחד, מאוחד. ואנחנו מאוד מקווים שכל האירוע מאחורינו, למרות שעדיין מוקדם להגיד, אבל כולנו באמת נקווה שככה יסתיים הסיפור הזה של היום. אבל גם לנוכח הדברים שקרו היום אני חוזר ואומר, ואני פונה גם לתושבי הצפון: אל תוותרו. עם כל הכסף שכרגע טס לכל הכיוונים, מה עם תוכנית מיגון הצפון? יש דוחות מבקר המדינה, יש דוחות של ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, יש החלטת קבינט. החלטת הקבינט קבעה שהממשלה חייבת לבצע את תוכנית מיגון הצפון שאושרה. היא קיימת, מפורטת, מיטב המומחים גיבשו אותה, תוכנית למיגון הצפון שאמורה להגן קודם כול על האזרחים, ולצערנו יש לא מעט אזרחים בצפון שאין להם שום מיגון. כל אותם בתים, כל אותם שיכונים של שנות השישים והשבעים של עמידר ועמיגור, אין שם חדר ביטחון ואין פשוט דברים אלמנטריים. אם חס וחלילה קורה אירוע רחב, רק מההדף כל הבתים האלה הולכים להתפרק. למה צריך לחכות לאסון? למה צריך לחכות לעוד דוח מבקר מדינה או לוועדת חקירה? למה אי-אפשר להתחיל מראש? ואני חוזר ואומר: אנחנו מדברים על חיילי צה"ל עכשיו, על קציני צה"ל. מה עם חיילי מילואים פעילים? מה עם קציני צה"ל פעילים? הרי מדובר בקומץ אנשים. אני לא יודע אם מפאת הצנזורה מותר פה להזכיר את מספר הקצינים וחיילי המילואים הפעילים.

ואני מכיר את חלקם היטב, עושים 60 ימים, 60 ימי מילואים בשנה. למה לא מגיע להם כרגע, בכל הדיונים ובכל פיצויים ובכל התמריצים שנותנים לכל אזרח, למה לא מגיעה להם הערכה מצד הממשלה? שנסמן פעם אחת מה סדר העדיפויות שלנו. למה לאותו קצין מילואים שעושה 60 ימי מילואים לא מגיע אותו מענק שמקבלת משפחה עם שלושה ילדים, אותו מענק מקסימלי, בלי קשר למצבו המשפחתי? הדבר הרי מתבקש. למה אי-אפשר לדבר על זה? למה צריך להילחם על זה? ישראל ביתנו נלחמת, ונילחם על זה גם בוועדת הכספים. אני רוצה לראות את אותם אנשי קואליציה שיצביעו נגד התיקון הזה, לתת מענק מקסימלי לחיילים ולקציני מילואים בלי קשר למצבם המשפחתי. זאת כרגע הקריאה המינימלית שאנחנו יכולים להפנות לממשלה, ואני מבין שהזמן נגמר, אז תודה לך, גברתי. תודה רבה לך.

חברת הכנסת איילת שקד. תודה, גברתי

15 שנה עברו מאז שראש הממשלה בנימין נתניהו, שישב, אם אני לא טועה, בכיסא הזה פה, עמד כאן בבית הזה והצביע בעד תוכנית העקירה והגירוש של אריק שרון. 15 שנה עברו מאז ששרת התחבורה,

תכף אני אגיע לזה. תזכירי אילו מפלגות הצביעו נגד. 15 שנה עברו מאז ששרת התחבורה דבררה בלהט אבל ברגישות ונחישות את הגירוש מגוש קטיף. 15 שנה מאז שממשלת הליכוד ביצעה את הגירוש הכואב והמיותר כל כך מגוש קטיף. 15 שנה אחר כך אפשר לעשות תיקון ולהחיל ריבונות, בלי אבל ובלי חבל. זה התיקון ההיסטורי שלכם, זה התיקון ההיסטורי שראש הממשלה יכול לעשות וזאת המחויבות שלכם לעם ישראל ולארץ ישראל. איך הצביע ראש הממשלה? בעד, אמרתי. השר לביטחון הפנים, מה אתה עשית בזמן ההתנתקות? הייתי בשב"כ. היית בשב"כ. טוב, לא יכולת להיות מעורב. אני רוצה להזכיר כמה דברים שאולי שכחנו, אבל באמת, חבר הכנסת ליברמן בוודאי זוכר, כמה פנינים, ציטוטים. יושב-ראש הליכוד: "אנו עייפים כבר מלהילחם. ההתנתקות תביא יותר הגנה, יותר ביטחון, הרבה יותר שגשוג והרבה יותר שמחה לכל האנשים, במזרח התיכון. יחד ננוע קדימה בכיוון של בניית יחסים שונים, הבנה טובה יותר ואמון גדול יותר". סליחה, זה אהוד אולמרט, יוני 2005. עכשיו אריאל שרון: "אשקלון לא תהפוך לקו החזית, אני רוצה שתדעו את זה, לא אשקלון ולא מקומות אחרים". זה אריאל שרון ב-2003. ויש לי פה ציטוט של שר הכלכלה: "הרי אני גר בשדרות ואני לא חושב שמבחינת הקסאמים שמגיעים מבית חאנון, לפינוי היישובים תהיה השפעה על אותו מתרס או מתחם או אותה גבעה שאני רואה כל בוקר מהבית". זה עמיר פרץ. ולסיום, ציפי לבני, גם היא אז הייתה שרה בליכוד: "קיבלנו מארצות הברית אמירות" אמירות מארצות הברית, "הם מחזקים את העמדה הישראלית ומעבירים מסר לצד השני שהטרור אינו משתלם". וואו, איזה פחד.

אז אני באמת אומרת כאן לראש הממשלה: זה הזמן, מה שנקרא, לכפר על אותו עוון ולהחיל ריבונות.

תודה רבה. חברת הכנסת תמר זנדברג. אחריה, חבר הכנסת אלעזר שטרן. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. לפני כמה דקות עלה לכאן השר אמסלם לענות בשם הממשלה והשתלח בציבור המפגינים שעושים לא רק את זכותם אלא את חובתם האזרחית במילים שאם איזשהו איש שמאל נידח, לא שר בממשלה, היה מתבטא באותן מילים על מצביעי ליכוד או על תומכי ביבי, המדינה הייתה בוערת וכותרות ומהדורות היו נפתחות: איך זלזלו, המרצדס והאוטובוסים והמימון. איזה שטויות. מזל שלשר יש חסינות, כי כל דבר מהדברים שהוא אמר היה דיבתי. אבל הם לא היו רק דיבתיים והוא לא אמר אותם סתם מהשפה אל החוץ, הוא אמר אותם במסגרת מסע מאורגן לדיכוי והשתקת המחאה נגד ראש הממשלה נתניהו, הנאשם בשוחד, ואין בתולדות ההיסטוריה של הדמוקרטיות מחאה יותר מוצדקת מאשר במצב כזה, כשממשלה שהיא גם כושלת, גם מנותקת וגם מושחתת, מנהלת משבר כשלאזרחים אין בה אמון. ואז השר לביטחון פנים, אתה, אדוני, השר אוחנה, באיזו זכות ובאיזו סמכות אתה חושב שיש ביכולתך לבוא ולדכא את המחאה הזאת, לצוות על המשטרה דבר שאינו בסמכותך? ואתה יודע את זה. מה אנחנו רוצים, שתהיה פה משטרה פוליטית? משטרה בשירות המושחת? ואתה זה שמאפשר את זה? תתבייש לך. ותתבייש לך לא רק על זה, תתבייש לך על האלימות.

לא על האלימות המשטרתית אני רוצה לדבר עכשיו. אני רוצה לדבר על האלימות של המליציות הפרטיות מטעם עצמן שמסתובבות ברחובות ואורבות למפגינים כדי להרביץ להם מכות, במשמרת שלכם. מישהו מכם פצה פה על זה? אלימות מבחינתך זה חסימת כבישים? חסימת כבישים כשהמשטרה דואגת לסדר לזה קוראים "דמוקרטיה". דקירות ברחובות, שלא הוצאת מילה לגנות, ריסוס של גז פלפל,

שמפגינים צריכים ללכת בקבוצות ולהוריד חולצות כדי שלא ירביצו להם, ברחובות עיר הבירה,

זה מה שייגמר בדם. וכשסוף-סוף אתם פותחים את הפה ואומרים שזה ייגמר בדם, וכשאותך שאלו בריאיון: בדם של מי? פתאום גלגלת לשמיים ואמרת: אני לא יודע. והשרה מירי רגב, במקום לעצור את האלימות, היא קראה לעצור את ההפגנות. כן, ההפגנות האלה נגדכם כי צריך להפגין נגדכם ומותר להפגין נגדכם, ושום דבר שתעשו לא ישנה את העובדה הפשוטה הזאת, אבל אתם רועדים ומפחדים, ולכן אתם הולכים סחור-סחור ובכל מיני מעגלים מנסים לדכא את המחאה במקום לתקן את הממשלה. אבל הדם שחס וחלילה יישפך יהיה של איזשהו מפגין או עיתונאי או שופט, של כל מי כל מסעות ההסתה שאתם מנהלים, מלהטטים בין אחד לשני, מתפוצצים לכם בפרצוף. כדאי מאוד שתעצרו את הדבר הזה תכף ומייד, כי אחר כך לא תוכלו לרחוץ בניקיון כפיכם.

תודה רבה. חבר הכנסת אלעזר שטרן. גברתי היושבת בראש,

תראו, ההסתה נמשכת. אני מכיר חלק גדול מהמפגינים שם, בבלפור וברחובות הסמוכים. יושב פה השר רפי פרץ, גם הוא מכיר חלק גדול מהם, מקורס טיס ומהשירות בחיל האוויר,

מיטב הלוחמים שיש לנו. מי אלה האנשים מהבניין הזה שמטילים ספק, קוראים להם אנרכיסטים, שמאלנים כמילת גנאי, נגד המדינה שלהם? אתם יודעים מה זה לצאת? לא שמשלמים לך כמו השרים שעולים פה אחד אחרי השני או חברי הכנסת שמוקיעים אותם. עוזבים משפחות, ימים, חודשים, לילות, בשביל להביע דעה, בשביל לנסות לעשות שינוי בדרך הכי דמוקרטית שיכולה להיות, ופה מעיזים חברים, בדיוק מהאזור הזה, לבוא ולהטיל בהם ספק, שהם אלה שרוצים לפרק את המדינה ואת החברה, בשעה שהם לא צריכים תעודות ממני, מאף אחד מפה הם לא צריכים תעודות. שיסתכלו בקורות החיים של כל אחד מהם וישפילו מבט, בגלל שאלה שתוקפים אותם פה, גם כאלה שעשו למדינה, לא עשו רבע מהם. ולכן אני חושב שראש הממשלה, הגיע הזמן. תראו, אם איש שמאל היה מרסס גז חרדל על מישהו מהימין, מה היה עושה ראש הממשלה?

אם איש שמאל היה דוקר מפגין באחד הצמתים בנגב,

מה היה עושה שר המשפטים, פונה ליועץ המשפטי לממשלה? אני אומר דבר כזה, אני אמרתי את זה לראש הממשלה כמה פעמים: כשאתה מוליך עדר לתהום, כשאתה תחליט לעצור, העדר לא יעצור שם. תמיד יהיו כאלה שימשיכו, והאחריות היא על הרועה שלא עצר את זה. לפני שאני אומר מילה אחרונה,

את נראית כאילו את מלחיצה אותי קצת. לא, בכלל לא.

אז עלא כיפאק.

שני דברים, אפרופו, דיבר פה השר ליברמן על המילואימניקים. אני אתן לכם דוגמה. יש לי בבית מילואימניק כזה. השר פרץ מכיר אותו. ביום שישי הקפיצו אותו הלוך, חזור. עובד, לומד, לא משנה מה. שאלתי: תגיד, מה משלמים לך? אין ביום שישי תחבורה ציבורית נוחה, אין במוצאי שבת. נותנים להם, למילואימניקים האלה, תקציב לתחבורה ציבורית שאיננה. ברור שהם צריכים לבוא ברכב פרטי. אני לא מצליח להבין את זה. אני חושב שצריכים להתייחס לאנשי המילואים כמו שמתייחסים לאנשי הקבע, לא מבחינת המשכורת החודשית שלהם, מבחינת הכבוד, מבחינת היחס, מבחינת תנאי השירות. אנחנו מחויבים להם פי אלף. זה מיעוט בחברה הישראלית שמשרת במילואים כך, ואני חושב שזאת החובה של הבית הזה להעלות את הקולות האלה, לדאוג להם באופן מתמשך.

תודה רבה לך. השר רפי פרץ, אחרון הדוברים, ואחריו ישיב השר המקשר. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, ראשית, חיזוק לכוחות הביטחון בגבול הצפון ובכלל לכוחות הביטחון. אני רוצה לצטט מהצעת האי-אמון של יש עתיד: ממשלה המשתקת את הכנסת, פוגעת בדמוקרטיה ורומסת את זכויות אזרחיה. כמה אירוני. אני רוצה להזכיר לאנשי יש עתיד, ובעיקר לעומד בראשם, איך נראית ממשלה כזאת. אני לא צריך ללכת הרבה אחורה, סך הכול 15 שנים, ט' באב בשנת 2005, כאשר ממשלת ישראל גירשה אותי, את משפחתי, את תלמידיי וקרוב ל-10,000 תושבי גוש קטיף מביתם, ממשלה שקיבלה החלטה נגד הבחירה הדמוקרטית של העם.

לאחר שנבחר, עשה פליק-פלאק לאחור נגד מפלגתו ונגד בוחריו, למרות שאמר אחרת. אתם מדברים איתי על שיתוק הכנסת? על פגיעה בדמוקרטיה? אני אגיד לכם איך נראית פגיעה כזאת. בית המשפט העליון, שאתם כל כך מגינים עליו, הכשיר את הגירוש תוך רמיסת זכויות האזרח שלנו, בלי שהמדינה נתנה לנו פתרונות חלופיים. יותר מכך, לא נערך כל דיון מקדים עם מערכת הביטחון לגבי תוכנית ההתנתקות. פורום החווה הוא שהכריע. ככה נראתה הדמוקרטיה לפני 15 שנה, רמיסת זכויות האזרח. מול הדורסנות שהייתה מולנו אנחנו היינו מופת לממלכתיות. בית המשפט שלח נערות בנות 14 למעצר עד תום ההליכים. כשגירשו אותנו מגוש קטיף את המנורה שמנו על כתפנו, כפי שעשו היהודים כשגורשו מירושלים על ידי הרומאים, ואיך אתם מתייחסים למנורה ראינו השבוע. את זה, לצערי, כל עם ישראל ראה בשבוע שעבר. כשאנחנו בכינו,

אני בכלל לא יכול לדבר על הביזיון הזה. זה ביזיון שאין כדוגמתו. כשאנחנו בכינו, אתם שמחתם על הגירוש מגוש קטיף, כשחברים שלי כועסים כי אין להם מה לאכול זה ביזיון. זה שאין להם איך לשלם שכר דירה זה ביזיון, בושה.

חבר הכנסת הרצנו, אתה מפריע. התנהגנו בממלכתיות אחרי שחטפנו אגרוף בבטן. כיום אני הנציג היחידי בבית המחוקקים שגורש מביתו לפני 15 שנה.

אחים שלי עוד זועקים מתוך דלות והזנחה של המדינה. כשאני ומשפחתי ותלמידיי היינו ללא קורת גג, יאיר, הינה, אסור. אסור להראות במליאה תמונות. יאיר לפיד קרא לזה "ניצחון הישראליות". עד היום לא שמעתי סליחה ממנו, אולי כי מבחינתו גירוש יהודים מארצם זה ניצחון. הגירוש מעזה היה טעות מרה. מדינת ישראל הפנתה עורף למתיישביה. מבצע צוק איתן, שגם אותו אנו מציינים בימים אלו, הוא הוכחה ניצחת לכך, 68 חיילים שנפלו, ובתוכם שניים שלא שבו משם, סמל ראשון אורון שאול והדר גולדין, במבצע שלא היה צריך להיות אם היינו נשארים בגוש קטיף. וזו הבמה לומר: צוק איתן לא יסתיים עד שהבנים החללים ישובו הביתה. זו אחריות שלנו. ההצעה שלכם היום היא מביכה. יש אלפי אנשים שנפגעו מבחינה כלכלית במשבר הקורונה. אנחנו כממשלה עושים ככל יכולתנו על מנת לעזור להם. רק אתמול אישרנו תוכנית מענקים שיזם ראש הממשלה, וכל אזרח יקבל מענק ישר לחשבון הבנק. יש כאלה שמדברים ויש כאלה שעושים.

זה לגיטימי. יש פה אבל גדול, לא, אבל זה כבר אחרי דקה.

אני מסיים מייד. יש קבוצה קיצונית בשמאל שלא קיבלה. אני נגד האנרכיזם הזה. אני נגד ליבוי ושיסוי. דווקא בשבוע של תשעה באב אנחנו חייבים להתעלות על עצמנו ולהרבות באהבת חינם ולהפסיק עם שנאת החינם. למדנו מהגירוש שיש גבולות גזרה שכאשר מתקרבים אליהם, הולכים אחורה. בערבות הדדית ובממלכתיות ננצח את הקורונה.

תודה רבה לשר פרץ. ישיב על הדברים השר המקשר דוד אמסלם.

השר המקשר אנחנו נעבור להצבעה. רגע, סליחה, לא קודם

הוא עונה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, קודם כול, לפני שאני אמשיך ואספר לכם, פשוט אני בטראומה ממה שקורה במדינת ישראל בתקופה האחרונה. כל האנרכיה והבריונות והעבירה על החוק על בסיס יומי, על גז החרדל? דרך אגב, אתמול ראיתי בטלוויזיה איזה אייטם שאנשים שגרים באזור בלפור לא רוצים, ראיתי איזו מתווכת דירות שאומרת שלא רוצים לבוא לכאן יותר לשכור דירות, בגלל שהשמאל,

כל לילה בא, בונים מעון לראש הממשלה כאן, שנייה. עם הסירים, עושים רעש עצום, זורקים לכלוך. את צרכיהם אני לא רוצה לספר לכם איפה הם עושים. אתה משקר במצח נחושה. תגיד לי, למה אתה משקר?

אתה מדבר על אלימות? את מי דקרו? את מי דקרו אתמול? את מי?

אתה מריח את האלימות באוויר. אתה רואה את התנועות. אני לא רוצה לספר לכם איזה משטרים זה מזכיר לי. אבל ראש הממשלה לא יכול לישון במטוס? אני רואה את הלפידים ופשוט כל פעם מחדש אני משתומם עד לאן נגיע. איך אמרתי, היועץ המשפטי מר מנדלבליט, שופטי העליון, לא רואים כלום, שום דבר. הם לא מדליקים טלוויזיה,

הם קוראים רק תהילים כל היום. לא רואים כלום.

בוודאי. לא רואים שום דבר. הם לא יודעים מה קורה בחוץ. הם עסוקים רק בתיקי ראש הממשלה, זה מה שמעניין אותם. הם קמים בבוקר עם זה, הולכים לישון עם זה, כאילו אין מדינה,

הם נמצאים באיזו בועה. הרי מנדלבליט כרגע דואג לעצמו בעניין הזה.

ומהרגע שהוא נכנס למנהרה הוא צריך לצאת מהצד השני. משפט שלך. זה משפט שלך. הרי חסר לו מבחינתו שבית המשפט בכלל רק יזכה את ראש הממשלה. הרי זה הגורל שלו, האישי, לכן הוא הוא מקדיש את כל זמנו, את כל סמכויותיו, רק לנושא הזה, וככל שהוא יכול להציק לראש הממשלה בעניין הזה, מהמימון ועד אשתו ועד זה, הוא עושה את זה, בגלל שהכול כשר, עד זה שהוא מבקש מדן אלדד לזוז מתפקידו ולוקח לעצמו את הסמכות שלו ומחליט.

הרי כל הסיפור היה כדי לחקור בכלל את הסיפור של מנדלבליט עצמו. יש פה פשוט ארגון שאחד מחפה על השני, מין סוג של איזשהו מעגל שלא נפרץ: הוא מחפה על שופטי העליון, הם מחפים עליו, וזה הלופ. לא נגמר. ולכן, לא מעניין אותם. תראו את ניגוד העניינים, רק תקראו כל יום שישי במעריב. דרך אגב, לא שמעתי אף אחד מכם עולה כאן ומדבר.

על ניגוד העניינים של השופטים. אחד מכם.

רם בן ברק, שאתה בעד ניגוד עניינים של שופטים. גם אתה, אלעזר שטרן, אין לך בעיה עם זה, הכול טוב. אני רוצה הודעה אישית אחר כך. מותר. זה שופטים, מה קרה לכם? אני רוצה הודעה אישית. זה בכלל האדמו"רים של השמאל. זה השופרא דשופרא, זה הקצפת. אז תגיד. לשר המשפטים אין מילה לומר על זה, חוץ מ"אתם מדברים על שופטים? על היועץ המשפטי לממשלה? חס ושלום, אסור". אתה כל היום מדבר רק על שר המשפטים. אני אומר, אדוני שר המשפטים הוא ראה אותך. אני מציע לך לקרוא את עיתון ידיעות, אה, מעריב.

אולי תראה מה קורה אצלך במערכת.

אולי גם תנסה לבדוק משהו קטן?

אתה קצת קצת התנתקת מהמציאות. קטן. קטן קטן.

או שהכול שקרים, דרך אגב. אני מניח שאתה תאמר שמר,

אני מבין שהעיתונאי ליבסקינד הוא שקרן, הוא כותב כל היום רק שקרים.

שום דבר. דרך אגב, יש לך תגובה פבלובית: אני רק אומר "מנדלבליט", אתה ישר נחסם. אתה רק שומע "שופט" מה פתאום.

אם אני הייתי שר המשפטים וקורא את הכתבות לא הייתי נרדם בלילות. אחרי שתהיה שר המשפטים תעשה אחרת.

שנייה, דקה, אני עונה לך אמיתי, לא נרדם בלילה.

אני לא נרדם בלילה, השר אמסלם. אני אומר, בגלל שזה לא מעניין אתכם באמת. אני לא נרדם בלילה על ההתקפות האלה על שלטון החוק. לא קשור.

אני לא נרדם בלילה על ההשמצות האלה. בוא תשמע, בוא תשמע. אני לא נרדם בלילה כשאתה מדבר פה על,

חס ושלום, אבל אני רק מספר לך, אני מציע לך, אני מניח שאתה לא יודע מה תפקידך. מה אתה צריך כל הזמן להציע לי. אני אגיד לך. אני בן 53, תאמין לי, אני לא צריך את העצות האלה.

אני צריך שתיתן לי לעבוד כשר המשפטים וזהו. שנייה, אני רוצה להציע לך משהו, אתה יודע. אבל למה להציע לי? אסור לי להציע? אתה יכול לא לקבל את העצה. תקשיב רגע, תקשיב. אבל גם זה אסור לי? תקשיב, מספיק עם ההשמצות. אני שואל אם, אתה כל היום משמיץ, אתה לא מציע. אני שואל אם גם זה אסור לי. זה לא הצעות, זה השמצות. אני שואל אותך אם גם זה אסור לי.

בוא אני אספר לך, זה היה אחד הנושאים המרכזיים שמעניינים את אזרחי מדינת ישראל. מה שמעניין את מדינת ישראל זה ביטחון, גם אתם בשמאל,

זה כלכלה,

גם אתה בשמאל יודע את האמת. אני לא שמאל, אני איש ערכי, אני איש ששומר חוק.

מערכת כמו שלך, שיש בה הרבה ריקבון,

תבוא, תבדוק אותה.

אם תגיד מאה פעמים ריקבון זה לא יעזור.

אתה מתייחס לזה, תמצא את הריקבון במקומות אחרים.

לא, אני לא מתעסק בזה. אתה וגנץ, הרי הלכתם לעשות שם סיור,

גנץ באמצע, אתה מימין, מנדלבליט משמאל, השלישייה.

אתם כאילו, אתה יודע, טוב שלא הלכתם לשם אחרי זה, אדוני היושב-ראש, לעשות גם איזו הצבעה למפלגה. תקשיב, אז עכשיו אני אומר לך, עכשיו אתה בא ואומר לי שאסור לבני גנץ ללכת למשרד המשפטים. אני מעיר איזושהי הערה שכתובה. אני לא כתבתי את זה. דודי, קראת את בן כספית? זה דף אחד

אני לא מדבר על שנאות, אני לא מדבר על רכילות.

אני אומר, תקשיב, יש כתבות שמציינות עובדות.

או שהעובדות לא נכונות ובוא נפריך אותן, או שהן נכונות ובוא נשנה את העסק, בוא נטפל בו. אבל לא יכול להיות שאתם, אמרתי, יש לכם תגובה פבלובית: כשרק מזכירים את העניין,

דרך אגב, בוא אני אגיד לך משהו, אבי: כל מערכת שלא מבוקרת, לא משנה מה היא,

בסוף היא תגיע,

אם אתה לא מטפל בה אתה מגיע לטיפול שורש. אתה לא מטפל בטיפול שורש, אתה מגיע לעקירה.

לכן אני מציע לכם, לא איפה שהדברים נקיים. אני מציע לך כשר המשפטים,

להיות פתוח. אני מציע לך, יש לך מערכת חשובה מאוד לאזרחי מדינת ישראל. בלעדי המערכת שלך אי-אפשר לקיים חברה,

אבל חשוב מאוד לבדוק אותה ולתקן אותה, בגלל שאם אתה תמשיך בדרך שלך אז מה שיקרה, אזרחי מדינת ישראל, בסופו של דבר גם היום לרובם אין אמון במערכת הזאת בגללך, בגלל אנשים שפעלו כמוך. פעמים אומרים בן אדם כמוך,

מדברים על הנושאים, מתקנים את מה שצריך, אז אני מניח שבסוף האזרחים הולכים קדימה. הרי גם הם רוצים מערכת משפט, הם רוצים מערכת משפט טובה,

ישרה, הם רוצים פרקליטות ישרה. הרי אין על זה מחלוקת בכלל. אבי, הגשת הצעת אי-אמון? הגשת פה הצעת אי-אמון? לכן אני אומר כן, חבר הכנסת פורר, הרי אתה מסכים איתי, אתה מכיר את העסק הזה, בוודאי בוודאי החברים איתך במפלגה. אתם מכירים את העניין. רוב אזרחי מדינת ישראל המוחלט, כולל בשמאל, מבינים את מה שקורה, הם קוראים את אותם דברים, אבל זה מתאים להם עכשיו, זה מתאים להם בגלל שאנחנו עכשיו מרוכזים בנתניהו, זה האירוע. אף אחד לא יסיט אותנו מזה, מבחינתם. עזבו הכול. איך אמרתי לכם שבוע שעבר? גם אם אני אראה לכם סרטון איך הם שודדים את בנק לאומי

אתם תשימו את זה בצד ולא תתייחסו, בגלל שזה לא מעניין. כל עוד זה לא נתניהו, שום דבר לא מעניין. אבל מנדלבליט, אדוני היושב-ראש, מוצא זמן להתעסק, האם המימון של אשתו של ראש הממשלה מבן הדוד שלו חוקי, אחרי שהוועדה קבעה שכן. אתה יודע, אני ראיתי את זה ונפלתי מהכיסא. זה הדבר היחיד שמטריד אותו. דרך אגב, בשביל מה יש ועדה? הרי הוועדה הזאת על פי חוק קבעה שאפשרי. מה הרדיפה הזאת? מה האובססיה? מה כאב לך בבטן? מה התפוצצת? אני אגיד לך מה הוא התפוצץ.

בסדר, הכול בסדר. ראיתי הכול, עליזה, ולא צריך לסמן לי יותר. מה הוא התפוצץ אני אגיד לך, בגלל שהוא עסוק בעצם בניגוד העניינים של עצמו, הוא נמצא באירוע, ואם הוא לא גורם לראש הממשלה להיות מורשע או להתפטר אז הוא משלם את המחיר, לכן הוא מנסה להציג בכל דרך,

עם זה הוא קם.

לא ידעתי שמבן דודה שלי אסור לי קבל איזושהי מתנה או עזרה. איך אמרתי? לא מזמן בן דודה שלי בא לעזור לי לצבוע את הבית. אני מקווה שמנדלבליט גם על זה לא יעמיד אותנו לדין. עולם צבוע, אנשים צבועים שם. בושה, חוצפה, איך יורדים ברמה, איך פוגעים בכבודו של ראש ממשלה במדינת ישראל, לא משנה מי הוא.

זה אופייני רק למדינת ישראל, זה לא יקרה באף מדינה בעולם. אדוני ראש הממשלה, אני רוצה להגיד לחבריי בליכוד,

אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש,

אין לו כסף לצבוע את הבית.

עזוב את החוצפה ועזות המצח שלכם. אני לא רוצה להיכנס לזה. מסכן, ראש הממשלה עם מטבח כזה יוצא לא יפה,

אני רוצה לומר, מה אדם צריך לקבל מטבח כזה?

חבר הכנסת אלי כהן, אתמול אני שומע בגלי צה"ל את השר אלון שוסטר. אדוני היושב-ראש, אני שומע אתמול, והוא אומר שהוא בעצם בהחלט יכול לדמיין את עצמו כחלק מהמוחים. שאלתי את עצמי, אני מניח שהוא לא יודע שהוא שר בממשלה. כנראה שהוא התבלבל.

פעם במכבי תל אביב היה איזה שחקן שתקף את הסל של מכבי בטעות, כשהוא היה שחקן מכבי. מר שוסטר, אתה חלק מהממשלה, אתה שר בממשלה. מיקי, אני רואה את הכול. יש דברים חוץ מהזמן שיש להם גם ערך. בסדר, הבנתי. השר שוסטר, אתה חלק מממשלת ישראל, אתה התבלבלת. אם אתה רוצה להפגין נגד עצמך, אז אנחנו נמצאים פה באיזושהי בעיה אחרת. ולפני שאני יורד אני רוצה לענות לחבר הכנסת פורר, על מה שאתה, הבטחתי לך שאני אענה לך עניינית. אני אומר, משבר הקורונה, משבר עולמי.

אין תורת לחימה, זה אירוע שלא היה בעולם, לדעתי, בוודאי הרבה מאוד שנים, עשרות שנים אם לא מאות. דרך אגב, אני רוצה לומר לך שבאירוע מהסוג הזה אתה מקבל כל הזמן החלטות על בסיס יומי שהן גם הפוכות, בגלל שאתה לא יודע. אתה פועל על בסיס ניסוי וטעייה. אתה מסתכל על העולם,

הם מסתכלים עליך, אתה עליהם וכן הלאה, וככה מתקדם העולם בכל נושא: סוגרים, פותחים, פותחים חצי. ולכן אני אומר דבר מאוד פשוט, דרך אגב, אני אמרתי את זה גם למר לפיד, חבר הכנסת לפיד: אם יש לכם רעיונות טובים, תביאו אותם. מר פורר, אני מבין שהחוכמה רק אצלכם, אז אם יש לכם רעיונות טובים, בואו, תביאו אותם. תיפגשו עם ראש הממשלה, אני מבטיח לך,

אמרתי להעביר את הטיפול למערכת הביטחון. אמרנו את זה כבר לפני ארבעה חודשים. אנחנו, בעצם ראש הממשלה יפגוש אותך, אני מניח. אם יש לך רעיון טוב, תגיד לו: בוא ניתן ככה ובוא ניתן לשם. דרך אגב, כל החלטה, אתה נע כרגע לא בין טוב מאוד לזה, כל החלטה שאתה מקבל, חלקה, בשוליים,

אתה מקבל עשרות אלפי החלטות, חלקן לא הכי מטויבות, אבל זה טבעם של מצבים שהם מצבים, מה שנקרא, מצבים של חוסר ודאות, וככה אתה מגיב. בכל חוסר ודאות אתה ככה מתנהג.

אני מציע, השר אמסלם, רק דקה. חברות וחברי הכנסת, אני מבקש לשבת במקומות. מי שמקומו למעלה, אנא שיעלה ליציע כדי שיוכל להשתתף בהצבעות, בבקשה. לכן אני אומר בגדול, אם יש לכם רעיונות טובים, הקורונה זה לא אירוע של אופוזיציה קואליציה. חברי הכנסת ברביבאי, בן ברק, להב הרצנו, טופורובסקי, מי שמקומו למעלה, אנא, שיעלה למעלה. חבר הכנסת שטרן, חבר הכנסת שטרן, אני מציע שתעלה למעלה כדי שתוכל להשתתף בהצבעה,

תגיד מה יש קודם. קודם דברים לזכרה? אבל מייד אחר כך נעבור להצבעה.

אני מניח שאתה לא חושב לצאת החוצה באמצע הדברים. אחרי דברים לזכרה? מייד, כן. אתה יודע, אני רץ מהר. אני אמרתי, חבר הכנסת שטרן, שלא תהיינה אחר כך טענות.

שלא תהיינה טענות. בכל מקרה, חבר הכנסת פורר, אני אמרתי לך, אני מציע לך לבוא עם רעיונות טובים. אם אתה רוצה, תביא לי אותם, אני אעביר אותם הלאה. אנחנו נשמח.

הקורונה לא שייכת לליכוד ולא שייכת לקואליציה, לכן תרומתך לעולם תהיה חשובה, אם בסופו של דבר תביא לנו כמה רעיונות טובים, אפילו אחד דיינו,

בוועדת כספים הצלחתם לקדם הרבה יותר דברים מאשר עכשיו.

רם בן ברק, אני משוכנע שאתה עצמך לא מאמין בכל מה שאמרת, אז אני מבקש כמובן מהכנסת לדחות את כל הצעות האי-אמון.

תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת במקומות. השר ניסנקורן, בבקשה. השר אקוניס, אנא לשבת. נא לשבת במקומות. תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, לפני שנעבור להצבעות, אנחנו מבקשים לכבד כעת את זכרה של חברת הכנסת לשעבר גאולה כהן, זכרה לברכה, שהלכה לעולמה בגיל 93 בחודש דצמבר בשנה שעברה. נכבד את זכרה בקימה.

גאולה כהן היקרה והנערצת הלכה מאיתנו, והחלל שהותירה אחריה ממאן להתמלא. גאולה הייתה הרבה יותר מאשת ציבור, היא הייתה סמל, לב פועם בעוצמה אדירה ובמלוא הרגש של אהבת העם ושל אהבת הארץ. היא הייתה מורת דרך, מצפן שכיוונו תמיד ברור, ובד בבד ידעה לכבד את מתנגדיה גם ברגעים של ויכוחים קשים. גאולה כהן נולדה בשנת 1925 בתל אביב כאחת מעשרת ילדיהם של מרים, דור שמיני בארץ ישראל, ויוסף, שעלה מתימן בשנת 1908. היא גדלה בשכונת כרם התימנים בתל אביב, למדה בבית הספר העממי בלפור ובסמינר למורות ולגננות על שם לוינסקי. גאולה הוסיפה ולמדה באוניברסיטה העברית בירושלים מדעי היהדות ומדעי הרוח ואף השלימה תואר שני במקרא,

כבר בלימודיה האקדמיים בלטה גאולה כהן וזכתה בפרס על שם חיים נחמן ביאליק לסטודנטים מצטיינים באוניברסיטה העברית. את פעילותה בשירות עם ישראל ותקומתו במולדתו החלה גאולה כהן בשנת 1942, כאשר התגייסה לאצ"ל. כשנה לאחר מכן הפכה לקול החד והצלול של מחתרת הלח"י כקריינית תחנת הרדיו "קול המחתרת העברית". בשל פעילותה במחתרת נאסרה גאולה כהן על ידי הבריטים בפברואר 1946 ונידונה לתשע שנות מאסר. אלא שגאולה, כפי שנהגה לכל אורך שנותיה, לא נשברה ולא נכנעה. בשנת 1947 היא נמלטה מן הכלא וחזרה לפעילותה המחתרתית, שכללה גיוס מצטרפים חדשים ועריכת העיתון "חזית לנוער" של הלח"י. לאחר קום המדינה החלה גאולה כהן בקריירה מופלאה של פעילות ציבורית, והטביעה חותם עמוק בתולדותיה של מדינת ישראל. בשנת 1974 נבחרה לראשונה לכנסת, וכיהנה בכנסת חמש תקופות כהונה רצופות, מהכנסת השמינית ועד לכנסת השתים-עשרה. נאמנה לדרכה, הייתה גאולה כהן מראשי הנאבקים כנגד מסירת חצי האי סיני לידי מצרים. בשל כך, במהלך כהונת הכנסת התשיעית היא פרשה מתנועת הליכוד והקימה יחד עם חברי כנסת נוספים את סיעת התחיה-ברית נאמני ארץ ישראל. במהלך שנות כהונתה הארוכות בכנסת הובילה גאולה כהן קו בלתי מתפשר של עמידה איתנה על זכותו של העם היהודי לארצו, ארץ ישראל השלמה, לצד מאבקים רבים שניהלה במגוון תחומים, ובהם המאבק לשחרורו של יונתן פולארד והמאבק לפתיחת שערי ברית המועצות לעליית יהודים לישראל. גאולה כהן כיהנה כיושבת-ראש ועדת העלייה והקליטה וכחברה בשורה ארוכה של ועדות בכנסת, ובהן ועדת הכנסת, ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת החוץ והביטחון וועדת החינוך והתרבות. במהלך כהונת הממשלה העשרים-וארבע כיהנה גאולה כהן כסגנית שר המדע, התרבות והספורט. על שמה של גאולה כהן רשום אחד החוקים החשובים ביותר שהתקבלו אי פעם בכנסת ישראל. בשנת 1980 יזמה יחד עם יצחק שמיר, זיכרונו לברכה, את חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל, הקובע כי ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל ומקום מושבם של הנשיא, הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליון. זה לא מקרה שאנו עורכים היום את אזכרתה כאן,

שכן השבוע ימלאו 40 שנה בדיוק לחקיקת חוק היסטורי זה, אשר קיבע את מעמדה הבלתי-ניתן לערעור של ירושלים כבירתנו המאוחדת. גאולה כהן המשיכה בפעילות החקיקה ההיסטורית עם חוק נוסף, כאשר בשנת 1981 היא נמנתה עם יוזמי חוק הגולן, הקובע כי המשפט, השיפוט ומינהל המדינה יחולו בשטחי רמת הגולן. גם לאחר תום כהונתה בכנסת, לא הרשתה לעצמה גאולה לנוח ולו לרגע אחד, והמשיכה לפעול באותה נחישות אופיינית למען העם והארץ. היא עסקה רבות בסיוע לקליטתם של עולי אתיופיה בישראל, עברה להתגורר בקריית ארבע כדי לחזק את רוחם של תושבי המקום, ובסוף שנות התשעים הקימה את בית מורשת המשורר אורי צבי גרינברג וניהלה אותו בהתנדבות. על תרומתה המיוחדת לחברה ולמדינה הוענק לה בשנת 2003 פרס ישראל, ובשנת 2007 הוענק לה התואר יקירת ירושלים. בשנת 2014 הוענק לה תואר יקירת ההתיישבות, ובאותה שנה זכתה להימנות עם מדליקי המשואות בטקס יום העצמאות ה-66. גאולה, אישה, לוחמת ומנהיגה, הייתה גאה מאוד במשפחתה ותמיד דיברה עליה בחום רב. נפלה בחלקה זכות נדירה כאשר בנה אהובה, חברנו היקר השר צחי הנגבי, כיהן ביחד עימה בכנסת ישראל, והוא ממשיך בכהונתו שנים רבות כאחד מוותיקי הבית הזה. צחי ידידי, הכנסת ועם ישראל כולו מרגישים בחסרונה העצום של אימך, גאולה כהן, זכרה לברכה. גאולה איננה, אבל מורשתה המופלאה צרובה בנפשנו ותישאר עימנו לדורות. יהי זכרה של גאולה כהן היקרה והאהובה ברוך. אני מזמין את בנה של גאולה כהן, השר צחי הנגבי, לשאת דברים לזכרה. תודה, אדוני היושב-ראש, על הדברים החמים והנכוחים. חברי הכנסת, לאימי גאולה כהן משכן הכנסת היווה בית במשך כשני עשורים. בית איננו רק קירות ומרחב פיזי. לפני הכול בית הוא המקום שבו התודעה שלך נמצאת גם כשאתה לא שוהה בין כתליו. בבית הזה התודעה היא של מאבק יום-יומי, ומכאן יצאה אימי למערכה על האידיאלים שלה. הכנסת לא הייתה ביתה הראשון. אימי הגיעה לבית המחוקקים כמעט בגיל 50, 50 שנים שבהן היו לה בתים אחרים. היא לא החליפה בית בבית. גם כשעזבה בית אחד ומצאה לה בית חדש היא לקחה איתה את כל מה שהיה בו והפך לחלק ממנה. הבתים לא נעזבו מאחור, הם נערמו ונשזרו זה בזה. הראשון היה בית אימא ואבא. למרות שהבית, כפי שציין היושב-ראש, היה בכרם התימנים בתל אביב, בבית הוריה היא קיבלה את ירושלים מאימה מרים, סבתי, דור שמיני ברובע היהודי, ומאביה יוסף,

שתפילותיו לעיר הקודש נשאו אותו מתימן לארץ הקודש על כנפי נשרים. כשאימי נאלצה לנטוש את בית הוריה פן יבולע להם כשהחיילים הבריטים יפשטו עליו בחיפושיהם אחר הטרוריסטית גאולה כהן, עמוק בליבה כבר שכנה הכמיהה לירושלים, ירושלים כסמל האמונה הנצחית וההיסטוריה היהודית וערך החירות של מלכות בית דוד. ביתה השני אכן היה המחתרת,

ביתם של הנרדפים, נרדפים מכאן על ידי חייליה של אימפריה דועכת שממאנת לקפל את דגלה הגאה ולהשיב אותו ללונדון ונרדפים משם על ידי אחיהם, אלה שממאנים להבין שעצמאות, לא בחסדי זרים תושג

אימי עזבה את ביתה השני, את המחתרת, ביום הקמת המדינה, כשהיא לוקחת עימה רכוש יקר מפז: את ההכרה בכך שאתה אף פעם לא נרדף כל עוד אתה הרודף. כשאתה רודף אחר הצדק, מסרב להשלים עם השעבוד, ממשיך את דרך הגבורה והתעוזה של הדורות שקדמו לך,

על הייסורים שבו, על הקורבנות שבו, המרדף הזה תמיד יסתיים כשידך על העליונה. נישאת על גגות בתיה הראשונים הגיעה אימי לכנסת, ביתה השלישי. מכאן היא ניהלה אין-ספור מאבקים. בחלקם ניצחה, באחרים עדיין לא. תמיד רודפת, אף פעם לא נרדפת. נלחמת לשבור את מסך הברזל שכלא מיליוני יהודים בברית המועצות ורואה בנפילתו, נוסעת לאתיופיה, הראשונה אי פעם מקרב חברי הכנסת, כדי לקדם את העלאת היהודים משם, ודומעת באושר כשהם יורדים מן המטוסים ומנשקים את אדמת הארץ. וגולת הכותרת של עשייתה הפרלמנטרית: חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל. כמה וכמה שגרירים זועפים עברו אל השפלה כשהחוק הזה עבר, אבל בעיקר החוק הזה העביר מן העולם את האשליה שירושלים המאוחדת תחולק מחדש אי פעם. ב-1992 נפרדה אימי מן הכנסת. כעבור שנה באו לעולם הסכמי אוסלו, שהטילו צל כבד על עתיד ההתיישבות ביהודה ושומרון. אימי עברה מייד אל ביתה החדש, קרוואן צנוע בשכונת גבעת חרסינה שבפאתי חברון עיר האבות. זה היה בסיס היציאה למשימתה החדשה, ימיה הוקדשו לחיזוק ההתיישבות. גם לילותיה. לא פעם היא התקשרה אליי בשעות מאוחרות, נוהגת לבדה ברכבה הפרטי בכבישים חשוכים בין קדומים לאלון מורה, בין עפרה לקריית ארבע, כדי לספר בהתרגשות איך היא חוזרת עכשיו ממפגש, שהיא באה לחזק ויוצאת מחוזקת, בעיקר מרוחן האיתנה של נשים מנהיגות, הרבנית מרים לוינגר, דניאלה וייס, יהודית קצובר. בעוד ימים ספורים, כאשר השרה חוטובלי תצא לייצג אותנו בבריטניה, יוטל עליי, אם הכנסת תאשר, לכהן כשר ההתיישבות. כשאפעל לממש את ייעודו של המשרד בנגב,

ביהודה ושומרון, ברמת הגולן, תמיד תהיה לנגד עיניי המורשת שעיצבה אימי, גאולה כהן, זכרה לברכה, מורשת של אהבת הארץ, מסירות הנפש להגן על הארץ וכיבוד אמונותיהם של כל בני הארץ. תודה רבה. אני מזמין את השר מיכאל ביטון, שיישא דברים בשמו של ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון בני גנץ, שנאלץ מתוקף הנסיבות לצאת ולטפל בעניינים הביטחוניים הבוערים. השר ביטון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, השר צחי הנגבי, בנה של גאולה כהן, ראשית, אני מבקש להתנצל בשמו של שר הביטחון וראש הממשלה החליפי על היעדרותו. הוא חייג אליי כשהיה צריך לרוץ לקריה להמשך ניהול האירוע בצפון וביקש ממני להעביר לכנסת ואליך אישית התנצלות כנה. אתה ביקשת ממנו לומר את הדברים, ואני בטוח שגם אתה וגם אימך, זיכרונה לברכה, מכירים במאבק הזה על ביטחון ישראל וקיום מדינת ישראל כדבר שגובה מאיתנו אחריות ומחיר וזמינות. האירוע בצפון הוא אירוע שנערכנו אליו כראוי. אתמול שר הביטחון היה בצפון בהיערכות כללית והגברת כוננות. מהפרטים שניתן לומר בשלב הזה חוליה של מחבלים שניסתה לחדור לגבולנו נצפתה באופן סדור, וחלקם לפחות נצפו שבים על עקבותיהם ללבנון בעקבות פעולות של צה"ל. פרטי האירוע עוד מושלמים ונבדקים ומנוהלים ברגעים אלה ממש, ולעת עתה מספיק לומר שההיערכות של צה"ל, של הרמטכ"ל, של אלוף פיקוד הצפון,

מנעה חדירה בגבול הצפון, עם הידע והניסיון של שר הביטחון גם בתפקידיו הקודמים בלבנון

רבותיי, אני מבקש שקט.

רוצה לקרוא לכם בענווה את הדברים ששר הביטחון כתב לכבודה ולזכרה של חברת הכנסת וסגנית השר גאולה כהן, זיכרונה לברכה, ואחרי זה להוסיף כמה משפטים שלי. מה שאני מקריא עכשיו זה דברים אישיים של שר הביטחון. חברות וחברי הכנסת, חברי השר צחי הנגבי, שביקש ממני לשאת כאן דברים וכמובן לא היססתי ולו לרגע, הייתה לי הזכות להכיר את גאולה כהן, זיכרונה לברכה, בשנות התשעים כמפקד חטיבת חברון. נפגשנו בקריית ארבע, בסמטאות העיר ובמערת המכפלה. ביקרתי פעמים אחדות בביתה בגבעת חרסינה ושוחחנו ממושכות. אני לא מבין, כל אחד צריך אישית קריאה? למה? נא לשבת במקום. נא לשבת. בבקשה.

נאמנות בלתי מתפשרת לארץ ישראל ולהתיישבות לצד נאמנות מוחלטת למדינת ישראל ולסמליה. גם כאשר לא הסכימה להחלטותינו, גם כאשר נאבקה בהן, המשיכה לאהוב ולחבק אותנו, את החיילים. אשת האצ"ל והלח"י שפעלה להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, ואחר כך חברת כנסת פעילה למן העם ולמען הארץ, מיוזמות חוק-היסוד: ירושלים בירת ישראל, יושבת-ראש ועדת הקליטה, שיישמה הלכה למעשה את עקרונות הציונות ונאבקה למען העלאת יהודי ברית המועצות וקיבוץ גלויות. לא פעם האזנתי לה ברדיו בתוכנית עם אלי עמיר, "על ימין ועל שמאל", ואהבתי את החיבור הייחודי בין השניים, את היכולת להקשיב, להתווכח, להכיל, לא בלי ויכוח טוב ועקיצה קטנה או גדולה. בימים אלו של מגפה אני חושב על אהבת האחים שהנחילה לנו גאולה, על אהבת המולדת והנכונות לשלם מחירים עבורה ועל המחיר שעל כולנו לשלם בעת הזאת עבור האחדות בעם שנדרשת מאיתנו בעת הזאת, גם מימין וגם משמאל, אחדות למען המולדת ולמען האנשים החיים בה, כדי שנצלח את המשבר שבו אנו נמצאים, על האומץ להילחם באויבינו ולהגן על תושבינו בכל מקום ובכל זמן ובכל שעה, אומץ שחיילי צה"ל, כמו אז בחברון, נושאים על כתפיהם בימים אלו של מתיחות ביטחונית. על כוחנו זה בונים האזרחים היושבים בקו הגבול בצפון, ואנחנו נוקטים את כל האמצעים על מנת להגן עליהם,

יודעים אויבינו היטב שאנחנו ערוכים ושהם יישאו באחריות לכל ניסיון לפגוע בתושבי הצפון. זה לך, צחי. צחי היקר, אתה בוודאי יודע שמעת לעת המשכתי להיפגש עם אימך בביתה או בלשכתי. בפעם האחרונה נפגשנו בביתה בירושלים כאשר הגעתי לבקרה כרמטכ"ל. היא העניקה לי אז ספר משיריו של המשורר אורי צבי גרינברג, שעל שמו הקימה את בית אורי צבי גרינברג לתרבות ושירה ולקידום יוצרים ויצירה בישראל ברוח מורשתו. גם בערוב ימיה התרשמתי מנחרצותה, מבהירות עמדותיה, מההדר שאפף אותה, מהחיבור בכל נימי נפשה לארץ הזאת, מנכונותה להקריב עבורה הכול. כאשר יש לך היסטוריה ושורשים, אמרה פעם, אתה נטוע היטב. גאולה, זיכרונה לברכה, הייתה אשת הגשמה פורצת דרך ובעלת חזון. גם בוויכוחים על עמדות שונות זכרה תמיד שקודם כול אנחנו בני אדם,

לוחמת שמלאה באהבה לאדם ולארץ הזאת, באהבה לארץ ישראל. יהי זכרה ברוך. אני רוצה להוסיף גם ברמה האישית שתי נקודות, זה סקופ,

ב-1988 הייתי לוחם בגולני, והגעתי לגיל 18. אתה יודע, חיילים עוד לא יודעים בדיוק מה לעשות. התלבטתי, הייתי בטול כרם, באינתיפאדה, למי אני מצביע. חייל צעיר. ואז ראיתי את גאולה כהן בטלוויזיה. אמרתי: לאישה הזאת אני מצביע. איזו מפלגה זאת?

אז הצבעתי התחיה. למה הצבעתי? כי היא עשתה רושם של אדם עם אמונה ועקרונות ועם ערכיות, והדבר הזה לא נלקח ממנה לעולם. והדבר השני שאני רוצה להגיד לך, שכל אחד מאיתנו, כשהוא יוצא מהמליאה, אדוני היושב-ראש, לוקח פה ימינה וימינה למסדרון. מול הלשכה שלך יש תמונה של חברת הכנסת גאולה כהן במסדרון הכנסת, יושבת על כיסא לצד מעקה ועליו שלט: "ישראל על סף תהום", מ-1978. הממשלה על סף תהום. "הממשלה על סף תהום", תודה על התיקון, צחי. והיא יושבת, ספונה, ככה נשענת עם כוס מים למטה עם התיק שלה, צמודה לשלט, עושה הפגנה בכנסת. זה בטח לא לפי התקנון,

לא נוכל לשים שלטים כאלה. וזה שנה אחרי שהיא נבחרת לכנסת, היא נבחרה ב-77', וזאת ממשלה שלה ומפלגה שלה והיא אומרת: יש לי עקרונות ויש לי אמונה, ואני שמה כאן שלט, ואני נחושה. גם להיות במיעוט, גם בעמדה לא אהודה לרגע, יש לי קו, יש לי עקרונות. השיעור הזה שלה כמנהיגה ציבורית ופוליטית זה שיעור לנו, הצעירים בכנסת. אתם הוותיקים. זה שיעור על מסירות, על התמדה, על נחישות, על איזה עיקרון שתיצמד

על אמונה שתתמיד בה, על היכולת לדבוק בערכיך גם אם תשלם מחיר אישי. את השיעור הזה אנחנו לוקחים ממנהיגת ציבור, מאשת ארץ ישראל, שנבחרה להיות יקירת ההתיישבות, לדעתי ב-2014,

קיבלה את אות יקירת ההתיישבות. ואתה תהיה, בעזרת השם, שר ההתיישבות, אז אתה ממשיך ועושה.

תודה רבה לדברים. חברות וחברי הכנסת, עד כאן דברים לזכרה של חברת הכנסת לשעבר וסגנית השר לשעבר גאולה כהן, זיכרונה לברכה. מכאן אנחנו עוברים להצבעה, הצבעות על שלוש הצעות האי-אמון בממשלה. ההצבעה הראשונה היא על הצעת סיעות יש עתיד-תל"ם, שכותרתה: הממשלה משתקת את הכנסת, פוגעת בדמוקרטיה ורומסת את זכויות אזרחיה. הצבעה. הצעת סיעות יש עתיד-תל"ם

אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 34 בעד, 54 נגד, אין נמנעים. הצעת האי-אמון לא התקבלה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת האי-אמון של סיעת הרשימה המשותפת, שכותרתה: ממשלת נתניהו-גנץ היא ממשלה גזענית ומסיתה הפוגעת בזכויות הפרט.

הצעת סיעת הרשימה המשותפת להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 24 בעד, 54 נגד, נמנע אחד. הצעת האי-אמון לא התקבלה.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת האי-אמון של סיעות ישראל ביתנו וימינה, שכותרתה: כישלון הממשלה בניהול משבר הקורונה והרס הכלכלה הישראלית. הצבעה. הצעת סיעות ישראל ביתנו וימינה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. אם כן, בעד, 24, נגד, 55, אין נמנעים. לפיכך, גם הצעת האי-אמון הזאת לא התקבלה, והכנסת דחתה לפיכך את כל שלוש הצעות האי-אמון בממשלה. חברות וחברי הכנסת, אנחנו עובדים לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)

11, הוראת שעה), התש"ף 2020, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. תציג את הצעת החוק יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', שאני מניח שהיא בדרכה מלמעלה,

נעבור להודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מאיר כהן, עוזי דיין ומנסור עבאס בנושא: תוכנית משרד הכלכלה לטיפול עם גל הפיטורים הצפוי, בעקבות דיון בהצעתם של חברי הכנסת מיקי לוי, אנטאנס שחאדה, אלי אבידר ויעקב מרגי בנושא: התרעת שירות התעסוקה מהתגברות משמעותית באבטלה בעיקר בקרב צעירים, מבוגרים ומיעוטים בחברה. חברות וחברי הכנסת, אני מבקש לשמור על מינימום של שקט.

כמו כן הונחו מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת יוסף טייב ואוסאמה סעדי בנושא: היעדר נציגים חרדים או ערבים בוועדה המייעצת לעניינים פדגוגים, בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת עופר כסיף בנושא:

תודה רבה. אם כן, אני מזמין את חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, להציג את הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 11, הוראת שעה), התש"ף 2020, בקריאה השנייה ובקריאה השלישית, בבקשה. חברות וחברי הכנסת, חברת הכנסת כמאל מריח, חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח, אם אני מזהה נכון מהגב, אנא, להיות בשקט. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, אני מתכבדת להביא בפניכם את הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 11, הוראת שעה), לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. ישראל יכולה להתגאות בהישגיה בתחום ההגנה על בעלי חיים, שהושגו בתום מאבקים ציבוריים, משפטיים ותקשורתיים ממושכים, כמו סגירת חוות מזור ואיסור פיטום אווזים וברווזים. המחאה הציבורית בדבר זכויות בעלי חיים התחילה ברחובות ונשמעה היטב גם כאן, בין כותלי הבית הזה. חברי הכנסת שחאדה וטיבי. כדאי, אבל אני אומר לך את האמת, זה לא יעזור. פשוט ידברו יותר חזק, זה מה שיקרה. אבל אני מוכן לנסות. אתה צודק, באמת אי-אפשר. עם זאת, למרות שהנושא הזה מדובר ומאחד ציבור שהולך ומתרחב,

חוק צער בעלי חיים, שאותו מתבקשת הכנסת לשנות היום, הוא אחד, חוק אחד יוצא מהכלל המעיד על הכלל. זהו החוק היחיד שמבקש להגן על מי שנמצא בחצר האחורית שלנו ושנתון לחלוטין לחסדינו, וממש לא די בו. בחלוף 25 שנה מחקיקת החוק, ולמרות סעיף 19, המגדיר את הצעד המרכזי הנדרש לביצועו, התקנת תקנות שיפרטו כיצד יש ליישמו, הותקנו קובצי תקנות בודדים בלבד. התקנות הספורות שהותקנו בעקבות עתירה לבג"ץ היו תקנות בעניין הובלת עופות, אך גם אלה אינן נאכפות כראוי. לכן זה לא מפתיע שיש ביקורת רבה כיום על כך שהטיפול בכל הנוגע לזכויות בעלי חיים בישראל לוקה בחסר, בלשון המעטה, ושבעלי החיים, שמטבעם הינם הקבוצה החלשה ביותר, חשופים לפגיעות רבות ולהיעדר הגנה מספקת מצד המדינה. הצעת החוק מבקשת לקבוע כהוראת שעה כי בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים-ושלוש, הוועדה שתהיה מוסמכת לדון בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), ובכלל זה לקיים דיונים לשם פיקוח על עבודת הממשלה בתחום זה וכן דיונים לאישור התקנות, תהיה ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

במקום ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת כפי שהיה עד היום. חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) נחקק בשנת 1994. בתחילת הליך חקיקת החוק נכללו בו גם היבטים של הגנה על בעלי חיים במסגרת עריכת ניסויים בהם. היות שתחום הניסויים בבעלי חיים קשור לתחומי האקדמיה והמדע, שהיו אז בתחומי עיסוקה של ועדת החינוך, חוקק החוק כך שכל הנושא של הגנה על בעלי חיים נכלל בתחומי עיסוקה של הוועדה, והיא נקבעה בחוק כוועדה המוסמכת לדון בו ובתקנות שיותקנו מכוחו. אבל בסופו של דבר נחקק חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) כחוק נפרד. במהלך השנים עלה כי העיסוק בחוק אינו מתרכז רק בפן החינוכי של הצורך בהגנה על בעלי החיים אלא נושא בחובו היבטים רגולטוריים ומעשיים רבים.

לצד האיסורים המרכזיים על התעללות בבעלי חיים, נטישתם או אי-טיפול ראוי בהם, מוסדר באמצעות חוק זה אופן הטיפול בבעלי חיים במישורים שונים, בחיות מחמד, בבעלי חיים המוחזקים בפינות חי, גני חיות וכדומה, וכמובן לעניין טיפול בבעלי חיים בענפי החקלאות השונים. יש לנו חובה כלפי ילדינו וכלפי הדורות הבאים להכיר בצניעות במקומנו על פני הכדור הזה. חשוב שנכיר בכך שאנחנו לא לבד כאן ונכבד את מי שחולקים איתנו את הכדור הזה.

כבר אמרתי לכם בעבר ואני אחזור ואגיד לכם, הטבע מאותת לנו,

ואילו אנחנו בוחרים לטמון את ראשינו בחול. אנחנו עוסקים כל יום כל היום במשבר הקורונה, שעה-שעה. לצד המשבר הבריאותי עסקים קורסים, מאות אלפי מובטלים איבדו את עולמם ומשבר כלכלי הולך ומחריף שכמותו לא ידענו קודם, ואתם לא שואלים לשנייה אחת אפילו באומץ: מאיפה זה הגיע? מהיכן התרגשה עלינו הצרה הזאת? כל המגפות, חבריי וחברותיי, צד שמאל, אי-אפשר לשמוע,

כל המגפות כולן מקורן בווירוסים או בחיידקים שעברו מבעלי החיים לבני האדם. גידולם של בעלי החיים לצרכים תעשייתיים נעשה בתת-תנאים. הזוהמה והצפיפות מהווים מצע אידיאלי להתפתחות מחלות ונגיפים: חיידקי סלמונלה וקמפילובקטר, שפעת העופות, שפעת החזירים, הפרה המשוגעת, מחלת הפה והטלפיים, גם הסארס, ממשפחת הקורונה, מקורו בשווקי הבשר בסין.

שהביאה למותם של עשרות מיליוני בני אדם לפני כ-100 שנים, מקורה בחוות חזירים באריזונה, והיא יובאה לאירופה על ידי חיילי ארצות הברית במלחמת העולם הראשונה.

מתן תנאים הולמים לבעלי החיים לא נועד רק לטובתם שלהם אלא גם לטובתנו אנו, בני האדם.

הצעת החוק שיזמתי מבקשת להעביר את הסמכות לדון בחוק צער בעלי חיים מוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת לוועדת הפנים והגנת הסביבה. נראה כי הנושאים שבהם עוסק החוק מתאימים יותר לתחומי העיסוק של ועדת הפנים והגנת

הן מהצד של העיסוק ברגולציה סביבתית והן מצד העיסוק בשלטון מקומי, שהאחריות לביצוע חלק מההוראות לפי החוק מוטלת עליו. במהלך הדיון בוועדה הוצע כי התיקון ייקבע כהוראת שעה לתקופת כהונתה של הכנסת העשרים-ושלוש, זאת משום שהנושא עובר לראשונה לאחר שנים רבות לתחומי העיסוק של ועדת הפנים והגנת הסביבה, ומתוך הרצון לבחון את העניין

שיוחלט אם לקבוע תיקון זה כהוראת קבע. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, ולכן אבקש כי הכנסת תאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח המוצע על ידי הוועדה.

תודה רבה לחברת הכנסת חיימוביץ'. את יכולה להישאר כאן באולם ואוסיף את קולך להצבעות, כמובן.

להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות ואף לא בקשות דיבור. לפיכך אנחנו יכולים לעבור להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 11, הוראת שעה), התש"ף 2020. בקריאה השנייה, כנוסח הוועדה. סעיף 1 נתקבל אם כן, 16 בעד, בתוספת קולה של חברת הכנסת חיימוביץ' 17, ואני מוסיף את קולם של חברת הכנסת תמנו, חבר הכנסת אלחרומי, חבר הכנסת דיין, חבר הכנסת ברוכי וחבר הכנסת שטרן. אם כך, 22 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך ההצעה אושרה בקריאה השנייה, ואנחנו עוברים להצבעה בקריאה השלישית.

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 11, הוראת שעה), התש"ף 2020, נתקבל. אני מצרף את קולותיהם של חברת הכנסת חיימוביץ', חבר הכנסת אלחרומי, חבר הכנסת דיין וחבר הכנסת שטרן.

19 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

אני קובע שהצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 11,

התקבלה בקריאה השלישית ונכנסה לספר החוקים של מדינת ישראל. ברכות לחברת הכנסת חיימוביץ', ואני מאפשר לך כמובן לברך.

תודה רבה לחברי וחברות הכנסת על ההצבעה שלכם לאישור החוק. אני חושבת שזה רגע מיוחד עבורי, כי זאת הצעת החוק הראשונה שלי שנכנסת לספר החוקים. אני רוצה להודות ליועצים המשפטיים של הוועדה, עו"ד תומר רוזנר ועו"ד לירון אדלר, למנהלת הוועדה לאה קריכלי ולמי שהחליפו אותה במסירות,

נכון לגמרי. אני מסכימה איתך לחלוטין. צוות מופלא. למי שהחליפו אותה בשבועיים האחרונים בגלל הבידוד, אריאלה אהרון ומירב שמעון, לחברי הוועדה שתמכו, ליושב-ראש ועדת החינוך חבר הכנסת רם שפע ולצוות היועצים המסור שלי ענבר שדה, גיא עציון ואדם סגל. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת חיימוביץ'. אם כן, אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, והוא דיון משולב בשתי הצעות חוק: הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 3), בקריאה הראשונה, ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה, והצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה חדש, מענק חד-פעמי) (הוראת שעה) התש"ף 2020, שאף היא קיבלה פטור מחובת ההנחה. שתי ההצעות בקריאה הראשונה. אני מזמין את שר האוצר חבר הכנסת ישראל כץ להציג את ההצעות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 3), והצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש, מענק חד-פעמי (הוראת שעה). העולם, וישראל כחלק ממנו, נמצא כעת בעיצומה של פנדמיה כתוצאה מהתפרצות והתפשטות נגיף הקורונה החדש. נכון להיום אין באוכלוסיית ישראל חסינות נגד המחלה, אין חיסון שבאמצעותו ניתן לצמצם את התפשטותה ואין טיפול יעיל במחלה. מאז תחילת התפרצות נגיף הקורונה, ולצורך צמצום ההדבקה והתפשטות הנגיף, הוטלו הגבלות שונות על פתיחת מקומות עבודה ועל התייצבות עובדים במקומות עבודתם, על פעילותם של המקומות הפתוחים לציבור, מסחר, עסקי בילוי ופנאי, וכן על מקומות ועסקים שבהם מתרחשת התקהלות משמעותית ומתקיים לגביהם חשש לבריאות הציבור. חברת הכנסת,

אדוני השר, חברת הכנסת מאי גולן, חברת הכנסת מאי גולן, לא עומדים עם הגב למליאה.

ההגבלות האמורות שונו בהתאם להתפשטות המחלה והובילו לעלייה עצומה במספר דורשי העבודה, הבלתי-מועסקים והנעדרים זמנית מעבודתם ולפגיעה במשק שצפויה להתבטא בצמיחה שלילית של 6% ביחס לשנת 2019 ובהשלכות פיסקליות

כדי לסייע למשק להתמודד עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה יצאה הממשלה בתוכניות כלכליות נרחבות להתמודדות עם המשבר בארבעה רבדים מרכזיים: מענה מיידי למשרדי ממשלה, רשת ביטחון סוציאלית, המשכיות עסקית והאצת המשק. על רקע כל האמור, ובהמשך לתוכנית הכלכלית שנקבעה לחודשים הקודמים, גובשה תוכנית כלכלית נוספת לצורך סיוע ממשלתי למשק, אשר יאפשר לו להתמודד עם המשבר הכלכלי העמוק שבו הוא מצוי עקב ההתמודדות עם נגיף הקורונה ויקנה לו ודאות לטווח הבינוני, עד לחודש יוני 2021. הצעת חוק לצורך יישום תוכנית זו הוגשה לכנסת ביום 14 ביולי 2020, והיא אכן נמצאת בהליכי חקיקה מתקדמים, בעזרת השם, מחר יסיימו בוועדת הכספים והיא תובא להצבעה בקריאה שנייה ושלישית, על מנת לאפשר סיוע נרחב לשכירים, לעצמאים, לבעלי עסקים, לטווח של שנה, על מנת לאפשר להם לעבור את אותה תקופה, תקופת הקורונה הקשה, באופן מיטבי. זו האחריות, זו הערבות הדדית וזה המהלך שאנחנו כממשלה עושים, תוכנית בהיקף של כ-90 מיליארד שקלים, מתוכם 60 מיליארד תקציבים ו-30 מיליארד נוספים באשראי, נוסף לאשראי שקיים עוד מהתוכנית הקודמת, והתוכנית התקציבית בעצם תזרים מעל 50 מיליארד שקלים ישירות לציבור: לשכירים שלא יוכלו לעבוד בתקופה הזאת, לעצמאים שעסקיהם ייפגעו

שנקבע וגם לעסקים עצמם שייפגעו בהיקף שנקבע בחוק עצמו ברבדים שונים ובהיקפים שונים של סיוע. ביום 16 ביולי ראש הממשלה ואני הצגנו תוכנית נוספת שבמסגרתה יחולקו מענקים חד-פעמיים לאזרחי מדינת ישראל. התוכנית שהוצגה מטרתה לעודד את הצריכה ואת התעסוקה ולהניע את גלגלי הכלכלה הישראלית. בהחלטת הממשלה בעניין זה הוטל על ראש הממשלה, על ראש הממשלה החליפי, על שר האוצר ועל שר הכלכלה והתעשייה לגבש באופן סופי את מודל הקצאת המענקים החד-פעמיים לשם תמיכה כלכלית נוספת. ביום 20 ביולי גובש המודל, ובהתאם לפרטי התוכנית שגובשה הופץ תזכיר החוק. החוק הובא לממשלה, נערך דיון, הממשלה אישרה, ועדת שרים לחקיקה אישרה, וכעת מובאת התוכנית בפני הכנסת. זו הצעת החוק המעודכנת בהתאם לתיקונים שנערכו, בין היתר לנוכח הערות הציבור.

כל תושב ישראל כמוגדר בהצעת החוק יקבל מענק של 750 ש"ח ו-500 ש"ח נוספים בעבור הילד הראשון, השני או השלישי שבמניין ילדיו של ההורה שלו משולמת קצבת הילדים. בנוסף, מקבלי קצבאות שונות המפורטות בהצעת החוק, שהמשותף להם הוא אוכלוסיות נזקקות, שהקצבה או הגמלה שהם מקבלים ניתנת להם לאחר מבחן הכנסה, יקבלו, אני מגדיר, זו ההגדרה של האוכלוסיות האלה, הם יקבלו תוספת למענק, 750 ש"ח נוספים. כמו כן נקבע בהצעת החוק שבעלי הכנסות שנתיות גבוהות, מעל 651,000 ש"ח בשנה בשנת 2019, ולעניין מי שאין לגביו שומה לשנה זו, בשנת 2018, לא יהיו זכאים לקבלת מענק או תוספת למענק למעט מענק בעד ילדיו. כל הילדים יקבלו מענק. עלות התוכנית, כ-6.5 מיליארד שקלים. מכיוון שעד העברת תקציב לשנת 2020 אנחנו מצויים בתקציב המשכי, מגביל סעיף 3ב לחוק-יסוד: משק המדינה את האפשרות להוציא כספים הן לפי תקרת התקציב ההמשכי והן לפי מגבלת ההוצאה החודשית בסעיף. על כן נחקק ביום 7 באפריל 2020 חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10), ובמסגרתו נקבע כי לתקופה שמיום קבלת הוראת השעה עד ליום 31 בדצמבר 2020 או עד יום קבלת חוק התקציב לשנת 2020, לפי המוקדם, ניתן יהיה להגדיל את ההוצאה הממשלתית לטובת התמודדות עם משבר הקורונה, וזאת על בסיס תוכנית כלכלית שבה חבילת צעדים לשמירה על יציבות המשק בעקבות משבר הקורונה, בהתאם לפירוט שנקבע בהוראת השעה. בהוראת השעה נקבע כי הגדלת ההוצאה כאמור תשמש אך ורק לשם מימון ההתמודדות עם המשבר והצעדים שיש לבצע באופן מיידי ודחוף לשם כך. מכיוון שהתוכנית הוכנה בתנאי אי-ודאות הן לגבי היקף ההגבלות המוטלות לצורך צמצום ההדבקה בנגיף הקורונה והתפשטותו והן לגבי ההשפעות הכלכליות שלהן והתפשטות נגיף הקורונה בעולם, ולנוכח צרכים נוספים שלא היו צפויים בעת חקיקת הוראת השעה, תוקנה הוראת השעה במסגרת חוק-יסוד: משק המדינה ואושרה הגדלה נוספת של ההוצאה הממשלתית כך שסכומי ההוצאה שהממשלה תהיה רשאית להוציא בשנת 2020 הוגדלו ב-15.5 מיליארד שקלים חדשים, לצורך זה גם הופחתו 1.5 מיליארד ש"ח מהמכסה לשם החזר חובות למוסד לביטוח לאומי שהוגדרו בחוק-היסוד, וזאת עד יום 31 בדצמבר 2020 או עד קבלת חוק התקציב לשנת 2020, לפי המוקדם. לנוכח העלייה בהיקפי התחלואה והתארכות המשבר תוקנה ביום 15 ביולי 2020 הוראת השעה במסגרת חוק-יסוד: משק המדינה, ובמסגרתו הוגדלו הסכומים הקבועים בהוראת השעה בהיקף של כ-25 מיליארד שקלים חדשים. מוצע לתקן את הוראת השעה פעם נוספת ולהגדיל את הסכומים הקבועים בה ב-6.5 מיליארד ש"ח נוספים לצורך יישום תוכנית המענקים החד-פעמיים לתושבי מדינת ישראל, כפי שפורט. אני רק אציין כאן את עיקרי הפירוט בהצעת החוק, גברתי היושבת-ראש: מענק בגובה 500 ש"ח לכל ילד עד הילד השלישי, כ-2.6 מיליון ילדים, מענק בגובה 750 ש"ח לכל תושב מעל גיל 18, כ-6.2 מיליון תושבים, אוכלוסיות נצרכות יקבלו מענק כפול של 750 ש"ח נוספים,

בכ-840,000 תושבים, ולהלן הם מפורטים: מקבלי הבטחת הכנסה, 81,000, מקבלי השלמת הכנסה, 197,000, מקבלי קצבת סיעוד ושירותים מיוחדים בזקנה, 165,000, מקבלי נכות כללית,265,000, נכים קשישים, 86,000, נכי צה"ל נתמכים, 8,000, מקבלי מזונות,

ניצולי שואה נצרכים, 19,000, עולים מקבלי הבטחת הכנסה, 3,100. ואני מדגיש עוד פעם: בעלי שכר של 651,000 ש"ח בשנה ומעלה לא יהיו זכאים למענקים עבור עצמם, אך כן יהיו זכאים למענקים עבור ילדיהם. הביטוח הלאומי יעביר את הכסף באופן מיידי, תוך ימים ספורים, לאחר שהחוק יאושר וייכנס לתוקף, לאוכלוסיות אשר מקבלות תשלום מביטוח לאומי כיום, אוכלוסיות שלא מקבלות תשלום מביטוח לאומי כיום ימלאו את פרטי חשבון הבנק והכסף יועבר אליהם או שהביטוח הלאומי יגיע מראש, במאמץ שהוא עושה, יגיע לאותן כתובות על מנת להעביר במהירות הגדולה ביותר

אני חושב שהתוצאה המונחת כאן, שאני מקווה שתאושר היום ותועבר לוועדת הכספים לדיון, היא תוצאה שמצד אחד מאפשרת גישה של תשלום רחב מאוד לאוכלוסייה,

שמי שמקבל באופן טבעי ישתמש עבור ילדיו, עבור משפחתו, עבור עצמו, ויגדיל את הצריכה.

יפן, מקומות אחרים, נקטו שיטה דומה. יחד עם זאת, לאחר דיונים נוספים שהיו בפורומים השונים ובממשלה הוחלט להחריג את מי שמשתכר מעל 651,000 ש"ח בשנה, שזה מספר מוכר וידוע כמספר סף שעד אליו לא ממלאים דוחות, להחריג אותם מהתשלום ולייעד את הכספים האלה ואת התוספת של חצי מיליארד נוספים על ה-6 מיליארד, על מנת להכפיל את הסיוע לאותן אוכלוסיות מוכרות ונתמכות. אני מקווה שהחקיקה תעבור אחרי אותם הדיונים שיהיו כאן במהירות הגדולה ביותר, כדי לאפשר את קבלת הפעימה הזאת, המענק. אני חוזר, זה עוד חצי מיליארד על ה-6 מיליארד? כן. זה עוד חצי מיליארד על ה-6 מיליארד, כשבתוך ה-6 מיליארד הביטוח הלאומי צריך להגיע למספר של 100%, ויש לו כרגע רק חלק ממנו, של מקבלי הקצבאות. הזכאות נשמרת

או שהוא פונה בעצמו או שמגיעים אליו, כדי למקסם את אותו תשלום. אני חוזר לתוכנית המרכזית שמונחת בפני הכנסת, אני רואה שהיא זוכה לתמיכה מאוד רחבה, אולי כמעט מכל חלקי הבית כאן, וזאת תוכנית לרשת ביטחון כלכלית לשכירים, לעצמאים,

אני חייב לומר שהקדשתי מאות שעות כדי לגבש את התוכנית הזאת.

גיבשנו מתווה, הגענו גם לראש הממשלה, סיכמנו לאחר מכן עם כל הממשלה. התוכנית הזאת מפנימה עשרות עשרות לקחים מהתוכנית הראשונה. התוכנית הראשונה באה לתת סיוע מיידי. היו שם קריטריונים רבים שלא אפשרו, זה לא רק עניין של הביצוע. בסופו של דבר הדברים מבוצעים בהתאם לפניות ובהתאם לדברים אחרים, וגם שם אנחנו משנים קריטריונים ומשחררים את כל שניתן. התוכנית הזאת היא רחבה מאוד, היא ממוקדת, היא שנה קדימה, עד המועד המובטח, אני מקווה, של מציאת החיסון, אולי קודם, כדי שהמשק יוכל לחזור על כל ענפיו, כולל חצי מהתיירות, הטיסות האזרחיות, ועוד תחומים שמאוד מאוד מתקשים לפעול בתקופה הזאת או באופן קבוע או באופן זמני. אני אישית תומך במשק פתוח. אני חושב שצריך לנקוט הרבה פעולות שלא קשורות לסגירת המשק. המשק חזק גם אם כ-70% ממנו פועלים. אנחנו בחודש יוני ראינו דבר מדהים, שהמחלה ירדה. אותו מענק שגם אושר כאן בכנסת ב-73 מול אפס בסוף, המענק הזה הביא לזה שמ-1 ביוני עד אמצע יוני כ-450,000 עובדים חזרו לעבודה. אבל מה קרה לאחר מכן? המחלה חזרה, העובדים שוחררו מחדש, ולכן אנחנו מקנים להם בחוק המרכזי רשת ביטחון, כולל חל"ת גמיש ל-14 יום, כדי לאפשר להם מענה בטוח. במקביל, אנחנו מקדמים תוכנית משמעותית, מודרנית,

שלא הייתה במדינת ישראל לצערי עד היום, של הכשרה מקצועית עם מיטב הכוחות והמוחות, ואנחנו רוצים כמה שיותר מבין הלא-מועסקים, שחלק מהם לא יחזרו לעבודתם, כי חלק מהעסקים לצערנו ייסגרו. אבל יותר מזה, הם לא יחזרו לעבודתם כי הרבה עסקים גילו תוך כדי הקורונה והחל"ת שהם יכולים לעבוד עם 10% או 20% עובדים פחות, ולכן זה לא שענפים ייסגרו, אלא בכלל התחומים יהיו עובדים, שבדרך כלל הם לא מאלה שמשתכרים גבוה, שנצטרך לכוון אותם, או פלח מהם, להכשרה מקצועית. היום צירפנו לחוק הזה, גם ביוזמת חברות הכנסת, ובכלל בגישה שאני דוגל בה, עד היום בחוק יש דבר מוזר: מי שמקבל דמי אבטלה והולך להכשרה מקצועית, מורידים לו 30% מדמי האבטלה. זה בדיוק מנוגד לתפיסה שלנו, אז קודם כול אנחנו מבטלים את זה, מבטלים את ההורדה, וכל מי שהולך להכשרה מקצועית יקבל דמי אבטלה. אבל אנחנו ניתן תמריץ מיוחד למעסיקים בפחות מעשרה תחומים שאנחנו נגדיר. אנחנו לא מורידים לאף אחד, אבל בפחות מעשרה תחומים שנגדיר אנחנו נתמרץ בתוספת תמרוץ את אותם מעסיקים שייטלו חלק בהכשרה המקצועית ובהעסקה לזמן מובטח של אותם העובדים שיעברו למקצועות שהם העתיד שאחרי הקורונה, שגם מרוויחים יותר, שהמשק צריך אותם יותר, אם זה הייטק, דיגיטציה והרבה מאוד תחומים אחרים, כי לא מספיק לאושש, צריך גם לכוון, ולכוון, להתחבר, בעידן שלאחר הקורונה, נאמר שנה, כשאנחנו נמצאים במצב אחר. אני רק רוצה לומר לכם, כל הוויכוחים, כולנו אנשים פוליטיים, אבל חייבים תקציב כמה שיותר מהר, וחייבים חוק הסדרים שיונח בפניכם, עם קרוב ל-40 חוקים, שהם חוקים מהפכניים, במכלול אחד, שיש לו מכנה משותף, שזה הורדת רגולציה, הורדת חסמים, הגברת תחרות, הגברת הצמיחה. בכל התחומים שאנחנו מכירים, החוקים האלה, שאני עומד מאחוריהם, הם בדיוק בהתאם לאותה השקפת עולם, ולדעתי רוב הבית כאן תומך בדבר הזה. כי לא מספיק לבלום, לא מספיק להחזיק ולסייע, לא מספיק אפילו לכוון. חייבים להביא את המשק למצב שבמקביל למאבק מול הקורונה על כל ההיבטים, כולל היבטים עתידיים, חייבים להביא את המשק למצב של התחברות של שתי הרגליים: הרגל המסייעת עם הרגל הצומחת והמצמיחה את המשק. רק אם נעשה את זה במאמץ לאומי משותף ורחב, קודם כול בבית הזה, כמו שאנחנו עושים את זה גם בממשלה, אני מקווה שגם נוכל להביא את זה בפני הכנסת ובפני הממשלה, אנחנו נתחבר בעוד שנה, פחות או יותר, גם ברמה יותר גבוהה ממה שהיינו, ונהיה אחת המדינות המובילות בעולם, מהמדינות שנערכות לעידן שאחרי הקורונה, ביעדים, בהכשרה ובכל הדברים האחרים. אם חלילה נחמיץ את זה, אנחנו נהיה עם רגל אחת חזקה, של הסיוע, שהוא באמת מקיף ורחב לתקופה, אבל אנחנו עלולים להיות בלי הרגל השנייה, שצריכה להיות לא פחות חזקה, של הכנת מדינת ישראל לקראת העתיד הלא-רחוק, ליום שבו יהיה החיסון. קבענו יעד של כשנה. בהתאם לזה אנחנו מגישים גם את החוקים וגם את הסיוע ארוך הטווח, של שנה, וגם כמובן סיוע נקודתי, על מנת לאושש ולאפשר למשפחות וליחידים גם כן לעשות. אנחנו חייבים לחבר את זה. אני מקווה שנימצא פסימיים ושיהיה חיסון בטווח של פחות משנה. מושקעים כאן מאמצים אדירים. כל העולם מבין מה עומד על כפות המאזניים. אנחנו ערוכים לשנה. אנחנו חייבים בשנה הזאת לבנות גם את הרגל של הצמיחה, את הרגל של הורדת הרגולציה, הבאת ישראל למקום הנכון, כדי להתחבר עם עתיד של אופטימיות, עתיד של תקווה. כל אזרחי ישראל זכאים לדבר הזה וזכאים שאנחנו כממשלה וככנסת נוביל אותם לאותם המקומות.

תודה רבה לשר האוצר. אני כמובן אבקש את תמיכת הכנסת גם בחוק הנוסף. אחרי זה הוא ילך לוועדת הכספים, וודאי יהיו גם שם דיונים.

תודה רבה. תודה רבה לשר האוצר. רשימת הדוברים נעולה, אי-אפשר להירשם יותר. עכשיו נתחיל בדיון. ראשון הדוברים, חבר הכנסת אלי אבידר. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, משבר הקורונה פגע אנושות בעולם התרבות והביא אותו לקריסה. כל יום שעובר מביא כליה נוספת על נכסי תרבות שהם חלק מהזהות שלנו וממי שאנו כעם. העם הזה, גם ברגעיו הקשים ביותר ידע לשמר תרבות. אפילו בגטו ורשה, שם איבדו בני העם שלנו צלם אנוש ותקווה, דווקא שם נשמרה התרבות, כי זה מה שמייחד אותנו כעם היהודי, זה מה שמייחד אותנו כבני אנוש. אבל בממשלה אפילו לא פועלים למראית עין, ולוחשים את קוד החיסול לכף היד: שמאלנים. 36 שרים יש בממשלה הזאת ויש שר אחד, חילי טרופר, שאחראי לנושא התרבות. הוא גורם לי להתגעגע לשרת התרבות הקודמת. היא כבר הייתה שוברת לשר האוצר שולחן, ובשידור חי. מתי שמעתם על שר אחד בכחול לבן שדפק על השולחן, שאיים להצביע נגד הממשלה בשביל האנשים שבחרו בו באיכות הסביבה, בתיירות ובתרבות? הם סיפרו לנו, כחול לבן, שהם נכנסו מתחת לאלונקה, אבל הם התיישבו על האלונקה עם כל היועצים, הנהגים, המאבטחים, הלשכות, ואת האלונקה סוחב הציבור, שכבר אין לו כוח. אז עכשיו ממתינים שמשרד האוצר יאשר תוכניות להצלת התרבות שאישר השר חילי טרופר. אז למי יקשיבו יותר, לטרופר או לשר דרעי, שנלחם כמו אריה בשביל המגזר שלו, ואני מברך אותו על כך? אומני ישראל הם ברובם עצמאים קטנים שמרוויחים עד 100,000 שקלים לשנה, והם כבר חודשים ללא פרנסה. בכל מדינה מתוקנת שומרים על התרבות, אבל מי צריך כאן תרבות? יציגו לנו מחזות תיאטרון מתורגמים מצפון קוריאה, ישמיעו לנו בתחנות הרדיו בלופים את "אתה תותח, אין, אין עליך", ביבי ינענע בראשו בשביעות רצון ורויטל גנץ תגיד לבני כל בוקר: נו,

קום כבר לבית הספר, היא שרה גם עליך,

גברתי היושבת-ראש, חייבים להחיות את מגזר האומנים עכשיו, להשקיע תקציבי הזנק בתרבות עכשיו, להפעיל מוסדות תרבות עכשיו וליצור ודאות וחזרה לשגרה עכשיו ומייד. חברותיי וחבריי חברי הכנסת, הטירוף שמתקיים כאן ינצח כשאנחנו נרים ידיים, ואנחנו לא נרים ידיים עד שתחזור השפיות. תודה רבה, גברתי. תודה רבה. חברת הכנסת סונדוס סאלח. כבוד היושבת-ראש, חברי וחברות הכנסת. אומר ע'סאן כנאפני: (אומרת בערבית ומתרגמת:) גונבים לך את הלחם ונותנים לך פירורים ומבקשים ממך להודות להם. אוי, איזה חצופים הם. מה לעשות עם ה-750 שקלים האלה? מה אפשר לעשות עם הכסף, אותו כסף שהציבור שילם לאורך כל השנים? זה כסף שהציבור שילם ועכשיו נותנים לו טיפה בתוך בור אחד עמוק, בור של מצוקה כלכלית, חברתית ובריאותית. מה יעשו 750 שקלים לאנשים? הם לא ישלמו את החשמל,

לא את הארנונה ולא את הספרים של תלמיד בכיתה א'; בטח לא תשלום לתרופות ובטח לא תשלום אחד לאוניברסיטה של איזה סטודנט בתוך משפחה ברוכת ילדים.

לאחר שבשבוע שעבר העברתם את חוק סמכויות מיוחדות, צריך להביא סרט אדום, לסגור את הכנסת ולציין סלילת מסלול חדש, נתיב עוקף כנסת שתכנן ראש הממשלה הדיקטטור כדי לקבל החלטות באופן מהיר, דיקטטורי, שלא מתחשב באף אחד מערכי הדמוקרטיה, אף לא בערך קטן ומינימלי. הוא אמר זאת בפירוש, שחזרה לכנסת מפריעה לו לקבל החלטות ולקיים המשך תהליכים שהוא חושב שהם נכונים. אחריו יוצא אלינו השר לביטחון של ראש הממשלה, והוא רוצה לאתגר את פסיקת בג"ץ ולשלול את הזכות הבסיסית של בני האדם להביע את העמדות שלהם. הינה עוד שיעור אחד שלומד שר הביטחון של ראש הממשלה, שאפשר לעקוף את בג"ץ. והיום כאן אני רוצה לאתגר את בג"ץ להמשיך ולקיים את ההליכים המשפטיים ולקיים את החקירה נגד ראש הממשלה, נגד הנאשם בפלילים מבלפור, בשמירה על הנחיות משרד הבריאות, ולקיים את החקירה שלו. הציבור שיצא באלפים במקומות שונים, העובדות הסוציאליות,

צוותי ההוראה, המתמחים ברפואה, הסטודנטים והסטודנטיות, העצמאים, השכירים, המובטלים לכאורה, אנשים שלאורך כל הזמן עמדו על הרגליים ותרמו למשק רבות ושילמו מיסים ועכשיו הם במצוקה אחת גדולה, אתם ממשיכים במהלכים אלימים נגד אנשים אלה,

אם הם לא ימותו מקורונה, ימותו מרעב.

תודה רבה לך. יפה מאוד, עמדת בזמנים. אני מבקשת מכל הדוברים לעמוד בבקשה בלוחות הזמנים. חבר הכנסת איימן עודה. כבוד היושבת בראש, חבריי חברי הכנסת וחברות הכנסת, מונה חליל, אום חליל, היא אימא שכולה. הבן שלה נרצח לפני כחודש וחצי בשכונת חליסה בחיפה. האימא החליטה לקום ולעשות מעשה: לצעוד ברגל משכונת חליסה בחיפה עד לירושלים. מבחינתי זה אירוע כל כך חשוב, אפילו מכונן, כי הסיפור של שכונת חליסה הוא הסיפור של האזרחים הערבים. בעשור האחרון נהרגו שבעה אנשים בשכונת חליסה בחיפה:

נור נזאל, זיאד שנאוי, ריאד בסתוני, אשרף אבו כליב, חליל חליל וגיא כפרי. מי היוצא מן הכלל שנרצח? אחד יהודי ושישה ערבים. במקרה של היהודי שנרצח, אחרי שעה קלה באה המשטרה והפכה כל אבן בשכונת חליסה, הציבה מחסומים, מצור שלם, עד שהגיעו לנאשם. אבל כל המקרים, ממש כל המקרים של הנרצחים הערבים, השישה, לא פוענח ולו מקרה אחד.

שישה ערבים ואחד יהודי. בקרב ששת הערבים אין פענוח, כשהנרצח הוא יהודי מצאו את הנאשם. להבדיל מכל המקרים, אימא של חליל החליטה להיאבק. חובתנו לעמוד לצידה. אני אישית החלטתי לצעוד יחד עם מונה חליל משכונת חליסה בחיפה עד לירושלים. אולי ייקח לנו חמישה ימים. זה יתחיל ביום ראשון בעוד שבועיים, בעוד 13 ימים, בגלל שיש חג הקורבן, עיד אל-אדחא. כול עאם ואל-ג'מיע באלף ח'יר. חג שמח. אחרי החג אנחנו נתחיל. אני קורא לחברי הכנסת ולחברות הכנסת בהתחלה לגלות אמפתיה, אבל זה לא מספיק כלל וכלל, אלא לדרוש יחד איתנו לפענח את המקרה. אנחנו לא יודעים מי הרוצח. אני לא יודע.

אבל יש נרצח ויש רוצח. חייבים להגיע לרוצח. בבקשה לסיים. תודה רבה. גברתי, משפט

אני לא מצדיק את הנקמה, תלוי איפה. לא בכל מקום מדברים על נקמה. לא בכל מקום.

לא מצדיק ואני נגד, אבל צריך להבין שחייבים להגיע לרוצח.

חבר הכנסת יצחק פינדרוס.

גברתי היושבת בראש, אדוני שר האוצר, חברי הכנסת, אנחנו השבוע נקרא את דברי הנביא ישעיהו, בפרק ראשון: "ידע שור קֹנהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא התבונן". ולמה אני אומר את זה בדיון על החוק הזה? אנחנו, בפרשייה בשבוע הבא, בחומש, נקרא על ארץ ישראל: ארץ אשר עיני אלוקיך בה מרשית שנה ועד אחרית שנה. ארץ ישראל מתנהלת אחרת מכל העולם. כשבכל העולם, אדוני שר האוצר, היה משבר כלכלי ב-2008, במדינת ישראל פתאום יש פריחה כלכלית. כשבמרץ בכל העולם התמודדו עם משבר קורונה, בישראל, ראה זה פלא: המספר המינימלי של חולים, מספר מינימלי של מתים, נזק כלכלי כבד, אבל הקורונה לא הכתה בישראל. בגל השני אנחנו הכי גבוהים בעולם, ללמדך שההתנהלות בארץ ישראל היא התנהלות שלא קשורה למה שקורה בעולם. ולמה זה מחייב אותנו? כשאנחנו באים לבנות מדיניות כלכלית, לבנות מדיניות חברתית, היא חייבת להיות עם חמלה, היא חייבת להיות עם המוסר היהודי, היא חייבת לרחם על המסכנים,

גם על משפחות ברוכות ילדים, ולא רק על שני הילדים הראשונים, כי גם השלישי, הרביעי והחמישי צריכים אוכל. כשאתה בונה מדיניות, היא חייבת להיות אחרת, ולא להיבהל, כי בסוף המשמעויות בארץ ישראל הן שונות, ארץ אשר עיני אלוקיך בה מרשית שנה ועד אחרית שנה, ואם לך אין חמלה, גם עליך לא יחמלו. ואני רוצה לומר לך, אדוני חבר הכנסת איימן עודה,

שהמשטרה לא מפענחת, אז אני אספר לך סיפור: בשבת האחרונה, בשעה 18:30 בערב, יושב בחורצ'יק בן 19 על גג ביתו בעיר העתיקה, ברובע היהודי, ומקבל קליע לכתף, 9 מ"מ. ראה זה פלא, אין חקירה, אין עיתונות, אין תקשורת. אף אחד לא מדבר על זה. לאחר יומיים אומרים לך, תקשיב: זה היה כדור תועה של הקליעים שיורים בשביל הבגרות. אלה שמפסידים בבגרות,

יורים קליעים, ואלה שמנצחים, מצליחים, יורים זיקוקים. אתה מכיר את זה? אז אני מכיר את זה. אני גר לידם, אני מכיר את זה. כדור תועה. עד עכשיו אף אחד לא יודע מי זה. זה גם לא מעניין אף אחד. כדור תועה, כששוכחים שכל הקליעים היו לא חוקיים, אבל זה כדור תועה של קליעים שמתעלמים מהם. אז תאמין לי, איך שאומרים אצלנו בגמרא: סדנא דארעא חד הוא, חוסר הפעילות הנכונה של המשטרה עובדת לשני הכיוונים.

תצטרף לבקשה שלנו לפסול את כל הנשק בקרב האזרחים הערבים. מצטרף אליך. מצטרף אליך ברגע זה. אמרתי לך, כולם נפגעים מזה. כולם נפגעים. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה

תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אנחנו מצויים בימים לא פשוטים. מדינת ישראל, כמו העולם כולו, מתמודדת עם אחד המשברים הבריאותיים הגדולים ביותר שידענו. המשבר הבריאותי הביא איתו משבר לא פחות גדול, שהוא המשבר הכלכלי. הסגר הגדול שהיה, הריחוק החברתי, ההגבלות על פעילויות ועל התנועה, כל אלה הביאו את המשק הישראלי ואת האזרחים למצב שכמותו לא ידעו שנים רבות. כולם מכירים את הנתונים, ואין טעם לפרט עליהם, אבל יש טעם שנדבר על פתרונות.

כולנו עסוקים במתן מענה למצוקות היום-יומיות שהאזרחים מתמודדים איתן. המטרה העליונה של כולנו היא ללא ספק לספק אופק כלכלי לאומי ליציאה מהמשבר. אחד המענים שהוצעו על ידי משרד האוצר היה תוכנית המענקים לכל אזרח. ההנחה הייתה שמענק ישיר ואוניברסלי לאזרחים יעודד את הצריכה, יגביר את הפעילות במשק ויתניע את הצריכה. אנחנו חשבנו בכחול לבן שהכיוון הכללי הוא נכון, אבל הוא לא מספיק. סברנו שמתן מענקים בסכום שווה לכל אזרח רק על פי קריטריונים של גיל ומספר הילדים לא עונה על הצורך הנדרש. כמו בכל משבר, החלשים נפגעים יותר מהחזקים.

הקשישים, או אלו שידם אינה משגת, ודאי מרגישים את עומק המשבר הזה יותר מאחרים. בדיוק מהסיבה הזאת התעקשנו לתקן, לתקן את המשוואה באופן כזה שמי שיש לו פחות יקבל יותר, שמי שיש לו יותר יקבל פחות. ולכן אנחנו מצביעים היום על תוכנית מדורגת ששמה במרכז את מי שזקוק לסיוע הזה יותר מכולם, ניצולי השואה, מקבלי קצבת סיעוד, עולים חדשים, קשישים. זו תוכנית שמבוססת על ההיגיון הצודק והראוי, שמדינה שמאמינה בסולידריות, שמאמינה בכך שלכל אחד הזכות להתקיים בכבוד, חייבת לעשות חלוקה דיפרנציאלית של המענקים, קודם כול ולפני הכול לגר, ליתום ולאלמנה. צריך גם לומר בכנות: התוכנית הזאת לא מספיקה. היא לא נותנת מענה ארוך טווח למשבר כלכלי שאנחנו במידה רבה נמצאים בתחילתו. אבל אפשר להגיד שהתוכנית הזאת מתווה דרך שעל פיה אנחנו צריכים לצעוד, לתת יותר למי שיש לו פחות ולתת פחות למי שיש יותר. זה הדבר ההגיוני לעשות, זה הדבר הצודק לעשות, ונמשיך לדרוש תוכניות שעושות בדיוק את זה.

תודה רבה. חבר הכנסת עפר שלח, אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכאלי, את מדברת?

חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אז חבר כנסת יבגני כן נוכח.

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו דנים עכשיו על חוק שאמור להעניק סיוע מינימלי לאזרחי ישראל, והעמדה שלנו מאוד ברורה. למרות הביקורת אנחנו כן נתמוך בדבר הזה, כי אנחנו חושבים שכן צריך להעניק סיוע וגם לחשוב כשאתה מעניק את הסיוע שהסיוע גאמת מגיע למי שזקוק לו אבל אני רוצה להתייחס לכמה נושאים שאנחנו רואים שלא מתנהלים בשבועות האחרונים. מדברים כולם על חל"ת, מדברים על זה שצריך להאריך את החל"ת, ואנחנו במסגרת הדיונים בוועדת הכלכלה, ולא רק ועדת הכלכלה, גם ועדות אחרות, גילינו שמסתבר שיש לנו מה ללמוד מהמדינות המתועשות בעולם, למשל גרמניה,

הכניסו את המושג חל"ת חלקי. מה המשמעות של חל"ת חלקי? אדוני השר יבין אותי, כי היית שר אוצר: כשיש לך עשרה אנשים שמייצרים מכונית והתפוקה בייצור המכוניות יורדת, אתה לא יכול לפטר מישהו שאחראי לדלתות ולהשאיר את שאר האנשים,

אז אתה נאלץ להשאיר את כל עשרת העובדים למרות שהתפוקה יורדת, ואת הפער הזה אתה משלים. אתה כמדינה חוסך למעשה את הכסף שהיית צריך לשלם לכל מי שיושב בחל"ת, ומצד שני, אתה גם תומך בתעשייה, כי ייצור המכוניות למעשה ממשיך. וכך אותם אנשים, כולם עובדים בתעשייה, ולמרות הירידה בתפוקה וכתוצאה מזה הירידה בייצוא, המדינה מממנת את ההפרש. אתם יודעים מה היה בדיון בוועדת הכלכלה, ושאלנו מדוע אי-אפשר ליישם את המדיניות הזאת, חל"ת חלקי במדינת ישראל. אתם תתפלאו ותצחקו מה הייתה התשובה, כי המדינה לא סומכת על המעסיקים. המעסיקים יכולים לרמות את המדינה. תראו לאיזה מצב הגענו. מדינת ישראל והממשלה לא סומכות על המעסיקים אם נתחיל ליישם את השיטה הגרמנית של חל"ת חלקי. באותה המידה אפשר להגיד שמדינת ישראל לא סומכת על האזרחים שישלמו מיסים, לא יודע, שילדים ילמדו את מקצועות הליבה וכל דבר, שישרתו בצבא, שילכו לעשות מילואים. אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה בסיסית שמדינת ישראל לא סומכת על התעשייה ועל המעסיקים, אז בואו נסגור הכול, נשלם על הכול ונקווה שקורונה תחלוף. אני לא קיבלתי, לא קיבלנו תשובה מקצועית מדוע אי-אפשר ליישם את השיטה הזאת. מה כן קיבלנו? קיבלנו דיבורים על כך שרוצים לשקול את האופציה להוריד את שכר המינימום. שכר המינימום קשה למעסיק, ולכן הוא לא יכול לשלם בשביל להחזיר את העובדים לעבודה. רבותיי, אם התפוקה יורדת והייצור יורד, אני לא אתפלא אם חלק מהמעסיקים יתחילו להציע קיצוץ במשרות לעובדים. ואז אותו בן אדם, שאני אקרא לזה האזרח המסכן, יחשוב פעמיים אם הוא יעמוד על הזכויות שלו ויגיד: אני לא מוכן שהמעסיק יקצץ במשרה שלי ל-75% הוא יגיד לו: אז אני אפטר אותך, ואם אני מפטר אותך, יש לי עוד 20 אנשים שמחכים בחוץ.

אני כבר מסיים.

עברתי? צריך לסיים מזמן.

אז אני בחצי שנייה מסיים, משפט אחרון. ולכן אני אומר ככה, ואני קורא גם לממשלה וגם לשר האוצר: הגיע הזמן שנלמד מהשיטות שכרגע מיושמות באירופה ובמדינות מתועשות, ואולי באמת נצליח ביחד לגבור על משבר הקורונה. תודה רבה.

חבר הכנסת אוסאמה סעדי. לא הבנתי, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אתה רוצה לדבר? כן, בטח.

חשבתי שמרב, לא. אבל אני אומרת. גברתי היושבת-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, אין ספק שאנחנו נמצאים בעיצומו של משבר כלכלי, בריאותי, חברתי. שמענו על מאות מפעלים, חברות, שנסגרו ופשטו רגל. וכל התוכניות למיניהן,

60 מיליארד, 100 מיליארד, אתמול שמענו ששר האוצר מדבר על 200 מיליארד שקל שהוזרמו לעסקים, למובטלים, לתמיכה במשפחות, אבל מה לעשות, כבוד היושב-ראש שיושב עכשיו על כיסאו, אנחנו לא רואים שהכסף הזה מגיע וזורם לאנשים שצריכים את זה, שזכאים לזה, שמחכים לזה. ואני שמעתי אותך בריאיון לפני כמה ימים, אדוני היושב-ראש, שאתה אומר, אתה מבטיח לשקם ולעזור לעסקים, למובטלים, לאזרחים. התוכנית הזאת, 6.5 מיליארד,

בסדר, אף אחד לא התנגד. מי יתנגד לתת כסף לאזרחים, לכל אזרח במדינה? טוב שבכלל אחרי הביקורת הציבורית שהייתה יש עכשיו התאמות ושינויים ויש עכשיו מתן דיפרנציאלי ולא לכולם באופן שווה, ואלה שבאמת מקבלים קצבאות מקבלים כפול מאשר מי שאולי ההכנסה שלו מעל 650,000 שקל. אבל אתה יודע מה, אדוני היושב-ראש? כל הלחץ הזה והפניקה הזאת של ראש הממשלה, של הממשלה הזאת, שרוצים לספוג את המחאה הציבורית, העממית, שכבר קמה וחיה ובועטת בכל המקומות, ערבים, יהודים, פריפריה,

כולם מרגישים שהממשלה הזאת מרמה אותם. וה-500 שקל האלה וה-750 שקל האלה וה-2,000 שקל למשפחה, כמו ש-4,000 או 5,000 או 6,000 שקל, אדוני היושב-ראש, ואתה היית איש העסקים ומבין בעסקים ומבין בביזנס, מה זה נותן, 6,000 7,000 שקל לביזנס? זה בקושי מכסה אולי חודש שכירות, אולי מכסה חלק מהארנונה, אבל זה לא עוזר לשקם ולהרים את העסקים, כמו שה-500 שקל האלה, נכון שכל שקל חשוב למשפחות האלה, אבל מה זה

500 השקל האלה, בסופו של יום, או 1,000 שקל למשפחה, כאשר כל העסקים סגורים, כאשר העסק שלהם סגור, כאשר אין עבודה, האבטלה גואה, מיליון מובטלים? ולכן, כל מה שאתם נותנים לא יעזור על מנת להשתיק את קול המחאה שגובר וגובר, ובסופו של דבר יביא להפלת הממשלה הזאת. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך.

במקרה הזה הנושא הכאוב שאני אתייחס אליו הוא נושא שגם נוגע באופן ישיר לכישלונות המתמשכים של הקואליציה ושל הממשלה. כרגע מתקיימת מול תחנת המשטרה באום אל-פחם עצרת מחאה של צעירים וצעירות בעקבות הרצח האחרון שהיה בעיר, רצח של המנוח חאלד וליד אגבאריה, בן 35, אב לארבעה ילדים. זהו רצח נוסף בשרשרת של רציחות הן ביישוב אום אל-פחם והן בכלל בחברה הערבית בתקופה האחרונה. אנחנו מדברים על יותר מ-50 נרצחים רק השנה,

על רקע האלימות והפשיעה בציבור הערבי. זאת גם עלייה מאוד מדאיגה של כ-30% ביחס לשנה הקודמת מבחינת מקרי רצח. ואני שואל, כבוד היושב-ראש: מי אחראי? מי אחראי להימשכותו של מעגל הדמים, של הדם הנשפך ביישובים ערביים כמעט באופן יומי? יריות, רציחות, אנשים נפצעים, יריות על הבתים, על בתי מסחר, על רכבים, נשים, ילדים, גם אנשים מבוגרים הם קורבנות הפשיעה הזאת. אני אומר שיש כתובת למי שיכול לאכוף את החוק. הכתובת היא רק רשויות אכיפת החוק. הרשויות הן שיכולות לנהל חקירה, הרשויות הן שיכולות להגיש כתבי אישום ולעצור אנשים, וכאשר מקרי הרצח נמשכים והפשיעה גואה, התוצאה הזאת כשלעצמה אומרת שיש כאן מי שנכשל בלהגן על ביטחונם ועל שלומם של התושבים הערבים. נא לסיים.

אני אומר שהממשלה הזאת נושאת באחריות להימשכותו של מעגל הדמים הזה בתוך החברה הערבית, כי הם הכתובת והם האחראים ולהם יש את הסמכויות לטפל בפשיעה הזאת. אני קורא לפעולה מיידית

בלימת האלימות והפשיעה ומקרי הרצח, כדי שנוכל סוף-סוף לנהל חיים תקינים כמו שאר האזרחים.

תודה רבה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין.

חבר הכנסת עופר כסיף,

חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח, חבר הכנסת נפתלי בנט, אינו נוכח, חבר הכנסת רם בן ברק, אינו נוכח. חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, אתה נכחת היום בוועדת הכספים וראית שאנחנו דנים בחוק הקורונה הכלכלי הגדול, שאמור לסייע להרבה מאוד אוכלוסיות במדינת ישראל.

בחוק הזה, בוועדה לפחות, דיברתי על צעירים, דיברתי על סטודנטים ועל חיילים משוחררים,

אני רוצה לדבר על עוד אוכלוסייה, על אוכלוסיית הקשישים בישראל. החוק מגדיר מענק הסתגלות לאנשים שפוטרו מהעבודה מעל גיל 67. אני חושב שזה,

סוג של זריקת עצם של הממשלה. למה האנשים האלה, שעובדים מעבר לגיל פרישה, משהו שהמדינה צריכה לעודד, לא זכאים לדמי אבטלה? למה יש כאן אפליה? ויותר מזה, כבר נותנים להם את המענק, אז למה רק עד סוף השנה? למה לא נותנים את המענק כפי שנותנים לכולם דמי אבטלה, עד יוני 2021? ואם זה לא מספיק, נשים מעל גיל 62 שזכאיות לקצבת הזקנה לא מופיעות בחוק הזה בכלל. כששאלתי, ענו לי: אבל הן זכאיות לדמי אבטלה.

אבל אני לא יודע אם אתם יודעים, קצבת הזקנה מקוזזת להן מדמי האבטלה. אז אני רוצה לספר לכם שבמדינת ישראל כ-17% מהקשישים ממשיכים לעבוד לאחר גיל פרישה. ועוד נתון מעניין: בקרב העולים החדשים הנתון הזה עומד על 58%. אז במקום שהמדינה תעודד את האנשים האלה, היא החליטה, שר האוצר וראש הממשלה החליטו לזרוק להם עצם, משהו, ככה, שישתקו. אז אני אומר לכם שהם לא ישתקו, ואנחנו נשמיע את הקול שלהם כאן בכנסת. בתהילים פרק ע"א פסוק ט' כתוב: "אל תשליכני לעת זקנה ככלות כֹחי אל תעזבני" אז אני קורא לכולכם, כשהחוק יגיע כאן למליאה, להצביע בעד ההסתייגויות שנעלה, כדי שהקשישים יקבלו את מה שמגיע להם.

תודה רבה לחבר הכנסת אלכס קושניר. אחריו, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח.

הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, מוקדם יותר כאן במליאת הכנסת יושב-ראש הכנסת לוין והשר אמסלם הביעו זעזוע עמוק ממפגינה חשופת חזה שהפגינה כאן מול הכנסת. אני רוצה לשנייה לעשות סדר בדברים, סבבה? הקמת ממשלה מנותקת ומנופחת של 36 שרים ו-12 סגני שרים בעיצומו של המשבר הכלכלי הכי גדול שהיה כאן במדינת ישראל, זה מזעזע, זה שחברים שלי קורסים כלכלית סביבי, שהם לא יכולים לשלם שכר דירה, שאין אף אחד כאן שמתעסק בלהחזיר אותם למקום העבודה שלהם, לגזור על צעירים בישראל שנים אבודות של הישרדות כלכלית, זה מזעזע, זה שמתקיפים מפגינים בישראל בסכינים ובגז מדמיע, זה שאנחנו שומעים שירי הלל לרוצח המתועב יגאל עמיר, זה מזעזע, זה ששר ללא תיק ממפלגתך, אדוני היושב-ראש, אומר שהעוני של חלק מאזרחי ישראל הוא חרטא, זה מזעזע. כשיש ילדים שהולכים לישון רעבים, זה שאנחנו ממשיכים לחיות תחת ראש ממשלה שמקבל החלטות ומכהן תחת שלושה כתבי אישום על שוחד, מרמה והפרת אמונים, זה מזעזע.

אדוני היושב-ראש, ממה אתה וחבריך בחרתם להזדעזע? ממפגינה חשופת חזה, מפגינה בודדת, אמיצה, שמימשה את זכותה לחופש ביטוי. סדרי העדיפויות שלכם, אדוני היושב-ראש, הם מקולקלים. הם מעולם לא היו ברורים ובולטים יותר בקלקלתם, ואני מקווה, רק מקווה, שתצליחו להחזיר לעצמכם את אמות המידה הנכונות, את הפרופורציות האמיתיות של העולם ותלמדו להביע את הזעזוע שלכם, הכל-כך עמוק, על הדברים החשובים באמת.

תודה רבה לחבר הכנסת יוראי להב הרצנו. אנחנו גם מזועזעים מהתבטאויות של חברים במפלגה שלך שקראו לא לקיים את ההנחיות, אבל אנחנו מזועזעים מהרבה דברים. זו מהותה של הדמוקרטיה.

טוב שנהיה מזועזעים לפעמים, ולפעמים גם לא,

בסוף, ואם היא הייתה ערומה לגמרי, גם זה בסדר? אם, אדוני, זה מה שגורם לך, זה מה שמזעזע אותך בכל הזוועות שפוקדות אותנו עכשיו? חברים, בסוף אני חושב שמה שיפה בדמוקרטיה הישראלית זה שהציבור קובע ממה להיות מזועזע יותר, ממה להיות מזועזע פחות. כל אחד מביע את עמדתו בצורה כזאת או אחרת. סביר שלכל אחד גם תהיה עמדה. אבל יושב-ראש הכנסת אמר שהיא צריכה לשבת בכלא על פשעים, הוא הגדיר את זה פשע חמור. אני חוזר: כל אחד יכול להביע את עמדתו, ובסוף מי שקובע זה הציבור. אם אלה היו אנשי ימין שמטפסים על סמל המנורה,

חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, אדוני. אני אגן עליהם להביע את דעתם, גם אם היא שונה משלי. זו מצוות החוק. יש דרכים להביע דעה.

החוק. החוק מתיר, בבקשה לא להפריע, תודה. נא לשמור על השקט.

היא לא הלכה ערומה,

אתם רוצים להתווכח? תצאו החוצה. אני צריך לדבר ואני צריך שעם ישראל ישמע אותי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, בשבוע שעבר עמד כאן על הדוכן הזה חבר כנסת ותקף אותי באופן אישי, תקף גם את העדה הדרוזית ותושבי בית ג'ן. הוא האשים את תושבי בית ג'ן בביצוע לינץ' נגד פקחי שמורת הטבע. הוא האשים את העדה הדרוזית בכך שאינה מכבדת את חוקי מדינת ישראל. קודם כול אני רוצה להגיד לכם, אני לא רוצה להגיב לאותו חבר כנסת ולא רוצה להתייחס, כי הוא לא שווה את ההתייחסות שלי, אבל מי שביצע את הלינץ' ולינץ' זו מילה קשה, בדרוזים בישראל זה ממשלות ישראל לדורותיהן, בזה שלא פיתחו את היישוב הדרוזי בתשתיות, בזה שלא דאגו לתוכניות מתאר לאותם תושבים, בזה שחוקקו חוקים אנטי-דמוקרטיים כמו חוק הלאום וחוק קמיניץ, שפגעו קשות בעדה הדרוזית. לכן, אדוני היושב-ראש, מי שביצע את הלינץ' זה ממשלות ישראל לדורותיהן, לא תושבי בית ג'ן. אנחנו בעדה הדרוזית מכבדים את החוק, אבל מי שלא מכבד את החוק הוא זה שנכנס לקניין של הדרוזים בישראל. ולידיעה, אתה לא שמעת אותי בשבוע שעבר, ב-1948 היו לדרוזים קרוב ל-343,000 דונם במדינת ישראל, שטח השיפוט של היישובים הדרוזיים, כשהיו רק 14,500 תושבים, היום אנחנו קרוב ל-140,000 תושבים, יש לנו פחות מ-100,000 דונם. מי הפושע כאן? מי כאן לא מכבד את החוק? מי זה שנכנס לקניין הפרטי שלי, אני או ממשלות ישראל לדורותיהן?

ואני רוצה שעם ישראל ישפוט, מי עבר על החוק: האם הדרוזים עברו על החוק ולא מכבדים את החוקים במדינת ישראל או מי שהפקיע להם יותר משני שלישים מאדמותיהם? מי שבא לשים צווי הריסה על סככות חקלאיות, מחסנים חקלאיים, שבהחלטת בג"ץ אפשר להם להקים את זה? בשנות התשעים בג"ץ אמר לאותם חקלאים, אישר להם לעבד את הקרקע שלהם בהר מירון, להקים מחסנים. מי שלא עשה תוכניות שם וקידם תוכנית מתאר מפורטת, תמ"א 1, לאותם פארקים, זה ממשלות ישראל ולא התושבים שם. לכן אני אומר לכם, שום חבר כנסת שתוקף אותי לא שווה התייחסות שלי.

לא אזכיר שמות של חברי כנסת ואתקוף אותם באופן אישי.

תודה רבה לך, אדוני. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה, שלוש דקות לרשותך.

אדוני.

אני ממש ממש תומכת בלהגדיל את ההוצאה הממשלתית. האמת היא שגם בימים כתיקונם צריך להגדיל בישראל את ההוצאה הממשלתית, שכן ממשלות נתניהו לדורותיהן מתקמצנות, ממש מתקמצנות על השירותים החברתיים שמגיעים לתושבות, לאזרחיות ואזרחי ישראל. יש לנו פחות מדי בריאות, פחות מדי רווחה, פחות מדי חינוך, פחות מדי מלא מלא דברים שצריכים להיות נגישים לאזרחיות ואזרחי ישראל, לא משנה אם יש להם כסף או אין להם כסף. על אחת כמה וכמה שצריך להגדיל את ההוצאה הממשלתית אף במחיר הגדלת הגירעון בשעת משבר כלכלי ובריאותי כמו כזה שאנחנו נמצאות ונמצאים בתוכו. אבל, כזה אבל, את הכסף הזה צריך להוציא באופן שיגרום למדינת ישראל להיות מסוגלת לצאת מהמשבר מחוזקת, באופן כזה שישמש קרקע לצמיחה מחודשת. משבר צריך לנצל כדי להעביר כל מיני תוכניות מרחיקות לכת שבימים כתיקונם קשה מאוד לעשות אותן. אבל הממשלה הזאת נתפסת ממש עם המכנסיים למטה, נתפסת בערוותה, כשאחרי 11 שנים בראשות הממשלה מסתבר שלנתניהו ולשרים, שכל כך הרבה שנים נמצאים איתו ומסביבו אין תוכניות מגירה, אין תוכניות אסטרטגיות,

חזון. זאת השעה שבה אפשר היה להעביר למשל את קיצור שבוע העבודה. בישראל יש לנו את אחד משבועות העבודה הארוכים ביותר בעולם, ולעומת זאת פריון מאוד נמוך. כולם יודעות ויודעים שיש קשר הפוך בין שעות עבודה ארוכות מדי לבין פריון, יש קשר ישר בין רווחה של עובדות ועובדים לבין פריון. זאת הייתה הזדמנות פז לקצר את שבוע העבודה.

זאת הייתה הזדמנות מושלמת להעביר חופשת לידה שוויונית לשני ההורים, חופשת לידה שגם תאפשר לאבות לממש את ההורות שלהם במלואה, גם תאפשר לתינוק או לתינוקת לחוות הורות של שני ההורים שלה או שלו, גם תאפשר לפעוטה או לפעוט לקבל את השנה הראשונה אחד על אחד, אחת על אחת,

נא לסיים. אבל שום דבר מהדברים האלה ורעיונות רבים אחרים שמיושמים במדינות אירופה, שמוצעים על ידי חוקרות וחוקרים, שום דבר מזה לא עלה כאן על השולחן. אז עכשיו מחלקים ממתקים, סוג של כלכלת בחירות מהסוג השקוף והמושחת ביותר. כן, חשוב לתת כסף לאזרחיות ולאזרחים, אבל לתת אותו ככה הוא משהו שאנחנו לצערי נשלם עליו אחר כך בריבית דריבית. תודה רבה. חברת הכנסת קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת, חברת הכנסת אורלי פורמן,

חבר הכנסת יעקב טסלר, בבקשה, שלוש דקות לרשותך.

מאוד, שפגע ופוגע בכל אחד ואחד במדינת ישראל בעצם ניהול שגרת חייו, ובוודאי בתחום הבריאות והכלכלה. כדי למגר את המשך התפרצות הנגיף ועליית התחלואה ישנן הוראות קפדניות בנושא השמירה, שמירה קפדנית על מרחקים בין אנשים, שמירה על עטיית מסכות, שמירה על היגיינה. כל השמירות האלו הן כדי להימנע מהדבקה בנגיף. אמצעי השמירה הללו אכן חשובים מאוד, ואנו מצווים לקיים אותם מדין של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". חבריי חברי הכנסת, התבקשתי על ידי גדולי ישראל שליט"א לעורר על שמירה נוספת, שמירה מעולה ונפלאה לכל עם ישראל, ובמיוחד בתקופה זו, שמירת השבת. במשך אלפי שנים, בכל מצב ובכל תקופה, יהודים מסרו את נפשם עבור שמירת השבת. שמירת השבת היא החיבור בין עם ישראל לבורא עולם, כפי שנאמר בפסוק "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדֹרֹתם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אות היא לעֹלם". אדוני היושב-ראש, הממשלה משקיעה משאבים רבים במלחמה בנגיף ובמיגור התחלואה, ומעדכנת את ההנחיות מדי שבוע ולפעמים מדי יום, אולם ישנה הנחיה אחת עתיקה, ואיתה גם הבטחה שאותה קבעו חכמינו זיכרונם לברכה: שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא.

בנושאים הכלכליים: נוקטים פעולות רבות ומגוונות כדי להניע את הכלכלה, אולם ישנה פעולה אחת שטרם נוסתה, והיא שמירת השבת, שעליה נאמר: השבת היא מקור הברכה. בצו האחרון של הממשלה, בתי עסק, קניונים ושווקים סגורים בסופי שבוע, והאזרחים נדרשים לשהות יותר בבית. בואו נקבל את זה על עצמנו בכל שבוע, ולא רק בגלל הקורונה. השבת היא מתנה נפלאה. נשמור עליה בבית ובמרחב הציבורי, וגדולי ישראל מברכים ומבטיחים כי בזכות שמירת השבת נמגר בעזרת השם את הנגיף ונינצל מכל מחלה ונזק. ויהי רצון שיקוים בנו "אלמלא שמרו בני ישראל שתי שבתות מייד נגאלין".

תודה רבה, חבר הכנסת יעקב טסלר. ריגשת מאוד עם האמירות המיוחדות על שבת קודש, ואני חושב שכל שנותר לי הוא להצטרף לדבריך, והלוואי שכל עם ישראל יחליט לשמור את השבת. אני מברך על הדברים, וריגשת מאוד בדבריך.

חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, שבוע קשה עבר על החברה הערבית עת נהרגו שישה אנשים, לפעמים בהפרש של שעות. אני אציג כאן נתונים של מרכז אמאן בראשות שייח' כאמל ריאן, שעוקב זה שנים רבות אחר נושא האלימות ונושא הרציחות בחברה הערבית ומספק נתונים עדכניים. הנתונים שקיבלתי הבוקר מדברים על 56 הרוגים בחברה הערבית מתחילת השנה: עשרה הרוגים במקרי נקמה, נקמה בין משפחות על סמך מקרים קודמים או הריגות קודמות, 17 הרוגים במלחמת כנופיות, שמתויגים כחלק ממלחמת כנופיות בחברה הערבית, 26 הרוגים באלימות חברתית, שמתפרסת על פני מגוון רחב של ויכוחים על קרקע, ויכוחים בכל מיני נושאים, ואפילו על חניה, תארו לעצמכם; שלושה הרוגים שנהרגו על ידי כוחות הביטחון. לפי המספרים שנמצאים כאן, אדוני היושב-ראש, המאסה העיקרית מתפלחת לשני חלקים: החלק הראשון זה כנופיות הפשע והמלחמה שלהן, שזה 17 הרוגים במלחמה בין הכנופיות עצמן, המספר היותר-גדול הוא אלימות, שיכולה לקרות בכל מקום ויכולה לקרות בכל עיר, וכאן זה התור שלנו והתפקיד שלנו כחברה ערבית, התפקיד של ראשי הרשויות, התפקיד שלנו כמנהיגי הציבור הערבי, התפקיד של מנהלי מחלקות חינוך, התפקיד של מנהלי מחלקות רווחה, התפקיד של השייח'ים במסגדים, התפקיד של כל מנהיגי החברה הערבית. מתוך 56, יש 26 שהם לא כנופיות פשע, שהם לא נהרגו במלחמה של כנופיות הפשע. ולכן, כל הזמן אנחנו מציגים את הנתונים וקוראים לממשלה ולמשרד לביטחון פנים ולמשטרה לפענח את הרציחות האלה, לפענח, תודה. את הקללה הזאת שקורית בחברה הערבית, אבל אני כאן קורא לאנשי החברה הערבית, למנהיגי החברה הערבית: לפי הנתונים אנחנו צריכים לקחת את העניינים בידיים, ואם לא אז הדם ימשיך להישפך בחברה הערבית. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, אדוני חבר הכנסת סעיד אלחרומי. אחריו, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חברת הכנסת שרן מרים השכל,

חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מהיום בבוקר אנחנו עסוקים בוועדת הכספים בדיון אמיתי ונוקשה, שהתארך שעות, לגבי התוכנית הכלכלית החדשה, תוכנית הצלת המשק או תוכנית עזרה למשק בעת חירום זו. עשרות מיליונים יוקדשו, יושקעו ויועברו בתוכנית הזאת, עשרות מיליונים שאמורים לעזור להתאוששות המשק והכלכלה, עשרות מיליונים שיחולקו בקריטריונים שונים לפי ענפים כלכליים,

מידת הפגיעה, ואמורים להיכנס לתוקף בתחילת שבוע הבא. והיום אנחנו מדברים גם על תוכנית כלכלית שאמורה לעזור למשפחות ולבודדים, כאשר הממשלה החליטה לחלק משהו כמו 3,000 שקל בממוצע למשפחה.

אקמול שאמור להיות משכך כאבים, לעזור במחלה כואבת מאוד וקשה מאוד, במיוחד כאשר אנחנו באים שבוע כמעט לפני

ובהזדמנות הזאת אנחנו מברכים את כל בני עמנו בעיד מובארכ,

אבל אדוני היושב-ראש, הממשלה, עדיין יש לה עיוורון לצרכים המיוחדים של האוכלוסייה הערבית, לצרכים המיוחדים של הכלכלה הערבית, כי מבנה הכלכלה, ואני מדגיש ואמשיך להדגיש כל פעם, בכל הזדמנות, עד שיפנימו את זה, כעובדה, בכל תוכנית אנחנו מציבים ומציגים בעיות חדשות, שבהתחלה מתכחשים להן, אחר כך אומרים: אתה יודע מה, בואו נדבר על זה, אחר כך מכירים בזה, והממשלה ומשרד האוצר, האטום לצורכי האוכלוסייה, בסופו של דבר משתכנע שאכן יש צרכים מיוחדים לאוכלוסייה הערבית ולאוכלוסיות אחרות: מבוגרים מעל גיל 67, אולמות חתונות, מסעדות, ענף התיירות שקורס, האבטלה גואה, רמת ההכנסה יורדת בהתמדה והאי-ודאות גוברת במשק. ובתנאים אלו, או תחת כל זה, אנחנו רואים עוד פעם, כפי שאנחנו אומרים ומדגישים כל הזמן, והזהרנו מזה, שממשלת ישראל מוכנה עוד פעם ללכת לעוד מלחמות ועוד מבצעים כדי להינצל מהמחאה. כדי להציל את עורה היא מוכנה לשים הכול וממש לשחק בגורל האזרחים, בגורל של כולנו, בגורל כל האזור. בשביל מה? בשביל לסיים את המחאה האמיתית, כפי שקרה ב-2011, כאשר נתניהו עצמו ברח למלחמה בעזה.

עוד פעם בורחים למלחמה, הפעם בצפון, ובשבוע החג, בשבוע שהקורונה משתוללת, לא רק באזור, בכל העולם. אי-אחריות. העיקר לשמור על עורו.

תודה רבה, אדוני חבר הכנסת אנטאנס שחאדה. חבר הכנסת יאיר לפיד, אינו נוכח. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה, אדוני.

דקות לרשותך.

באזרחים. אבל עוד פעם, זה חוק משק המדינה, בעיקר, שהמשמעות שלו היא הגדלת התקציב בה בעת שהממשלה עדיין לא ביצעה את התקציב שניתן לה בכל הצעות החוק האלה שכבר נתנו פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. אני חייב לומר לך, ואני אומר את זה בחברות לאדוני שיושב בראש הישיבה, אתה יושב גם בוועדת הכספים, אתה מכיר את התהליכים,

פעם אחת עם תוכנית מסודרת שנותנת פיצוי כפי שפיצוי צריך להיות, ולא פיצוי שמשאיר את האנשים עם זה שמפצים אותם ועדיין הם ממשיכים להפסיד מאות אלפי שקלים בכל חודש, וזה נכון לגבי כל המגזרים במשק: מסעדות, אולמות אירועים, חברות תיירות, כולם, בסוף בסוף בסוף יש כאן חוק שנקרא חוק מס רכוש, יש שם את קרן הפיצויים, הוא קבע את התנאים האלה בסביבה סטרילית, לא בהיסטריה שבה אתם נמצאים בממשלה, שמגיעים כל פעם עם חצי תוכנית אחרת. הוא קבע בסביבה סטרילית איך מפצים בימי מלחמה ונתן נוסחה. אז אתם עכשיו באים ומנסים לרבע ולהגיד: לא, אז נעשה את אותה נוסחה אבל ניתן פה פחות ושם ניתן יותר ואז נעשה את זה. ותראה את האבסורד: העסקים בצפון המדינה חוו סוף שבוע שהמשמעות שלו הייתה ירידה במחזורים המינימליים שגם ככה יש להם היום. הם נפגעים פעם על פעם. הם לא יקבלו את הפיצוי על זה, עסקי תיירות,

שביטלו להם את סופי השבוע או שנפגעה להם התיירות בסוף השבוע האחרון. אני מדבר על גזרת גבול.

אם זה קורה בסוף שבוע אחד בתוך תקופה ארוכה, יודעים להתמודד עם זה. אבל יש חוק, ואתם לא צריכים לבוא לכנסת בשביל זה, אתם יכולים להפעיל את זה מחר בבוקר. אבל כל פעם אתם מנסים לגרד את אוזן ימין עם יד שמאל, הולכים את כל הדרך מסביב, מפה ומשם.

יש לכם את זה קל, ברור, אפשר לעשות את זה מייד. והדבר הכי נכון והכי טוב בפעילות דרך קרן הפיצויים הוא שזה מייצר ודאות, לכולם ברור מה הם מקבלים ומה הם לא מקבלים. אני יכול לומר לך שאחרי מלחמת לבנון השנייה, באמצעות הקרן הזו פיצו את עסקי התיירות בצפון, והם הצליחו להחזיק את הראש מעל המים, ואחר כך מדינת ישראל נהנתה מהם ומהמע"מ שהם שילמו ומהמיסים שהם שילמו כמעט 15 שנה. אז עכשיו צריך לעזור להם עוד פעם. אז תעזרו להם עוד פעם, כדי שיוכלו 15 שנה אחרי להמשיך לכולכם את המשכורות, את השיירות, את היועצים, את הרכבים ואת התפקידים. גם את המשכורת שלך, חבר הכנסת פורר. גם את המשכורת שלי. על זה אני נלחם, אגב. בסוף בסוף, התפקיד שלנו הוא להילחם כדי שהם יוכלו לעשות את מה שהם עושים כל הזמן, זה הכול.

ולכן, אדוני, נכון יהיה במקום כל הצעות החוק האלה פשוט להפעיל את החוק הקיים. תודה רבה, חבר הכנסת פורר. חבר הכנסת אלעזר שטרן, שלוש דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, ערב טוב.

מוכרחה להיות כטלאי ועוד טלאי ועוד טלאי. וגם בסדרי העדיפויות שם יש מה לשפר. אולי נרוויח מזה, אדוני היושב-ראש, שבפעם הבאה שנצטרך לעשות דבר כזה נוכל לעשות את זה בלחיצת כפתור,

שייקח זמן עד שיקבלו גם את ה-750 שקלים לאדם. אבל אני רוצה לדבר על משהו אחר. אנחנו מדברים פה על תוכנית של מיליארדים. יש תוכנית שהשיק הרמטכ"ל הקודם, רב-אלוף גדי איזנקוט, ממדים ללימודים, המינימום שהחברה הישראלית יכולה לתת לאלה שנתנו לה כל אשר יכלו לתת. התוכנית הזאת עבדה, ועכשיו היא תקועה. יש חיילים שמשתחררים, דיברנו היום עם חייל כזה בוועדת לביקורת המדינה, שלא יודעים עוד אם הם מקבלים את המענק או לא מקבלים, למרות שהבטיחו להם, באישור ובסמכות. שר האוצר ידוע כמי שיודע לבנות גשרים. יש גשר קטן: קרן רוטשילד מוכנה לתת 70 מיליון שקל לטובת ממדים ללימודים, לטובת החיילים שלנו. במשרד האוצר זה תקוע איפשהו בעבודה. עכשיו, זה לא שהמענקים האלה תלויים בזה, זו קרן שנמצאת בקרן רוטשילד, שמבינה אולי יותר מאשר הממשלה מבינה שצריך לתגמל במיוחד בימים כאלה, וראינו רק היום אחר הצוהריים את הבלימה של ניסיון ההתקפה בהר דב בזכות לוחמים שלנו, מכל הזרועות, אני מניח. אנחנו חייבים להם את זה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולקרוא לשר האוצר, אני בטוח שהוא יכול לעשות את זה בחמש דקות, לא בשבועיים, לסגור את הפינה הזאת, לפחות למחזור הזה שמשתחרר בימים האלה, שלא יודע עוד אם את מה שהבטיחו לו יקיימו, שאנחנו ניתן לו, שמדינת ישראל תאפשר לו להתחיל ללמוד לימודים אקדמיים. דרך אגב, לימודים אקדמיים הם לטובת הלוחמים,

אבל כל מי שלומד, אתה יודע, אדוני היושב בראש, שזה עוזר גם לנו: הוא שווה הרבה יותר אחר כך למשק הישראלי, לתוצר הלאומי הגולמי, ואולי יותר מהכול, כאב למשפחה שהוא יבנה בעתיד.

תודה רבה לחבר כנסת אלעזר שטרן. חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת יאיר גולן, אינו נוכח. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. הוא עולה לדבר.

הוא אף פעם לא מגיע להצבעות. כתוב בעיתונים מי לא מגיע. אדוני היושב-ראש, ברכות. אני מאוד שמח לראות אותך פה כיושב-ראש. תעלה מעלה מעלה, בעזרת השם.

הנביא ישעיהו אומר בהפטרה שנגיד בעזרת השם אחרי תשעה באב, "נחמו נחמו עמי", הוא אומר ככה: "כל אמר קרא, ואמר מה אקרא. כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה, יבש חציר, נבל ציץ, ודבר אלהינו יקום לעולם". הוא אומר בעצם: יש מצב לפעמים שכולם נראים כמו חציר, אין עם מי לדבר ואין על מה לדבר, אבל דבר אלוקינו יקום לעולם. ולכן נאמר: "דברו על לב ירושלים, כי מלאה צבאה כי נרצה עונה". זכינו ברוך השם שיש צבאות השם, מיליוני יהודים בארץ ישראל חיים פה, ויש מיליוני יהודים, אני לא יודע אם מיליון או יותר, שומרי שבת, קוראי עונג, שומרי תורה יש הרבה יותר, רוב המצוות או כל המצוות. המצווה הראשונה והמפורסמת ביותר בעם היהודי זה חמלה וחסד, צדקה ורחמים, ולכן חשבתי שהחוק הזה של לחלק לכל משפחה 3,000-2,000 שקל זה חסד, זה דבר גדול מאוד. כולם מבינים שצריך לסייע לכל הענפים המסחריים והפרטיים במיליונים, מיליארדים, וכמובן, זה נכון וצודק, כי לא רק לעובדי המגזר הציבורי, ששכרם לא נפגע בפרוטה, ואף אחד מהם לא פוטר, בוודאי שבענפים שאנשים פוטרו, צריך לעזור להם. ומדינת ישראל היא הרי מדינת רווחה. מדינת רווחה צריכה לדאוג לא רק לקפיטליסטים, לבעלי הרכוש ולבעלי המשרה השלטונית אלא לכל אחד אחר. אבל, אדוני היושב-ראש, אליה וקוץ בה. יש פה עוול משווע שזה בושה לדורות, שכשהממשלה נותנת לפי נפש ומוציאים מהרשימה מאות אלפי נפשות שכל חטאן זה שהם לא בכורים כמוני, והם לא ילד שני ולא ילד שלישי, אלא הם רביעי ושישי וחמישי ועשירי. ויש, ברוך השם, משפחות ברוכות ילדים, והם יגדלו ויחשבו שהמדינה הזאת לא רוצה אותם, המדינה הזאת לא מחשיבה אותם, המדינה הזאת לא רוצה אותם כאזרחים שווים. ועוד ידברו איתנו על שוויון זכויות, על שוויון בפני החוק. אין לך חוק גזל נורא יותר מזה, לקחת מהילד השישי והשביעי. וברוך השם, יש מספיק כסף. יש אנשים שלא רוצים, שרוצים אפילו להחזיר את הכסף,

יש משפחות שלא צריכות את זה. אני לא צריך את זה, אבל תאר לעצמך אם הייתי צריך את זה וכל הילדים שלי אחרי השלישי, ואני לא אגיד לך כמה הם, לא יקבלו. זה עוול גדול מאוד. אני חושב ששר האוצר יכול לתקן את זה. אסור לקפח נפש מול נפש בשום דבר מספרי שכזה. זה עוול נוראי וכתם גדול על המדינה ועל התקציב.

תודה רבה, אדוני. אני מצטרף לדבריך. אני חושב שדבריך נכוחים ונכונים, ואני שמח גם שקיימת יוזמה של יושב-ראש ועדת הכספים גפני וגם שלי לנסות, יחד עם משרד האוצר וראש הממשלה, להגיע להסכמות בעניין הזה, ולהערכתי תהיינה הסכמות שלא יקפחו נפש אחת לעומת נפש אחרת, ויהיה כאן משהו הרבה יותר מאוזן, ואנחנו נדע בהמשך, לקראת החקיקה בוועדת הכספים. תודה, תודה רבה. חבר הכנסת אופיר סופר, אינו נוכח. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. אינך חייב לנצל את כולן. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, לאחרונה רעשה מדינת ישראל בעקבות שאלה של שחקן מפורסם ששאל את ילדיו במהלך נסיעה בדרום הארץ מי רוצה להאכיל את הילדים הבדואים שנמצאים בפינה, בצד הדרך. איש בתקשורת לא לימד זכות שאומנם מדובר בניסוח לא מוצלח, בטון לא מוצלח, אבל אף אחד לא שם לב שעשרות הרכבים שעוברים שם מדי יום לא עוצרים ליד אותם ילדים בדואים שעומדים בשמש הקופחת. אף אחד מאותם יפי נפש לא חשב לעצור פעם ולשאול אותם אם הם לומדים, אם יש להם אוכל בבית. אבל כך לא מדברים, טענו אנשי התקשורת.

בואו נעבור רגע לתוכנית אולי פופולרית יותר,

היהודים באים. ערוץ שממומן על ידי כספי המיסים שלי ושל כל אחד, גם של יהודים דתיים וחרדים. 700 מיליון שקל בשנה מכספי המיסים של כולנו לאותו ערוץ שמשדר את התוכנית היהודים באים. בסרטון יושבים שלושה קלי דעת מחופשים לדתיים, הוגים את שמו של הקדוש ברוך הוא באותיותיו, דבר שאסור לעשות, רק פעם בשנה, ביום כיפור, בצורות שונות ומשונות, מתוך לעג וקלס לבורא עולם, לתורת ישראל, לחכמי ישראל, לגדולי ישראל. אומר את האמת, כשראיתי את זה קצת כעסתי על מי ששלח לי את אותם סרטונים. באמת, הזדעזעתי כולי. איך אפשר, אנחנו, יהודים בארץ ישראל, לנהוג בקלות ראש שכזאת מול דוד המלך, יוסף הצדיק, אסתר המלכה, משה רבנו. ורבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב.

גם רבי נחמן מברסלב, אם אינני טועה. באותה תוכנית או בתוכנית סאטירה אחרת בכאן 11 ניסו לעשות לעג וקלס,

מאחד מצדיקי העם שלנו, וזה עצוב מאוד.

מציגים את משה רבנו, אתה צודק לחלוטין. כמי שמכה אישה באכזריות במו ידיו. באכזריות.

את מרדכי הצדיק הם מציגים כמי שמפתה את אסתר,

להפקיר את עצמה, בעוד כולנו יודעים את ההבדל. ריבונו של עולם, תראו, יש תוכנית?

אומרים: הכלבים נובחים והשיירה עוברת. לצערי הרב משרד החינוך,

זה דבר שאי-אפשר לעבור עליו בשקט. משרד החינוך, אדוני היושב-ראש, מפנה מורים ברשת החינוך ללמוד על התנ"ך מתוך התוכנית הזאת. אדוני היושב-ראש, אתה מבין? משרד החינוך מפנה מורים ללמוד על התנ"ך מתוך היהודים באים.

זה דבר שאם זה היה על אומה אחרת הרי השמיים היו נופלים פה. למה אנחנו, כיהודים, לנו אין רגשות? אותם יפי נפש בתקשורת, שכעסו ובצדק כשדיברו על אותם ילדים בדואים, למה מתייחסים אליהם ככה, לנו אין רגשות? לפגוע במשה רבינו ובדוד המלך? אני מאוד מקווה, ואני גם מתכוון לפנות לשר החינוך קודם כול להוריד מהאתר של משרד החינוך הפניה לכזה מקום.

במקום שממומן על ידי כספי המיסים של כולנו אי-אפשר לפגוע בקודשי ישראל.

מצטרף לדבריך. מה שווה משה רבנו אם לא שולטים בו? שששש. נא לא להפריע. לא הבנתי את ההשוואה לילדים הבדואים. הכול זוועה וההתייחסות היא זוועתית,

אני חושב שמי שהקשיב לדבריו של חבר הכנסת מלכיאלי, הוא הביע את מורת רוחו גם מההתנהלות הבזויה של אותו כוכב טלוויזיה כלפי אותו ילד בדואי מקסים שהוא זלזל בו. אני גם רוצה לומר שבסוף אנחנו נמצאים במדינה שיש בה גם לפעמים התבטאויות במסגרת החופש הדמוקרטי שקשה לנו להתמודד איתן, קשה לנו לעכל אותן, ואני מקווה שהם ייפסקו כמה שיותר, מתוך כבוד לאחר, ולאו דווקא מתך שיקולים אחרים. חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה, אדוני, בוא. שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, כבוד השר, בעוד הכנסת דנה בחוק המענקים, משק המדינה, החוק שדרכו רוצה הממשלה לעזור לאזרחים שנמצאים באמת במצב כלכלי לא טוב בעקבות הקורונה, אני רוצה לתהות, היושב-ראש וכל החברים, איך מצד אחד אנחנו, המדינה, הממשלה מציעה חוקים לעזרה לאזרחים ומצד שני מפעילה מדיניות שמכניסה אלפי אזרחים למעגל הקושי הכלכלי ואולי גם העוני. הסגרים בסופי השבוע, כבוד היושב-ראש, אני לא מבין את ההיגיון בהם. מדוע צריך לסגור מדינה בסופי שבוע ולמנוע ממאות אלפי אזרחים ערבים שעיקר הפעילות הכלכלית שלהם היא בסופי שבוע, למנוע מאלפי מסעדות, מאות מסעדות, שמפרנסות מאות אנשים ואלפי אנשים, להיות מובטלים ולא להתקיים? איך אפשר מצד אחד לבוא ולחלק כסף ומצד שני להעמיק את מעגל האנשים שיצטרכו את העזרה של המדינה ושל הממשלה? אני חושב שהסגרים שעושה הממשלה בסופי השבוע הם מיותרים ואינם עוזרים במלחמה נגד נגיף הקורונה. הם מעמיקים את המשבר הכלכלי הגרוע בלאו הכי של החברה הערבית,

מישהו צריך להרים את הצעקה הזאת. אתה צריך להרים את הצעקה הזאת. אנחנו לא צריכים את הסגרים האלה. יש גם שווקים שמתקיימים בסופי שבוע. מגיעים אליהם אנשים. בעלי השווקים האלה, שמעסיקים גם הם עשרות ומאות עובדים, גם הם נכנסים למעגל הקושי ולמעגל הצורך בקבלת עזרה של הממשלה. אז במקום לחלק מענקים חד-פעמיים שמבורך לעשות את זה, צריך לאפשר לאנשים גם לקיים חיים, וההיגיון הוא לאפשר לכל מוסד, לכל מפעל, לכל גוף שאיננו מהווה מוקד לתחלואה, לאפשר לו לקיים חיים נורמליים ותקינים. מסעדות שמגיעות אליהן משפחות גרעיניות, היושב-ראש, יושבות על שולחן אחד, מה זה יכול לגרום נזק למישהו אחר? למה לא לאפשר למסעדות האלה לעבוד, לפרנס את עשרות ומאות העובדים שלהן, ומכאן גם לא להצטרך בעצמן לעזרה שהמדינה תיתן בהמשך?

צריך לתת את הדעת גם על הדברים האלה.

תודה רבה לחבר הכנסת ווליד טאהא. חבר הכנסת אריאל קלנר, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אה, סליחה, סליחה, בגלל, אתה אחרון. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

דקות לרשותך.

כבוד היושב-ראש. המשבר הכלכלי הזה ילווה אותנו גם הרבה אחרי שיימצא חיסון ונוכל להוריד את המסכות. גם אחרי שנחזור לנורמליות, רבים מאוד יתרגלו לנורמליות של עוני ומצוקה. בישראל, כמו בשאר העולם, מי שהכי נפגעים מהמשבר הזה הם העניים והמוחלשים. לדוגמה, המשכורת הממוצעת של המובטלים של הקורונה, לפני שפוטרו, הייתה 6,342 שקלים, זאת, לעומת שכר ממוצע של 10,500 שקלים בישראל. מי שנפגע הכי קשה זה העניים, הנשים, הצעירים, הערבים, עובדי הקבלן והעובדים במגזר השירותים עם השכר הנמוך. עשרות אלפי אזרחים, רבים מהם צעירים, יודעים שהמשבר הזה ילווה אותנו שנים ושהתוכניות שהיו להם לעתיד מתנפצות עכשיו. מה שהם מבקשים מהמדינה זה תקווה. תוכנית המענקים הזאת והתוכנית הכלכלית שנצביע עליה מחר לא מספקות תקווה אלא את המינימום של המינימום. אנחנו נתמוך בתוכניות הקמצניות האלה, כי הן נותנות משהו למובטלים ולמי שאיבדו את פרנסתם, אבל הן ממש, אבל ממש לא מספיקות, ואסור לתת לתוכניות להתבצע בצורת צדקה שמגיש המנהיג הגדול לעם, אלא עם רגישות והבנה ותמיכה במי שנפגע. השאלה הגדולה היא לא רק איך הממשלה תתמוך במי שנפגע עכשיו, השאלה היא הדרך שבה היא תבחר לצאת מהמשבר הזה: האם דרך שחרור קיטור ממצב הרותח או תוכנית מובנית ומושכלת? יש שתי חלופות: מדיניות צנע שמרנית וניאו-ליברלית, שמרחיבה את הפערים ומרעיבה את האזרחים, או מדיניות של הרחבה תקציבית, השקעה ציבורית ובנייה מחדש של השירותים החברתיים שיובשו עד עכשיו. הדרך היחידה שבה אנחנו נוכל לצאת מהמשבר הזה בתוך כמה שנים, נא לסיים. היא אם ננקוט גישה, אדוני, אני עדיין בזמן. כן, לקראת סיום. אני אסיים.

היא אם ננקוט גישה של הרחבה. עכשיו זה הזמן להגדיל את החוב ולהשקיע בציבור, בתשתיות, בהכשרות מקצועיות, בפיתוח וביוזמות ממשלתיות. עכשיו זה הזמן לחזק את הקבוצות המוחלשות. עכשיו זה הזמן לחזק באמת את כל השירותים החברתיים. המדינה צריכה להוציא כסף, שהוא הכסף של כולנו, כדי להגדיל את הרווחה של האזרחים. השנים הקרובות יהיו קשות והמשבר יהיה עמוק, אבל אם נשנה כיוון באמת אפשר לצאת ממנו במצב טוב יותר. תודה רבה, גברתי. הדובר הבא, חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. לומר "נא לסיים" כשסיימתי.

20 שניות לקראת סיום הודעתי לך, אדוני היושב-ראש. תאמין לי,

תודה רבה, מכובדי היושב-ראש. משבר הקורונה ומגפת הקורונה גרמו לקריסה כלכלית של המשק בכללותו, של עצמאים, של עסקים קטנים,

היה צורך שהממשלה, כבר מתחילת המשבר, כאשר האבחנה הייתה כל כך ברורה, תגיש סיוע לכל מי שנפגע או עלול להיפגע, סיוע ישיר. דיברנו בזמנו על ארצות הברית, על גרמניה,

כשהחליטו ראש הממשלה והממשלה

כספים לכל אזרח, אמרנו שאנחנו בעד לחלק למי שזקוק, לא לעשירון העליון, של המיליונרים, אלא למי שצריך, לא לחברי כנסת, לא לשרים, לא לשופטים, לא למנכ"לים, לא לסמנכ"לים, לא לבעלי חברות. הביקורת הציבורית עזרה, ולכן הממשלה החליטה לתת מענק חד-פעמי בסכום של 500 שקל בעד כל ילד עד לילד השלישי, אני הייתי ועדיין בדעה שזה צריך להיות גם ילד רביעי וחמישי, כדי לסייע למשפחות ברוכות ילדים, ו-750 שקל לכל תושב מעל גיל 18 או נער או נערה נשואים. נוסף על כך, להעניק תוספת למענק של 750 שקל נוספים לאוכלוסיות של מקבלי קצבאות וגמלאות שונות המנויות בהצעה, מפורטות בהצעה. ההצעה הזאת היא הצעה בכיוון הנכון, ולכן חשוב שהיא תעבור. אני לא יודע אם הקואליציה התארגנה ל-61, כי אני זוכר מקרה שפעם, בשעה 02:00-03:00, ל-61 נאלצו לסמוך על האופוזיציה.

כאשר תהיה הקריאה השנייה והשלישית נבקש לערוך בה שינויים בוועדת הכספים, כפי שעשינו בהצעות נוספות. אמרתי, חבר הכנסת גפני, שגם ילד רביעי וחמישי ראויים שיקבלו את המענקים האלה,

שלושת הילדים הראשונים. אתה עדיין גורס את אותה דעה? עזוב את עליזה, לא כל דבר שעליזה צועקת אתה אומר לה כן. זמנך תם. אני זמני פה בכל כנסת, בכל בחירות.

האמת שזה יוצא כך כבר הרבה מאוד שנים, אבל עדיין את הזמן שלך,

הילד החמישי, גם יש לו נשמה באפיו, למשל, וגם למשפחה שלו מותר. מה השאלה? תודה רבה. תודה, אדוני סגן

תודה רבה. פשוט התבשרתי כרגע שעושים לי הפגנה מחוץ לבית,

הגיעו אל מחוץ לבית שלי, אז עכשיו בדיוק קיבלתי הודעה מהילדים שלי שהם פוחדים, כי הם צועקים עם רמקול. אתה מבין לאיפה הגעתם? שאתם מפחידים ילדים קטנים, בשם השנאה לנתניהו. בשם השנאה לנתניהו. אתה יושב-ראש ישיבה, רגע, אתה יושב-ראש ישיבה.

תרד מהפודיום ותגיד מה שאתה רוצה, אבל אתה יושב-ראש ישיבה. בימים כאלה, כשאני צריך לנהל ישיבה כשחלק מחברי הכנסת בבית הזה מעודדים הפגנות כאלה אלימות, אני קצת מתבייש להיות חלק מהאנשים הללו. הם חלק מאיתנו, פשוט.

בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני שר האוצר, אני בעיקרון תומך בכל החוק הזה. נצטרך להכניס בו שינויים. 120 חברי הכנסת שנוכחים כאן אינם צריכים שום פיצוי. לא צריך את הכסף. אני אמרתי את זה ואני אומר את זה בפעם העשירית: אותם אנשים שלא איבדו את מקום עבודתם לא צריכים את הכסף. צריך לקחת את הכסף הזה ולתת למישהו אחר, ואפשר בקלות לראות מי משלם את מס ההכנסה ברשות המיסים, הדיווח הוא דיווח אוטומטי, ולא לתת כסף לאלה שלא איבדו את מקום עבודתם, בוודאי ובוודאי לא לחברי הכנסת, ואני אעשה מאמצים לשנות את הדבר הזה. התיקון הזה מבורך, ואני מברך אותך על העניין הזה.

מישהו מחברי הכנסת של מפלגתך אמר שאני שותף שלך. אז בדברים הטובים אני באמת גאה להיות שותף שלך, אבל לאותם חברי כנסת שאומרים שאני שותף שלך, אני רוצה להזכיר להם ש-70% מההצבעות שלי בוועדת הכספים בחמש וחצי השנים שחלפו, בהיותי איש אופוזיציה, הצבעתי עם הממשלה, כי כשהממשלה מביאה נושאים חיוביים שעניינם מדינת ישראל ואזרחי מדינת ישראל זה בכלל לא מעניין אותי קואליציה אופוזיציה, אני מצביע הצבעה ריאלית ובהתאם לחוק שמגיע,

תודה רבה לך, אדוני השר. אני מצביע כמובן בעד. היום פעלתי לפתיחתו של עולם התיירות, ענף התיירות במדינת ישראל. אני שמח שפתאום ראש הממשלה נתניהו נזכר אתמול, אחרי פנייה של יושב-ראש הוועד, ואני מברך על כך, הורה לשרת התחבורה להתחיל לבדוק את הקו בין קפריסין ויוון לבין ישראל. עולם התיירות, אני מטפל בו מזה חודש וחצי, ונפגשתי עם כולם: עם נציגי הטייסים, חברות הקרקע, סוכני הנסיעות, מורי הדרך, מורי הדרך עם האשכול, רשות שדות התעופה, עיט"ה, הכול, כולם כולם כולם. היה צריך להיות דיון מחר בוועדת הכספים. כולם היו מוכנים, כולם הכינו ניירות עבודה, ותנחשו מה קרה? הדיון נדחה ל-4 באוגוסט. למדינת ישראל אין שום תוכנית עסקית לפתוח את ענף התיירות או להוציא אותו לעולם. אבל למה נדחה הדיון? אני מסיים, מכיוון שמשרד הבריאות, פעם נוספת, אין לו נתונים, אז אנחנו נחכה עד 4 באוגוסט. המטרה שלנו היא לפתוח את השמיים. תודה רבה.

חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח, ואחריה, אחרון הדוברים, חבר הכנסת אריק קלנר. שלוש דקות לרשותך. אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, סגן יושב-ראש הכנסת. סגן יושב-ראש הכנסת. אני מבינה שאתה מוטרד. אני מאחלת לך שתרגיש טוב ובטוח, אתה וילדייך. הילדים מרגישים פחות בטוח עכשיו, אבל זה לא יכניע אותם. גם אני מרגישה פחות בטוחה. תזמין משטרה. אם נאבקנו עד עכשיו בעוצמה, הפגנה שכזאת תעזור לנו להחליט להיאבק עוד יותר בעוצמה.

אתה מוסיף לי עשר שניות, אוקיי?

אני במתח, אתה יודע? עושים הפגנה, החבר'ה האנרכיסטים, מול הבית שלי. הילדים התקשרו להגיד שהם פוחדים כי הם צועקים במגפון, עושים רעש. כי אתם משלה את הילדים שלך שכולם אנרכיסטים.

עצוב מאוד, עצוב מאוד, אבל זה רק מעצים את הכוח שלנו להילחם באנרכיזם הזה, שמנסה להשתלט על מדינת ישראל בימים אלה באלימות, הם ידעו שאלה מפגינים למען טובת העתיד של הילדים שלך.

אתה יכול בבקשה לאפס לי את השעון? יש לי דברים חשובים להגיד לך. אני מאפס לך את השעון.

אני שמחה שגם כבוד השר המקשר של הכנסת דודי אמסלם איתנו. אני רק רוצה להגיד לך,

מה אני עושה בהפגנות: אני יוצא אליהם עם קפה ולחמניות. לאנרכיסטים כאלה לא צריך להתייחס בכלל. טוב, אפשר להתחיל מהתחלה, בבקשה? כן, בבקשה, כן. אני שמחה שגם כבוד השר המקשר בין הכנסת לממשלה איתנו, דודי אמסלם, ואני שמחה שגם אתה איתי, מיקי, דווקא אתה. אתה יודע שאני במתח כי בעוד יומיים קורה משהו חשוב, משהו שקרה ב-19 ביולי 2018. מזכיר לך משהו, מיקי? תספרי לי, אני שומע. חוק הלאום, מיקי, שוויון. אתה יודע שחוק הלאום חשוב לי, אתה יודע שתיקון חוק הלאום חשוב לי, שעיגון ערך השוויון חשוב לי, ואני תוהה מה יהיה ביום רביעי, אולי גם אתה תעזור לי, כבוד השר, אני תוהה כיצד תצביעו.

אני פתחתי בקמפיין עצום גם בניו-מדיה, גם בתקשורת, כדי להבין. כל העיניים שלנו נשואות ובוחנות כיצד תצביעו, איך תתנהגו מול חוק הלאום. אני בסך הכול באה לעגן ערך חשוב בשם "השוויון". אולי תעזור לי להבין,

כיצד תפעלו, כיצד תצביעו, כיצד אתה כראש סיעה וכיושב-ראש הקואליציה תצביע או תורה על הצבעה בחוק הלאום. אני יכול לומר לך בצורה ברורה שגם עמדתי היא שבעניין חוק הלאום צריך לעשות תיקון כדי להבטיח את המעמד של העדה הדרוזית במדינת ישראל. חד-משמעית אפעל להבטחת המעמד של העדה הדרוזית במדינת ישראל. מתי זה יקרה, ולמה רק דרוזים? אנחנו מדברים על שוויון לכולם. משום שאני חושב שהעדה הדרוזית, שמסכנת את חייה למען השמירה של ביטחון מדינת ישראל,

אני חושב שראוי יהיה שנשקול תיקון לחוק הלאום בשביל העדה הדרוזית,

אני בת לעדה הדרוזית. יחד עם זאת, אני מאמינה בשוויון. מיקי, כאדם, כאבא לילדים, האם ערך השוויון מבחינתך הוא ערך

כאדם, אני פונה אל מיקי האדם, אל ליבו של מיקי. עניתי לך בעניין עמדתי, ואני חושב שהיא ברורה. ואיך אתה חושב שכחול לבן יצביעו?

סיירו בכפרים, בכל מקום, שנה וחצי, ואמרו: אנחנו נתקן את חוק הלאום. אחינו הדרוזים ואחינו ואחינו ואחינו. כיצד אתה חושב, בעוד יומיים, כאשר כל העיניים נשואות למשכן הזה, ותהיה הצבעה שמית, ויהיה שיימינג,

אנחנו נבחן כל אחד כיצד יתנהג, כיצד אתה חושב שכחול לבן יצביעו? האם תיתן להם להצביע כפי שהם הבטיחו, בעד תיקון חוק הלאום לעיגון ערך השוויון? אני יכול בשמחה לתאם איתך פגישה מסודרת ונדון על כל סוגיית חוק הלאום כמה שתרצי, אבל מפה זה קצת יותר מורכב. וחששתי שיש בך משהו, אני מחפשת את ההומניות שבך, את ה-level הבסיסי,

בסופו של דבר,

אנחנו חוזרים לבתים שלנו, למשפחות שלנו. גם לי יש ילדים.

עמדתך ברורה, אבל אתה לא יכול לנתק את עמדתך מהפן ההומני,

זה מטריף אותי שמדינת ישראל בשנת 2020, אני צריכה להתחנן בה על עיגון ערך השוויון. שוויון, חברים. העם היהודי, אחרי שעבר את מה שעבר, הוא לא מבין למה חשוב לעגן את ערך השוויון. הוא עושה טובה בכלל שמעלים את זה, שמדברים על זה.

ואתה עונה לי בנונשלנטיות של המבחן. אל תבחן, חביבי.

יש לך גם מצביעים ערבים ויש לך,

מה שמטריף אותי זה שעבר הזמן ואת עדיין מדברת. עבר הזמן, אבל יש אנשים שהם על-זמניים. יש מנהיגות שהיא על-זמנית. אולי עבר זמני בנאום הזה, אבל זמני לא יעבור,

והעיניים נשואות ובוחנות. גם לך יש אנשים שהצביעו לך והאמינו לך כליכוד, ערבים, ומחפשים את השוויון הזה שאתה לא מספק להם, ואני אדאג שכולם ידעו את זה.

תודה רבה, גברתי. אני מאוד מודה לך. חבר הכנסת אריק קלנר, בבקשה. אריאל קלנר, שלוש דקות לרשותך, אדוני. אחרון הדוברים. לאחר מכן נוכל לעבור להצבעה. אה, קודם כול יסכם איציק כהן, סגן שר האוצר. לאחר מכן נוכל לעבור להצבעה. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כולנו נמצאים היום בעת חירום שמצריכה הזרמת כסף למשק. זה קריטי בעת הזאת. חשוב מאוד לזכור היום שיש במדינת ישראל כסף לתת אך ורק בשל מדיניות השוק החופשי שהנהיגה כאן הממשלה בראשות נתניהו בעשור האחרון.

למען עתידנו, חשוב לדבר על מאיפה ייכנס הכסף לקופת המדינה, כי מה לעשות, המדינה תדאג או המדינה תממן זה לא שם נרדף לכספומט עם כסף אין-סופי. היום אני כאן עומד בפניכם כחבר כנסת, אבל עד לפני שנה עבדתי כעובד שכיר, כמהנדס, והייתי אחד מאלו שמכניסים כסף לקופת המדינה. וזה האתגר הגדול שלנו, להכניס כסף. המציאות מלמדת אותנו שחירות כלכלית ויוזמה חופשית הם המפתח לעושר, לשגשוג כלכלי ולרווחה. אדוני היושב-ראש, כדי לאפשר צמיחה צריך חירות, ובשביל חירות צריך לשחרר, לשחרר את הכלכלה מעול רגולציה שחונקת אותה, לשחרר את המשק מחסמים ומכסים מיותרים המעלים את יוקר המחיה. לשחרר לשחרר לשחרר. צריך גם לזכור שכשמטפסים במעלה ההר, כל משקולת מכבידה, אולם בשעת חירום, כשהעלייה תלולה ביותר, המשקולות הללו הופכות להיות כבדות עד כדי כך שאי-אפשר להתקדם. ויש משקולות כבדות על הכלכלה הישראלית. אני מדבר על המגזר הציבורי. עיני אינה צרה באיש. ודאי וודאי שחשוב דווקא בעת הזאת לחזק את המגזר הציבורי, זה שנושא בנטל המאבק בקורונה, אני מדבר על רשויות הרווחה, על הבריאות. אבל חייבים גם לזכור את הנתונים: בשנים האחרונות הגידול במגזר הציבורי עלה על הגידול באוכלוסייה, ובוודאי שעל המשרות במשק. המגזר הזה גם כמעט לא נפגע מהמשבר. חובה עלינו לבצע הקפאת שכר במגזר הציבורי, ואף לבחון שבעלי המשכורות הגבוהות יישאו בנטל. כמו כן, אי-אפשר להוסיף תקנים במגזר הציבורי.

לא יהיה אפשר לעמוד בזה. מדיניות כלכלית של חירות ויוזמה חופשית ושל אמון במגזר הפרטי הוכיחה את עצמה לפני המשבר, ואני מאמין שתוכיח את עצמה גם בעיצומו ותוציא אותנו מחוזקים גם אחרי שייגמר המשבר הזה.

תודה רבה לחבר הכנסת אריאל קלנר. ברשותכם, יבוא לסכם את הדיון סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני דקות ספורות שמענו את נאומה של

אני רוצה להגיד לך, מיקי, חבל שהיא לא פה. אני אמסור לה. תגיד לה שהיא נתנה פה שיעור מדהים באזרחות.

כל מי ששמע אותה קיבל פרק מדהים בשיעור באזרחות. על כל פנים, חבריי חברי הכנסת, שר האוצר הציג בפניכם את התוכניות שממשלת ישראל ושר האוצר עושים כדי לצלוח את המשבר הנורא הזה, שמדינת ישראל לא ידעה כמותו מאז הקמתה. חווינו משברים, חווינו מלחמות, אבל המשבר הזה שונה מקודמיו. המשבר הזה טומן בחובו עוד הרבה מצבים שאנחנו לא יודעים עליהם ואנחנו גם לא יכולים להיערך אליהם. מכיוון שהצטבר איזשהו ניסיון בחודשים האחרונים, אז שר האוצר והממשלה עושים כמיטב יכולתם להקל על הציבור בישראל, על כל הציבור בישראל, על כל גווניו: על העצמאים, על המובטלים, על בעלי העסקים, על כולם, להציג תוכניות כאלה שאיכשהו יוכלו לסייע לעבור את זה. בעזרת השם, נעבור את זה. כפי שהוא הסביר, התוכניות הכלכליות הנרחבות מאוד, עשרות מיליארדים, 90 מיליארד, מתוכם 60 מיליארד תקציבי, נותנות מענה מיידי למשרדי הממשלה, גם רשת ביטחון סוציאלית, גם המשכיות עסקית ותוכניות להאצת המשק, כספים שיושקעו במנועי צמיחה, כדי שנוכל, בעזרת השם, כשיגמר המשבר הזה, לחזור חזרה לכלכלה הטובה והיציבה שהייתה לנו ערב המשבר. להזכירכם, היחס חוב תוצר של מדינת ישראל ערב כניסתה למשבר היה מהטובים בעולם, כתוצאה מכלכלה ריאלית טובה. היה 60% חוב תוצר.

היום מסתכלים על זה בערגה. האבטלה הייתה אפס, אבטלה חיכוכית. היום, לצערי הרב, היא דו-ספרתית, בתחילתו של העשור השני. החובות תופחים, אבל בכל זאת ממשלת ישראל ושר האוצר יוצאים פה לתוכניות רחבות מאוד, גדולות מאוד, שבאות לתת פה איזשהם כלים לכל המגזרים לצאת מהמשבר הזה מחוזקים יותר. בהמשך לתוכנית הכלכלית הקודמת, שנקבעה בחודשים הקודמים, גובשה תוכנית כלכלית נוספת לצורך סיוע ממשלתי למשק אשר תאפשר לו להתמודד עם המשבר העמוק. ביום 16 ביולי 2020 הציג שר האוצר תוכנית נוספת, כפי שאמרתי, ובמסגרתה יחולקו מענקים חד-פעמיים לאזרחי ישראל. התוכנית שהוצגה מטרתה לעודד את הצריכה ואת התעסוקה ולהניע את גלגלי הכלכלה הישראלית. בהחלטת הממשלה בעניין זה הוטל על ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי, שר האוצר ושר הכלכלה והתעשייה לגבש מודל של הקצאת המענקים החד-פעמיים לשם תמיכה כלכלית נוספת. ביום 20 ביולי 2020 גובש המודל, ובהתאם לפרטי התוכנית שגובשה הופץ תזכיר החוק. כעת אתם, רבותיי חברי הכנסת, אמורים לתמוך בהצעת החוק ולהעבירה לוועדת הכספים להמשך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. על פי התוכנית, כפי שצוין, כל תושב ישראל כמוגדר בהצעת החוק יקבל מענק של 750 ש"ח ו-500 ש"ח נוספים בעבור הילד הראשון, השני והשלישי במניין ילדיו, ילדים שבעבורם משתלמת קצבת ילדים, בנוסף. מקבלי קצבאות שונות המפורטות בהצעת החוק, שהמשותף להם הוא אוכלוסייה נזקקת שהקצבה או הגמלה שהם מקבלים ניתנת להם לאחר מבחן הכנסה, האוכלוסייה הזאת תקבל תוספת של 750 ש"ח למענק. בעלי הכנסות גבוהות, מעל 651,000 ש"ח בשנת 2019, ולעניין מי שאין לגביו שומה לשנת 2018, לא יהיו זכאים לקבלת מענק או תוספת למענק, למעט מענק בעד ילדיהם. מוריי ורבותיי, עלות התוכנית,

6.5 מיליארד ש"ח, התוספת. 6.5 מיליארד ש"ח. מכיוון שאנחנו מצויים במצב קצת בעייתי בהעברת תקציב 2020, תקציב המשכי, ורבותיי, התקציב ההמשכי נועד לאפשר לממשלה להתנהל שלושה חודשים, ינואר, פברואר ומרץ. זה מין מכשיר, מין כלי שנותן איזשהו מענה שאם ב-31 בדצמבר של כל שנה לא עבר תקציב, אז מאפשרים לו עוד שלושה חודשים, אבל בהנחה שהתקציב יאושר. אנחנו מתקרבים לחודש אוגוסט, ואנחנו עדיין עם אותו מכשיר של אחד חלקי 12, וזה ברור שזה מצב לא נורמלי. מוריי ורבותיי, חייבים במבצע בזק להעביר את תקציב 2020, כדי שהחשב הכללי יוכל להמשיך להתנהל בתקציב המשכי עד שיחוקק חוק התקציב של שנת 2021. בתקציב ההמשכי מגביל סעיף 3ב לחוק-היסוד: משק המדינה, את האפשרות להוציא כספים, הן לפי תקרת התקציב ההמשכי והן לפי מגבלת ההוצאה החודשית בסעיף.

נחקק ביום 7 באפריל 2020 חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) שלום, אדוני כבוד השר שבמסגרתו נקבע כי לתקופה שמיום קבלת הוראת השעה עד יום 31 בדצמבר 2020 או עד יום קבלת חוק התקציב לשנת 2020, לפי המוקדם, ניתן יהיה להגדיל את ההוצאה הממשלתית לטובת ההתמודדות עם המשבר הקשה, משבר הקורונה. זאת, על בסיס תוכנית כלכלית שבה חבילת צעדים לשמירה על יציבות המשק בעקבות משבר הקורונה בהתאם לפירוט שנקבע בהוראות השעה. בהוראת השעה נקבע כי הגדלת ההוצאה כאמור תשמש אך ורק, אך ורק לשם מימון ההתמודדות עם המשבר והצעדים שיש לבצע באופן מיידי ודחוף

מוריי ורבותיי, אדוני היושב-ראש, מכיוון שהתוכנית הוכנה בתנאי אי-ודאות, אני חוזר,

הן לגבי היקף ההגבלות המוטלות לצורך צמצום ההדבקה בנגיף הקורונה והתפשטותו והן לגבי ההשפעות הכלכליות שלהן והתפשטות נגיף הקורונה בעולם, ונוכח צרכים נוספים שלא היו צפויים בעת חקיקת הוראת השעה, תוקנה הוראת שעה במסגרת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון), ואושרה הגדלה נוספת של ההוצאה הממשלתית, כך שסכומי ההוצאה שהממשלה תהא רשאית להוציא בשנת 2020 הוגדלו ב-15.5 מיליארד ש"ח. לצד זאת, הופחתו 1.5 מיליארד מהמכסה לשם החזר חובות למוסד לביטוח לאומי, שהוגדרו בחוק-היסוד. זאת, מוריי ורבותיי, עד לתאריך 31 בדצמבר 2020 או עד יום קבלת חוק התקציב לשנת 2020, לפי המוקדם ביניהם. אדוני היושב-ראש, לנוכח העלייה בהיקפי התחלואה, לצערנו, השם ירחם, והתארכות המשבר, תוקנה ביום 15 ביולי 2020, אדוני סגן השר, מה שייחלת לו, אם ראיתי נכון,

הוראת שעה נוספת? אז צריכים עוד הוראת שעה.

אדוני היושב-ראש, לנוכח העלייה בהיקפי התחלואה והתארכות המשבר תוקנה ביום 15 ביולי 2020 הוראת שעה במסגרת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 2), שבמסגרתו הוגדלו הסכומים הקבועים בהוראת השעה בהיקף של 25 מיליארד ש"ח.

25 מיליארד שקלים חדשים. אני רואה שזה מרגש אותך. אדוני היושב-ראש, מוצע לתקן את הוראת השעה פעם נוספת לנוכח התמשכות המשבר. לנוכח ההתמשכות של התחלואה והתארכות הכאוס מוצע לתקן את הוראת השעה פעם נוספת ולהגדיל את הסכומים הקבועים בה ב-6.5 מיליארד ש"ח נוספים לצורך יישום המענקים החד-פעמיים לתושבי מדינת ישראל, כפי שפירטנו קודם, כפי שפירטנו אותם במסגרת ההסבר שנתנו. מוריי ורבותיי, קשה לי להאמין שיהיה ולו חבר כנסת אחד שיצביע נגד החוק הזה, נגד החוקים האלה, מכיוון שזו שעה קשה מאוד למדינת ישראל.

בימי בין המצרים, שבהם אנחנו זקוקים לא מעט לרחמי שמיים, ויהי רצון שייבנה בית המקדש במהרה בימינו, תבוא גאולה לעם ישראל, והקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מהמגפה הזאת, ותחזור עטרה ליושנה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לסגן שר האוצר. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת. נא לשבת על מנת שנוכל להתחיל בהצבעות. לפנינו שתי הצעות חוק. הצעת החוק הראשונה היא הצעת חוק-יסוד, ולכן היא טעונה רוב של 61 חברי כנסת. הממשלה ביקשה לקיים הצבעה שמית על הצעת החוק הראשונה.

מוותרים. מוותרים.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 3), בקריאה ראשונה. בבקשה, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020)

62 בעד, אין מתנגדים, נמנע אחד.

הצעת החוק התקבלה בקריאה הראשונה, ותועבר לוועדת הכספים לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. זה כתב לי נוכח במקום בעד, אני לא יודע למה. השר הנדל מציין לפרוטוקול שהוא הצביע נוכח, למרות שהתכוון להצביע בעד.

אבל המערכת, כנראה שהדפים לוחצים שם על הכפתור. תשים לב, כי הוא הכפתור התחתון. בכל אופן זה לא משנה את תוצאות ההצבעה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק השנייה, הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש, מענק חד-פעמי) (הוראה שעה),

בקריאה הראשונה.

ההצעה להעביר את הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש, מענק חד-פעמי)

בעד, 80, אין מתנגדים, אין נמנעים.

הצעת החוק התקבלה בקריאה הראשונה, ותועבר לוועדת הכספים לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת,

ההודעה איננה מחייבת הצבעה, כפי שאני מבין. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע על איוש המקומות הפנויים לסיעות בוועדות האלה: מטעם סיעת הרשימה המשותפת, בוועדת הכנסת יכהן חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, מטעם סיעת כחול לבן, בוועדה המיוחדת לפיקוח על הקרן לניהול הכנסות המדינה מההיטל על רווחי הגז והנפט יכהן חבר הכנסת רם שפע, מטעם סיעת ש"ס, בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי יכהן חבר הכנסת משה ארבל, בוועדת המדע והטכנולוגיה יכהן חבר הכנסת משה אבוטבול, בוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית יכהן חבר הכנסת אוריאל בוסו, בוועדה המיוחדת להתמודדות עם סמים ואלכוהול יכהן חבר הכנסת יוסף טייב.

תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, ז' באב התש"ף, 28 ביולי 2020, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.